הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת לוח תיקונים להצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 2014), התשע"ג 2013. תודה. תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת,

אנחנו נפתח את הישיבה בכמה נאומי סיכום של הסיעות השונות של הבית לדיוני התקציב שהתקיימו כאן בשבוע שעבר. לאחר מכן נשמע את יושב-ראש ועדת הכספים, את שר האוצר ואת ראשת האופוזיציה ונעבור להצבעות. צפויות לנו שעות ארוכות של הצבעות. נא להקפיד על כל הכללים הידועים במהלך ההצבעות. ראשון הדוברים אמור להיות נציג סיעת הליכוד ביתנו, יש לנו נציג של סיעת הליכוד ביתנו? אין לנו נציג. כנראה במילואים, כן. אם כן, אני מזמין את חבר הכנסת עפר שלח לסכם את הדיון בשם סיעת יש עתיד.

חמש דקות לנציגי כל הסיעות ועשר דקות לראשי הוועדות. אנחנו נשמע את חבר הכנסת עפר שלח, סיעת יש עתיד.

יצחק הרצוג מסיעת העבודה, איילת שקד מהבית היהודי, אריאל אטיאס מש"ס, וכן הלאה. נא להקפיד להיות במליאה. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בשעות הקרובות יהדהדו באולם הנכבד הזה הרבה מילים על תקציב המדינה שיעסקו במה שיש בו ובמה שאין בו.

האמת ידועה היטב, הן לשר האוצר שהניח אותו בפני הכנסת והן למבקריו: זהו תקציב של אין-ברירה שנוצר מתוך בור פיסקלי כמעט חסר תקדים. בשבועות האחרונים, יחד עם חברי מהקואליציה ומהאופוזיציה בוועדת הכספים, נברתי בקרבי תקציב האין-ברירה הזה. יחד עם יושב-ראש הוועדה ידידי ניסן סלומינסקי ישבנו שעות מול שר האוצר ובכירי משרדו בניסיון למצוא חלופות לכמה מהצעדים מרחיקי הלכת שנכללו בו. לא מעט אכן שונה: נטל המס על האזרחים ומשקי-הבית ירד בלא פחות מ-2 מיליארד שקל נטו, מסים אחרים דורגו באופן שהיטיב עם השכבות החלשות ומעמד הביניים. אחרי כל אלה אני יכול לומר בכנות ומתוך ידע שלא מדובר בעזים או בחיות אחרות. מולנו ישבו אנשים מוכשרים ונקיי כפיים, שהוטלה עליהם המשימה הקשה לגשר על התהום התקציבית. בארגז הכלים האמיתי שלהם, לא זה שקיים על הנייר או במשאלות הלב, היה מספר מוגבל של אמצעים, אף אחד מהם לא מרנין לב. בכל השבועות האלה הושמעו מעט מאוד רעיונות של ממש לחלופות, שלא יצאו אל הפועל, כי אין קסמים בכלכלה ואין יש מאין. אדוני היושב-ראש, יש להניח שביממות הקרובות התקציב יאושר. דקה אחר כך יתחיל המבחן. זרעי השינוי כבר נזרעו באוצר ובוועדת הכספים. אישרנו סדרה חסרת תקדים של תקנות שנועדו לסתום את רוב הפרצות שדרכן מתחמק האלפיון העליון ממס בעזרת תכנונים אגרסיביים הזמינים רק למי שיכול להרשות לעצמו את מיטב עורכי-הדין ורואי-החשבון. העברנו את התיקון לחוק עידוד השקעות הון, שהעלה משמעותית את שיעור המס המושת על החברות שקיבלו את מרב הפטורים בשנים האחרונות, בעודנו משמרים את ההעדפה לפריפריה על פני המרכז. עוד לפנינו: השלמת חוק הריכוזיות, שיביא לשינוי רדיקלי במשק, יבזר את חלוקת ההון ויצמצם את יכולתו של מועדון המקושרים להתעשר מכסף לא להם. עלינו לחוקק את מה שנדרש כדי להוריד את מחירי המזון ואת יוקר המחיה בכלל ולעמוד בתוקף על כך שבניגוד לריטואל הקבוע, מערכת הביטחון תתייעל ותסתפק בתקציב הענק שאושר לה, ולא תדרוש ותקבל כמדי שנה תוספות של מיליארדים. כבדות עוד יותר המשימות העומדות בפני הממשלה: היא צריכה לבצע רפורמות חיוניות בשירות הציבורי, שפריון העבודה הנמוך שלו הוא רעה חולה, עליה למצוא דרכים להורדת מחירי הדיור הגבוהים ללא כל הצדקה בהשוואה למדינות אחרות, היא חייבת לייצר מוקדי תעסוקה שיגשימו את החזון של מעבר מקצבאות לעבודה, אחרת המציאות שלנו תהיה החזון הקודר של העמקת העוני, מחובתה למצוא דרך הוגנת יותר לחלוקת העושר הגלום בהוצאות הטבע שלנו ולייצר צמיחה של ממש בכל הסקטורים, לא רק אומת סטרט-אפ הנשענת על גאונותם של מעטים. בצד זאת, עליה להוביל תהליך של חתירה אמיתית ואמיצה לשלום ולשגשוג השזורים זה בזה בקשר בל ייפרד. כל זה, חברי חברי הכנסת, מתחיל מחר. כל משבר הוא הזדמנות, כדבר הקלישאה שהיא אמת צרופה. מערכת הביטחון, שהושת עליה קיצוץ משמעותי,

עלינו לדאוג שיישאר בעינו, בחרה להתייחס אליו כאל הזדמנות להאיץ תיקון שזמנו הגיע. זו צריכה להיות הדרך הנבחרת של כולנו: להביא את השינוי הנדרש, את הצמיחה האמיתית, את החלוקה הנכונה והשוויונית יותר לא רק של הנטל אלא גם של העושר. אם נשכיל לעשות זאת, נסתכל לאחור,

על התקציב הזה ונראה בו מעשה הכרחי, אחיזה בידיים חשופות בבעיה הבוערת, כדי לתקן, כי זה פירושה של אחריות. אם לא נעשה את הדבר הנכון, תקציב 2015 לא יהיה טוב יותר. כמו דברים גדולים אחרים שאנחנו עוסקים בהם בימים אלה, מהתהליך המדיני ועד לתיקונים החברתיים, זה בידיים שלנו.

אני מודה לחבר הכנסת עפר שלח, שסיכם את הדיון בשם סיעת יש עתיד, ומזמין את חבר הכנסת יצחק הרצוג, סיעת העבודה. אחריו, חברת הכנסת איילת שקד. עד חמש דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, שמעתי את נאומך, ידידי חבר הכנסת שלח. לא שמעתי את נאומו של יושב-ראש סיעת הליכוד, ואני חייב להגיד לך, לא היית כאן ביום רביעי. היה לי פה נאום של רבע שעה, אנחנו מדברים על נאומי סיכום. גם אתה לא היית כשאני נאמתי או עמיתי נאמו. בעצם, ידידי חבר הכנסת לוין, לא הפגנתם נוכחות מאוד מסיבית בימים של הדיונים בשבוע שעבר, והאמת היא שהנאום שלך, חבר הכנסת שלח, שיקף איזשהו קו שיש בו איזושהי אדנות. כביכול הכול טוב. כביכול הכול טוב. אומנם עברנו 50 ימים קשים מאוד של דיונים, של מטחנת שעות על שעות של נושאים כבדי משקל שנוגעים לחיים של כל אזרחית ואזרח במדינה. הם משפיעים לשנים. אני חושב שהתהליך הזה לא כיבד את הדמוקרטיה הישראלית, ואתה תודה בעצמך, כי אני ראיתי אותך בשעות הקטנות של הלילה עושה מאמצים גדולים מאוד, אבל זה לא רציני. אלה נושאים שאנחנו באמת ובתמים נקבל בהם היום החלטות שספק אם נבחנו כל ההיבטים שלהן. וכבר היינו בתהליכים הללו, ואני רוצה להזכיר כמה מהנושאים הללו. קודם כול, אני חושב שהתקציב שמובא כאן היום יגדיל בצורה דרמטית את העוני בישראל ויפתח פערים שיהיה קשה מאוד לסגור אותם. גם ככה אנחנו חיים במצב שבו חמישית מאזרחי המדינה הם עניים, ואתה יודע מה? לדעתי, יותר. ואין בדיונים ואין בעמדות הממשלה שום צעד אמיתי שאומר איך אנחנו משנים את תמהיל ההון בחברה הישראלית. להפך, החזקים יתחזקו יותר והעניים ייחלשו יותר. כך זה נראה על פניו בכל הנתונים כשאתה מסתכל על סל ההכנסות המשפחתי וסל ההוצאות המשפחתי. אין לכם תשובה לנושא הזה בכלל. הנושא השני זה כמובן הפגיעה באקדמאים.

אם אתם כבר רוצים לסייע למעמד הבינוני ולאנשים שהולכים ללמוד, אתם ממשיכים בפגיעה באקדמאים בכל מה שקשור בהקלות המס לאקדמאים ובכל מה שקשור באנשים עובדים, ועובדים קשה. אין שם שום מענה לאנשים שעובדים קשה. הנושא השלישי שללא ספק עולה, ועולה בצורה מאוד משמעותית, זה העובדה שאין בתקציב הזה ובחוק ההסדרים שום צעד מחולל צמיחה. אתה דיברת על אתגרים גדולים, על אתגרים לאומיים, על רפורמות נדרשות. אין מחולל צמיחה. אין אמירה שאומרת: הנה החזון של מדינת ישראל. אנחנו מעודדים תעסוקה בנגב ובגליל, אנחנו מביאים מפעלים, אנחנו מביאים תעשיות, אנחנו מחיים את שוק ההון. שום דבר מזה לא נמצא. יש שורת חבטות לכל אורך החזית. וזה בעצם מביא אותי לנקודה הכי חשובה. מדובר בתקציב משתק, שישתק את יכולת הצריכה והקנייה של המשק הישראלי, של האזרח הבודד, של התאגידים ושל היזמים. אנשים מפחדים להשקיע, אנשים יפחדו להשקיע, וזה יגרום למצב שבו אנחנו נמצא את עצמנו קופאים על שמרינו. אני תיארתי את זה: כמו ארנבת תחת זרקורים בלילה. זה מה שקורה למשק. זו התוצאה האמיתית של מה שקורה כאן. חבל ששר האוצר לא נמצא פה, כי אם הוא היה באופוזיציה הוא היה נואם נאום כזה. הוא היה אומר: איפה הכסף? אני לא רואה פה את כל הדברים הללו. הוא היה נואם כפי שהוא נאם כשהוא התמודד בבחירות ואמר לא רק "איפה הכסף?" אנחנו נביא את השינוי. אבל אין פה שום שינוי. ולא רק זו, אני זוכר בשנת 1992, בבחירות של 1992, כשיצחק שמיר וחבריו הציגו את הכלכלה ככלכלה נהדרת, אבל האזרח הבודד ידע, ידע שהוא לא מוכן לקבל את מה שהוא רואה, ומה שקורה כאן זה בדיוק אותו הדבר. שר האוצר היה קם ואומר לא רק "איפה הכסף?", אלא הנה חולאיה של הממשלה, מכיוון שאין פה שום חזון, אין פה שום חידוש, והכי גרוע, אין פה סדרי עדיפויות. לא הגדרתם, כקואליציה, מהו סדר העדיפויות הלאומי, לאן אתם חותרים בכלכלה ובמשק, אלא אתם מובילים בהפוך, לקיפאון, למצב שבו אנשים יפסיקו לרכוש, יפסיקו להשקיע, יפסיקו להזרים הון, יפחדו להיכנס לכאן. אני חייב לסיים, אבל בהקשר המדיני, אם באמת יתחיל תהליך מדיני, אין ספק שזה יכול להיות מחולל צמיחה משמעותי. אני חושב שהחלטת הממשלה אתמול, עם כל הכאב שבדבר, היא החלטה חשובה. היא קורעת לב אבל היא חשובה. חבל לי שבמקום שחרור האסירים, אם נתניהו היה אומר, קווי 67' עם חילופי שטחים, שזאת נוסחה בסיסית ריאלית שממשלות קודמות אימצו, לא הייתם נזקקים להחלטה בדבר שחרור אסירים. אבל אני מקווה, ואני מחזיר את הדיון לנושא הכלכלי-חברתי, שאם אכן יהיה תהליך מדיני אמיתי ואמיץ, אין ספק שזה יכול להיות מחולל הצמיחה מספר אחת. ראינו את זה בשנות ה-90 בממשלת רבין, ואני מאוד מקווה שזה יקרה כאן. אנחנו בכל מקרה קוראים למליאה להצביע נגד התקציב ונגד חוק ההסדרים, מכיוון שבמנותק מהסוגיה המדינית, התקציב עם חוק ההסדרים הזה הוא רע, הוא לא נכון, הוא יפורר את החברה הישראלית, הוא יחתור תחת האושיות שלה והוא יביא לשיתוק ולסטגנציה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת יצחק הרצוג. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת איילת שקד, שתסכם את הדיון בשם סיעת הבית היהודי. אחריה, חבר הכנסת אריאל אטיאס, בשם סיעת ש"ס. שלום, אדוני היושב-ראש, בוקר טוב לכולם.

היה מנהיג ידוע בציונות הדתית שנהג לפתוח את דבריו בהצהרה שלפני שהוא ידבר הוא יגיד כמה מילים. גם אני רוצה, לפני שאדבר על התקציב, לומר כמה מילים, בעצם להציע דרך לסגור את הגירעון: קיצוץ דרסטי בתקציב השב"כ וסגירת בתי-הדין הצבאיים. לשם מה המדינה משקיעה משאבים כה רבים ברדיפה, תפיסה ושפיטה של מחבלים אם בלאו הכי כולם משתחררים? למה כל הטרחה הזאת? בשביל מה לתקצב שופטים, עורכי-דין, קלדניות, רכזי שטח, סייענים? בשביל מה? במקום להעלות את המע"מ נתכבד ונחתוך דרסטית את תקציב הביטחון. אפשר גם לקצץ בתקציבי ההסברה, זה חסר טעם. מה בצע לנו בכך שאנו מדברים גבוהה ומספרים לעולם אגדות על מלחמה בטרור אם בשונה מהאמריקנים, שמסרבים לשחרר אפילו את פולארד, שלא הרג אף אחד, שנמק בכלא 28 שנה, בניגוד לאמריקנים אנו משחררים 104 רוצחים מתועבים שרצחו ילדים ונשים ככה בנונשלנטית, כאילו קהו חושינו? ובשביל מה? בשביל הזכות שיש לנו לשלוח את מולכו לדבר עם סאיב עריקאת. ומילה אחרונה לבני-דודינו שוחרי השלום והחירות. אני רואה את החגיגות שלכם ברמאללה על שחרור הרוצחים. דבר אחד יש לי לומר לכם: הם ראויים לכם. קחו אותם. ככה אתם נראים, זה הפרטנר שלנו, אבל כדאי שתדעו, על כל רוצח שישוחרר, עשרות בתים ייבנו ביהודה ושומרון. ככה זה עובד משחר הציונות, זה הקונספט: אנחנו בונים והם הורגים. כל אחד עושה את מה שהוא יודע, את מה שהוא מכיר. ונחזור לגירעון. התקציב שלפנינו נועד לכסות את הגירעון. הוא הכרחי, אך זה לא מה שייצר צמיחה. ממחר צריך להתמקד במנועי הצמיחה: רפורמה בחברת חשמל, רפורמה בנמלים, רפורמה במכון התקנים, רפורמה במגזר הציבורי, הפניית משאבים לקליטה בעבודה של נשים ערביות וגברים חרדים, רפורמה בשוק המלט, רפורמה בשוק הדיור ורפורמה בשירותי הדת. הבית היהודי בוועדות השונות ובמשרדים השונים עוסק ויעסוק בכל אלה, ובפגרה אני וחברים מרוב סיעות הבית נעסוק בשוויון בנטל. כולם מדברים על שוויון בנטל, אבל האם מישהו מאתנו עצר רגע לשאול את עצמו מהו אותו נטל? האם זו רק ססמה, או שיש מאחוריה מהות? ואם כן, מהי אותה מהות? האם לא החמצנו כאשר הפכנו את השוויון בנטל למושג שנתפס כאנטי-חרדי? אני מבינה מה זה שוויון, אבל על איזה נטל בדיוק אנחנו מדברים? מי צריך לסחוב מה? האם כל אחד מאתנו עושה הכול על מנת להקל על החבר שעומד לידו? אין לי דבר נגד ססמאות, ובלבד שמאחוריהן עומדת אמת יצוקה, והאמת היא כזאת:

כמו שאני מבינה אותו, הוא נטל המדינה היהודית, נטל הריבונות השלישית שהעם היהודי כשל כבר פעמיים בלסחוב אותו. זו האמת. והנטל הזה הוא לא רק נטל השירות בצה"ל, הוא לא יכול להיות רק נטל שירות בצה"ל. הצבא אינו מטרה, הוא אמצעי. לא באנו לארץ כדי להקים צבא אלא כדי להקים מדינה, ושוויון בנטל הוא מושג הרבה יותר רחב. אם נפרק את זה לרגע, את הססמה הזאת, נגיע למסקנה שנטל המדינה היהודית הוא נטל משולש: נטל ההגנה, נטל העבודה ונטל התורה. כל מי שלא סוחב כפי יכולתו את אחד מאלה יכול להיקרא משתמט. נתחיל בנטל התורה. במשך אלפיים שנה נשאו מאמינים יהודים בכל העולם את הנטל הזה. בלעדיהם ספק אם היינו כאן היום. כאישה שאיננה דתייה אינני מרגישה שאני לוקחת חלק בנשיאת הנטל הזה, ויש שאומרים שהוא הנטל הכבד מכולם. אותו לא נושאים שלוש שנים, אותו לא נושאים מ-09:00 עד 17:00 בלבד, אותו נושאים יום-יום, שעה-שעה. לא חייבים לחזור בתשובה כדי לדעת מה זאת תפילת שמונה-עשרה, לא צריך לחזור לימי הביניים כדי להכיר את התלמוד הבבלי, לא צריך להשתמש בתוכנת ניווט בדרכים כדי לדעת על "מורה נבוכים". זה נכון שהרמב"ם היה גם רופא, אבל הוא יכול היה להרשות לעצמו את זה, שכן מסביבו כל אחד נטל במשהו מנטל המסורת. יש גם נטל העבודה: הנטל לקום בבוקר, לעבוד קשה ולקחת חלק פעיל בשוק העבודה על מנת שנצליח לקיים פה רמת חיים סבירה. אבל האם כאן רק החרדים והערבים הם הבעיה, או שמא בעיית השוויון בנטל העבודה היא הרבה יותר עמוקה? אם כולנו באמת מקבלים את עקרונות הכלכלה החופשית, ואם באמת כולנו מכירים בצורך לשמור על שוק עבודה גמיש, המגיב במהירות על שינויים גלובליים, האם יכול להיות שיש חלקים רחבים בציבור הישראלי הנהנים מביטחון תעסוקה של 100% ואילו האחרים חשופים לחלוטין לרוחות השינוי הבלתי-נמנעות? האם לא ראוי לבטל את מוסד הקביעות שממנו נהנה ציבור מסוים בלבד במגזר הציבורי ולפזר את האי-ודאות של מקום העבודה על פני יותר עובדים, כך שכל אחד ירגיש אותו רק במעט? האם לא נכון לפזר את הכוח של המונופולים הפרטיים והציבוריים כך שעובדים אחרים ייהנו ממקום עבודה יציב ורווחי לאורך זמן? נכון, יש גם השוויון בנטל ההגנה, וצריך לפזר את כל הנטל הזה. יש לפזר את נטל ההגנה על ביטחון ישראל. כשם שצה"ל ידע לשמור על הצרכים המיוחדים של נשים בצבא, הוא גם ידע לשמור על הצרכים המיוחדים של אחינו החרדים. אבל מי שאינו גדול בתורה יכול להיות אולי גדול בהגנה, ואם לא בהגנה, אולי בתעשיית ההיי-טק. יכול להיות שביל גייטס הישראלי יושב ולומד בישיבה מכובדת במאה-שערים. כדי שהציבור החילוני יכבד את לומדי התורה וכדי שחרדים רבים יצאו לעבוד, כדי שיפורקו המונופולים במשק, וכן ידונו בפיל הלבן, הקביעות במגזר הציבורי, צריך מעט אמון, הרבה רצון טוב והרבה מאוד גבורה. בואו נעשה את זה ביחד במושב הבא.

תודה לחברת הכנסת איילת שקד. לגבי ביל גייטס בישיבה, זו השוואה מעניינת. גם לביל גייטס אין תואר אקדמי, אז אולי באמת ככה צומחים גאונים. חברי הכנסת, המצב הוא כדלקמן, אני אשתף אתכם במצב: שלושה דוברים שאמורים לדבר עכשיו משלוש סיעות מכובדות לא נמצאים במליאה,

כרגע, הנה, הנה הוא. הנה, אריה דרעי הציל את המצב. חבר הכנסת אריה דרעי. בבקשה, אדוני. חבר הכנסת אריה דרעי, בשם סיעת ש"ס. מי שהיה אמור להציל את המצב זה חבר הכנסת עיסאווי פריג', שנמצא כאן מתחילת הדיון, הייתי נותן לו לדבר.

אבל אני הייתי ממליץ מאוד לדוברים להיות כאן בזמן. אולי ניתן לו עכשיו? לא, אדוני, אני סומך על כישוריך הרטוריים, בכל מצב, בכל שעה. עד חמש דקות לרשותך. את התקציב אתה מכיר, אין שום בעיה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בוקר טוב, מה אומר ומה אדבר? זה על התקציב, זה, על התקציב. אני מבין, אני מבין, כן. אני צריך לעשות פיוז בראש על הרבנים, 09:20,

מה זה הטענות האלה לדובר? מה קרה לכם? אמצע היום, כן, זה מצחיק, אבל באמת, לצערי הרב זה עצוב היום. אדוני היושב-ראש, היום, אחרי חודשים ארוכים של מאבק שבהם ניסינו, אנחנו, סיעות האופוזיציה, סיעת ש"ס, להשמיע את קולה של האוכלוסייה המוחלשת, של המשפחות ברוכות הילדים, של שכבות המצוקה, לצערי, אני חייב להודות: קשה לי להפסיד,

הפסדנו בקרב הזה. אבל אוי לניצחון שלכם, הקואליציה, שניצחתם אותנו במאבק הזה. אל תתגאו בניצחון הזה, אל תתגאו בתקציב הזה. אתם, בהרמת היד שלכם, אולי תנצחו אותנו פוליטית, אולי הצלחתם לרשום "וי" שהעברתם תקציב ראשון של ממשלה. אבל תדעו לכם, ואת זאת, לכל הפחות, תדעו בצורה ברורה ביותר: היום אתם הולכים, בהרמת היד שלכם, מיידית, לקצץ בקצבאות הילדים של משפחות שזה האוכל, הלחם שלהן. אני יודע ששר האוצר לא אוהב לשמוע את זה, לא אוהב לשמוע על הביצה, ועל הלחם שמתחלק במשפחות הללו. הוא לא מכיר את המצוקה הזו. אני אלמד עליו זכות: אדם שלא גדל ואדם שלא ראה מצוקה מימי חייו, קשה לו להבין אחרים שמדברים על הדבר הזה. אבל היום, אתם, חברי הקואליציה, חבר הכנסת רובי ריבלין, אני יודע את הרגישות שלך, אבל שתדעו: משמעת קואליציונית, שלטון הרוב, דבר נכון, אבל אתם הולכים היום להצביע על תקציב שאין בו שום טיפת רחמים ושום טיפת חמלה. התחשבתם בכל המגזרים חוץ מבמגזר של השכבות החלשות.

יש לשר האוצר ניצחון אדיר, ואת הנאום הזה שמענו מתחילת הדרך ועד היום, את אותו נושא,

אנחנו נשמע על זה.

אני מנחש מראש מה יהיה הנאום של שר האוצר היום: אנחנו מוציאים את אחינו החרדים לעבודה, אנחנו מוציאים את אחינו החרדים מהבערות ומכניסים אותם להשכלה, אנחנו לוקחים את החרדים ונותנים להם לשאת בנטל. זה ההישג הגדול. על הדברים האלה משתבח שר האוצר כל הזמן. אבל מה הקשר של זה, ריבונו של עולם, עם התקציב? לא השארתם סעיף שלא קיצצתם בחרדים,

שר האוצר, והגעת לכמה? 500, 600, 700, מיליארד שקל? אבל מה עם כל עשרות המיליארדים האחרים? מה עם כל הגזירות הקשות שאתה מטיל על המשפחות ברוכות הילדים? את הכול אפשר לכסות תחת הכותרת: חרדים? סך הכול 25% מהאוכלוסייה אומרים שיש להם אמון או שהם מעריכים או שהם משבחים או שהם מסכימים עם שר האוצר.

רוב-רובה של האוכלוסייה, של האליטות העשירות, של העשירונים העליונים, רוב מוחלט, כמעט כמו ברוסיה, תומך בשר האוצר. תראו את הפערים האדירים. את מי הממשלה הזאת מייצגת, ואת מי אתם, חברי סיעת הליכוד וחברי הבית היהודי, שהמצביעים שלכם, רובם ככולם, לא שייכים לעשירונים הללו, שהמצביעים שלכם הם כולם, רובם ככולם, מעמד הביניים ומטה, את מי אתם הולכים לייצג היום? למי אתם הולכים להצביע? ואני אומר לחברי בבית היהודי, באמת אחים יקרים, אני אוהב את כולם,

רובם ככולם, אני לא מכיר את כולם, אבל רובם חברים הרבה שנים: משתמשים בכם. תזכרו את המילים הללו עוד כמה חודשים. משתמשים בכם עכשיו. ראש הממשלה ביבי נתניהו ידע: אין אפשרות להקים ממשלה בלי להעביר את חוק הגיוס ואת חוק התקציב. אתם הקואליציה היחידה שיכלה להעביר את זה. גם בנושא הגיוס, בלי ההכשר שלכם לא היה אפשר להעביר את החוק הזה. ובלי היד שלכם לא היה אפשר לקצץ בקצבאות הילדים. אתנו זה לא היה הולך. לכן, משתמשים בכם. עוד חודש-חודשיים תמצאו את עצמכם במצב שבו אנחנו נמצאים, אבל אז כבר תבכו בכייה לדורות. כשיתחיל המשא-ומתן המדיני, וכשאתם תקבלו, וכשאתם תראו מה שיעשו להתיישבות, ומה שייעשו להתנחלויות, תבואו ותגידו: ידינו לא שפכו את הדם הזה. תודה רבה.

חבר הכנסת אריה דרעי הסתדר מצוין, כפי שגם כולנו ידענו מראש. בבקשה, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בשם סיעת יהדות התורה. אחריו, חבר הכנסת מאיר שטרית. בבקשה, אדוני. עד חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אני חושב שלאחר החלטת הממשלה אתמול על שחרור האסירים עם הדם על הידיים,

מממשלה זו? ממשלה שעומדת על אדני השקר והכזב.

שמענו מראש הממשלה השכם והערב על אי-כניסה למשא-ומתן עם תנאים מוקדמים, שמענו השכם והערב שאנחנו לא נתחיל, לא ניתן להם שום דבר עד שלא יכירו בנו כמדינה יהודית. ומסתבר שעוד בטרם החלו השיחות, אז לא רק תנאים מוקדמים מקבלים אלא עובדות מוגמרות. משחררים רוצחים מהסוג הגרוע ביותר. אם אנחנו רק נזכרים ביום כ"א בחשוון תשמ"ט, היום הנורא שבו נשרפו חיים רחל וייס ושלושת ילדיה, והחייל הנפלא דוד דלרוזה, שרץ לאוטובוס לנסות להציל אותם, וגם הוא נשרף. ולחשוב שאלה, שני הרוצחים האלה, הולכים לשחרר אותם. מה עוד ירתיע מחבל מללכת לפגע בנו, אם הוא יודע שהוא ממילא ישוחרר? מה עוד יכול להרתיע מישהו שלא לפגוע? ואנחנו רואים את מפלס העלייה של הפגיעות במזרח-ירושלים, יום-יום. זריקת האבנים, זה כבר מהדברים הקטנים. בשבוע אחד שלושה אנשים נדקרו בירושלים המאוחדת, כי אין להם שום פחד. שום פחד אין להם. הייתי בהר-הזיתים,

קבוצת נערים שיוצאים מבית-הספר, ללא שום פחד מוציאים את האבנים המוכנות, המחודדות, וזורקים לך ישר לתוך המכונית. ואני רוצה לומר לאנשי הבית היהודי: למה אתם משלים את עצמכם? הרי אתם מתחזקים את הממשלה הזאת עד שיבוא הפתרון של שתי מדינות לשני עמים, ואז יזרקו אתכם כמו לימונים סחוטים ויסתדרו בלעדיכם. אתם מתחזקים את הממשלה הזאת עד שמפלגת העבודה או תיכנס או תיתן רשת ביטחון. והרי עכשיו זה הזמן הזה, שאתם יכולים באמת לעצור את המהלכים הנוראיים האלה. ואתם יכולים לעצור גם את הגזירות הכלכליות הקשות, שמתחילות אצלנו בציבור החרדי מגיל אפס, כאשר ילדים שעדיין מדובר, עוד כשלא יכולים אפילו ללמוד כן ליבה או לא ליבה, ילד בן חמש, בן שש, כבר הולך להיות מתוקצב, לרדת ל-120 שקל לחודש, זאת אומרת, לשנה סך הכול 1,500 שקל, לעומת הילד בממלכתי, שמקבל למעלה מ-5,000 ש"ח לשנה. זו העלות. רבותי, אנחנו לא רחוקים מתשעה באב. בתשעה באב רבן יוחנן בן זכאי לא ביקש מקיסר רומי: תשאיר לי את בית-המקדש, לא ביקש מקיסר רומי: תשאיר לי את ירושלים, לא ביקש לא עצים ולא אבנים, הוא ביקש: "תן לי יבנה וחכמיה". תן לי את יבנה וחכמיה, תן לי את לומדי התורה, תן לי את זה. ובזכות יבנה וחכמיה אלפיים שנה היינו בגלות והחזקנו מעמד, עוד לפני קום המדינה. במדבר היינו והחזקנו מעמד. "תן לי יבנה וחכמיה". ובזכות "תן לי יבנה וחכמיה" אתם, רוב חברי הכנסת, יושבים כאן ומייצגים היום את המדינה. אני רוצה לומר לכם: התקציב הזה הוא רע מאוד לאוכלוסייה הכללית ורע ביותר לחרדים. הגדרתי את זה כדיקור סיני. דיקור סיני, איפה שיש תקציב חרדי, שם דקרו עוד יותר כדי להרעיב את ילדי ישראל,

ואחר כך יבואו ויגידו לנו שההורים חייבים להיות אחראים לילדיהם. אנחנו באמת אחראים לילדינו. אין אצלנו את כל הבוקה ומבולקה ואת כל הפרץ של האלימות שבבתי-ספר שלכם. אנחנו גאים בחינוך שלנו. ואין לי אלא לסכם: "עֻצו עצה ותֻפָר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל".

תודה לחבר הכנסת מוזס. הדובר הבא, חבר הכנסת מאיר שטרית, ואחריו, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, להגיד שאני מתלהב מהתקציב זה רחוק מאוד מהמציאות. אני לא מתלהב מהתקציב, אני לא אוהב אותו, אני לא אוהב את הגזירות שבתוכו, ואני חושב שאפשר גם אחרת. אבל אני חבר קואליציה, ואצביע בעד התקציב בלית ברירה,

חבר הכנסת ליצמן, עשית כשאתה היית בקואליציה ולא אהבת חלק מהדברים. ואני אומר "בצער", כיוון שאפשר היה לנהוג אחרת. עדיין בתוך התקציב הזה יש קבוצות אינטרסים שנהנים מסדר-גודל של בין 30 ל-40 מיליארד שקל הטבות במס הכנסה, וסקטורים של בעלי אינטרסים,

כמו חברות בין-לאומיות, כמו יצואנים, שמשום מה בארץ משלמים את מס ההכנסה הנמוך ביותר, בין 5% ל-12% ואני יודע ששר האוצר עכשיו העלה את זה קצת,

כאשר באותו רגע אנחנו מטילים על הציבור גזירות קשות מאוד. הדבר השני הוא שלא רק הדבר הזה מפריע, אלא גם העובדה שאפשר היה לעשות למשל מס ערך מוסף דיפרנציאלי, כפי שאנחנו תבענו כל הזמן, ולמשל להוריד את מס הערך המוסף על מוצרי המזון הבסיסיים, להטיל אותם תחת פיקוח ולהוריד את המע"מ ל-8% או 5%, ולפחות בזה לעזור לאוכלוסיות החלשות. העלאת המע"מ ב-1% זו ספיגה מציבור החלשים ביותר של עוד כמעט 3 מיליארד שקל.

אם היינו מורידים את מס הערך המוסף על מוצרי מזון בסיסיים, יכולנו באותה נשימה להעלות את מס הערך המוסף על הפירות והירקות, או לעשות גם שם דיפרנציאציה. אין סיבה לקנות, אני יודע מה, אננס ב-60 שקל לקילוגרם פטור ממע"מ, יש סיבה טובה לשלם על עגבניות וחצילים, אוכל מרוקאי עממי של סלט אדום וחצילים, להוריד את זה ל-3 שקלים.

אפשר לעשות דיפרנציאציה ולאזן עדיין את מס הערך המוסף בטיפה יותר השקעה, ולעשות דיפרנציאציה: להטיל מס איפה שצריך ולהוריד את המס איפה שלא צריך.

איך אומרים? חלב שנשפך. אני אצביע בעד התקציב בלית ברירה, כי אני חבר בקואליציה, אלא אם כן הייתי רוצה לעזוב את הקואליציה, הייתי מצביע נגד. ואני אומר גם לחברי באופוזיציה: תראו, הריטואל שאנחנו עוברים בדיון על התקציב, והייתי בסרט הזה גם על הספסלים האלה, הוא ריטואל שאתם מטרטרים כמובן את הקואליציה, אבל גם את עצמכם.

יכול להיות ששווה לכם פעם לנהוג אחרת,

אנחנו מצביעים בשלוש הסתייגויות ממשיות ומבטלים את כל ההסתייגויות, הולכים הביתה. חבל על הזמן. חבל על הרוטציה,

התקציב יעבור, לא אף הסתייגות,

חבר הכנסת ליצמן.

חבר הכנסת ליצמן, אני פה למעלה מ-30 שנה,

אתה רואה אותי עייף?

אבל חבל על הזמן. זה פשוט בזבוז זמן, כיוון שבסוף הדרך הכול יעבור, ללא שום שינוי. ולכן,

האלטרנטיבה: להמשיך בתוך הכנסת, להיאבק על הדברים האלה בתוך הוועדות,

לתקן, לסדר. בתוך התקציב זה לא יעבור, כי ברור לכם שהקואליציה לא תוכל להרשות לעצמה שלא יעבור תקציב.

אני רוצה לנצל את הזמן שנותר לי לדבר על נקודה אחרת, שהיא לא חלק מהתקציב ממש, אבל נוגעת מאוד חזק לתקציב.

כמו שאתם יודעים, בוועדת המדע על הנושא של הקמת קרן הגז לדורות הבאים. אני רוצה לומר מה שאמרתי בוועדה, אני רוצה לחזור על זה פה במליאה, שהדברים ייאמרו וייכתבו בפרוטוקול. אני נגד הגישה שאומרת: בוא נקים עכשיו קרן לדורות הבאים. זו בעיני גישה שלילית. מה עם הדור הזה? אנחנו נמצאים במדינה שבה ממדי העוני הם הגדולים ביותר במדינות ה-OECD, שרמת החינוך בה היא האחרונה במדינות ה-OECD. אני מציע שנטפל בדור הזה קודם,

אם לא נטפל בדור הזה, גם הדורות הבאים יהיו עניים. הילדים של העניים רובם נהיים עניים, וגם הנכדים שלהם נהיים עניים. אם לא נטפל בדור הזה כמו שצריך, לא יהיו לנו הדורות הבאים. מה שעשו בנורבגיה, וזה שאני מציע למדינת ישראל לעשות, זה לא להקים עכשיו קרן לדורות הבאים, אלא קודם כול להשתמש בכסף מרווחי הגז להחזיר את חובות המדינה. ברגע שמחזירים את חובות המדינה אנחנו משחררים בתקציב המדינה, בלי להעלות את סף ההוצאה, סדר-גודל של 30 40 מיליארד שקל לשנה. ואז יש לך כסף לחינוך, הכול יבזבזו, הכול יבזבזו, שיבזבזו. לצרכים פוליטיים. הכול, רובי,

בעיניך כל תקציב המדינה מבוזבז. בעיני לא. אבל אפשר להשקיע את הכסף אז בחינוך,

בכל התחומים שצריך. חס וחלילה. אסון גדול מה שאתה מציע.

אני לא מסכים אתך, לגמרי. אסון גדול, זה בדיוק מה שעשו בנורבגיה.

והדור שלה בסדר, והחינוך שלה באחד המקומות הראשונים בעולם, להקים קרן לדורות הבאים. ואני אומר לעשות אותו דבר, להחזיר את החובות. אנחנו דומים לנורבגיה? מה אתה מדבר?

אני מציע לעצמנו

לא יהיה, לא יהיה. לחברים שלנו, אנחנו כבר את עצמנו לא יכולים, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, שלום ובוקר טוב,

לא נתאמץ בהרמת ידיים, לא צריך מאמץ פיזי. אבל התקציב יאושר בלחיצת כפתורים. נוכל למחות כמה שנרצה, אבל הוא יאושר, אני מודה. היו לך הרבה הישגים. אני מודה.

מהתקציב התניידו בין הסעיפים, בין סעיפי התקציב השונים. דהיינו, יש כוח. דהיינו, אנחנו יכולים לחוקק דברים כאן, אבל העזים ימשיכו להיות בין הכיסאות. אני אנייד אותן, אשלוף איך שאני רואה לנכון. הקדנציה הזאת, המושב הזה, חברים, התאפיין בכמה דברים. העסיקו אותנו, חברי הכנסת, בדיוני התקציב. מאחורי הקלעים ראש הממשלה והצוות המדיני ניהלו שיחות עם הפלסטינים ועם ג'ון קרי. סיכמו איך שאנחנו, חבר הכנסת פריג', אני רק רוצה להסב את תשומת לבך שנגמר הזמן, אז לסכם את הדברים.

למה הזמן דווקא אתי הולך מהר? כי אתה מעניין את עצמך. כשנהנים, לא, זה הולך מהר. במיוחד שהוא מדבר על עזים.

טוב, מה אני אגיד לך? חברים, אני אישית נגד התקציב. אני אגיד לכם למה אני נגד התקציב בשני משפטים. לא בגלל הגזירות. אני איש של מציאות. יש דבר שנקרא האשראי הבין-לאומי ומה שנקרא ה-OECD. מאז השתנו כללי המשחק, וה-OECD נכנס למשחק, התחלתי לחשוב איך אני משפר ואיך אני מעמיד את הפנים של הכלכלה הישראלית כלפי חוץ באור יפה, בצורה יפה, ומה שבפנים, הפערים בין השכבות והחיים בתוך המדינה פחות מעניינים. אבל לאחרונה הם התחילו לעניין את ה-OECD. המציאות היא שתקבע אם אני מרוצה מהתקציב או לא. המציאות העכשווית שאני רואה: יותר עני ויותר עשיר. הפער ימשיך להתרחב. אנחנו נגד התקציב, כי התקציב לא משנה מאומה מהמציאות האי-שוויונית שאנחנו חיים בה. תודה, חבר הכנסת פריג'. הדובר הבא, חבר הכנסת מסעוד גנאים, ולאחריו, חבר הכנסת חנא סוייד. בבקשה. חמש דקות. תודה, גברתי היושבת-ראש. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, למה אנחנו נגד התקציב ונצביע נגדו? כי נאמר: תגיד לי מה תקציבך, אגיד לך מי אתה.

אתה, הממשלה, מרכיביה והעמדות שלה. ומי שביטא נכון את העמדות שלה זה מנכ"ל משרד הרווחה דווקא, שיצא נגד קצבאות הילדים, תומך בקיצוץ קצבאות הילדים, מי שאמור לבצע מדיניות של צדק ורווחה יוצא נגד הצדק כלפי השכבות החלשות ונגד רווחתם של אנשים עניים תושבי מדינת ישראל. הוא ביטא נכון את המדיניות שלה: מדיניות קפיטליסטית, תקציב קפיטליסטי, שמטרתו פגיעה בחלשים והרחבת מעגל העוני והבאת קליינטים חדשים לעוני הזה. כל זה תחת השם "האדם העובד". אנחנו נגד התקציב, כי הוא תקציב שטעה בדרך בתשובה על השאלה "איפה הכסף?" ובמקום שאת התשובה הוא יחפש אצל הטייקונים, העשירים, התנחלויות, כיבוש, הוא מצא את הדרך לכיסיהם של העניים, של השכבות החלשות. תקציב זה, אנחנו נגדו כי הוא תקציב מותנה ומוכתב על-ידי השותפים בקואליציה ועל-ידי אחיו של שר האוצר ושל ראש הממשלה: אחד שמתנה את תמיכתו בתקציב במשאל עם, שני בחוק משילות. תקציב מותנה מאחיכם, אנחנו נגדו. הוא לא מייצג אותנו. למה אנחנו נגד התקציב? אנחנו נגד התקציב משום שהוא לא נושא שום בשורה לאוכלוסייה הערבית, שסובלת מאחוזי עוני ואבטלה גבוהים בגלל מדיניות של הזנחה ושל אפליה. תקציב זה לא מביא לא שוויון ולא צדק. האוכלוסייה הערבית, עומדים בפניה הרבה אתגרים, מהם למשל היום, שבעה מבניה תושבי העיר שפרעם, היום מעמידים אותם לדין בבית-משפט בחיפה, וכל אשמתם זה שהם עצרו מסע הרג בשנת 2008 של טרוריסט, רוצח, נתן זאדה, שעלה לאוטובוס בעיר,

רצח ארבעה ורצה להמשיך במסע הדמים, והם עצרו אותו. היום מעמידים אותם לדין, מעמידים לדין את הקורבן. אוכלוסייה זו עומדת בפני אתגר הפקעת מאות אלפי דונמים של הערבים בנגב, וכל זה תחת הכותרת ותחת השם הטוב, החדש-עתיק, החדש והלא-חדש, של הפיתוח, של ההסדרה, של ההתיישבות, משמיטים, גוזלים מהם את אדמתם. אלה האתגרים שעומדים בפני האוכלוסייה הערבית. אנחנו נגד תקציב זה כי הוא היה אמור לבטא דברם של מאות אלפים שדרשו צדק חברתי ויצאו בהפגנות ומחאות בכל ערי הארץ. הוא היה אמור להיות האביב של האדם הפשוט בישראל, של האוכלוסיות החדשות שדרשו באלפיהן צדק חברתי, שיצאו נגד יוקר המחיה ונגד המשבר בדיור. אבל תקציב זה, ממשלה זו לא ביטאה ולא הביאה את התקווה ואת הבשורה. הוא תקציב של אכזבות. הוא לא תקציב של פוליטיקה חדשה אלא של פוליטיקה ישנה, מכוערת, קפיטליסטית, שהקברניט הראשי שלה הוא שר האוצר-על בנימין נתניהו. תקציב זה לא הביא את תקוותם של מאות אלפים שיצאו, רוצים צדק חברתי, וההר הוליד עכבר.

תודה, חבר הכנסת גנאים. חבר הכנסת חנא סוייד, המליאה לרשותך. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הדבר הכי בולט בתקציב הוא הניכור שלו מהמצב המדיני, במובן זה שההוצאה על הביטחון בתקציב הזה נשארה ההוצאה המז'ורית. כמעט כל שקל רביעי הולך לביטחון אם בצורה ישירה או בצורה עקיפה, אם בצורה של הוצאה ממש על התחמשות ועל דברים אחרים או כהחזר הלוואות שנגרמו וגירעונות שנגרמו בגלל הוצאה על הביטחון. התקציב הזה לא נושא שום תקווה בתחום המדיני. אני מאוד שמח שהנחמה באה מהכיוון האחר, מהכיוון המדיני דווקא, ובימים אלו ממש, היום, מחר, אמורות להתחדש שיחות שלום בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית. אני רוצה לברך על כך. אני חושב שזה צעד חכם, נכון, בזמן הנכון. מפריע לי רק דבר אחד: גם כשממשלת ישראל עושה צעד נכון, שחרור אסירים, בסופו של דבר, מרוב ההתניות ומרוב המחשבות האפוקליפטיות על משא-ומתן, ושהוא לא יוביל לשום דבר, אז אומרים: אם זה לא יוביל לשום דבר אז למה בכלל לשחרר אסירים, וזה היגיון נכון. אני חושב שדווקא צריך לגשת לחידוש של המשא-ומתן עם תקווה שזה יביא משהו, שזה ישנה את המצב הקיים. הרי כולם בוכים מהגירעונות וכולם בוכים מהמכות הכלכליות. צריך game changer, צריך משהו שישנה את התמונה, וזה מה שעלול, מה שיכול להיות שישנה משהו בהווי המזרח-תיכוני. ולכן עוד הפעם אני רוצה שהממשלה, כשסביבת ראש הממשלה, הקואליציה, מחציתה עלתה לכאן וקיללה כמעט את ראש הממשלה על זה שהוא החליט לחדש את המשא-ומתן, בעצם תחשוב באופן חיובי, שזה עלול להביא לשינוי דרמטי, שינוי אמיתי. אני מאוד חושש שזו הפעם האחרונה שחבר כנסת ערבי מדבר על התקציב, כי ככל הנראה, לפי המומחים הפוליטיים, זה התקציב האחרון שהממשלה תעביר, ואם ככה, תהיינה בחירות. לפי הבחירות הבאות, לפי ההתפתחויות, לפי ההפיכה הפרלמנטרית, אנחנו רגילים להפיכות צבאיות כמו במצרים, בישראל הצבא רחוק מפוליטיקה, מי שעושה את ההפיכות זה דווקא הקואליציה. ההפיכה הפרלמנטרית, שרוצה להרחיק חברי כנסת ומפלגות שמייצגות את האוכלוסייה הערבית. החוקים האלו, מה שנקרא חוקי משילות, אין בהם ולו שבריר קטן של משילות, רוצים ושמו לעצמם מטרה להרחיק את המפלגות שמייצגות את האוכלוסייה הערבית, את החברה הערבית מלהגיע לכנסת. בושה וחרפה, החוקים אלו. אלו חוקים מקארתיסטיים, חוקים אנטי-דמוקרטיים, חוקים גזעניים, ששמו להם למטרה להיפטר מהאוכלוסייה הערבית. אני מאוד מקווה שחברי כנסת, שמפלגות, שאנשים חכמים יעצרו את המגמה הזו ויביאו לשינוי, ואני מדבר במיוחד על הפרט של העלאת אחוז החסימה, שאין בו כל היגיון, ומצד שני, גם לעניין ש-64 65 חברי כנסת צריכים להוריד את הממשלה. כלומר, ממשלה יכולה לפעול עם 56 חברי כנסת, וזה מצב שלא יעלה על הדעת. אני רוצה לברך את חברי הכנסת שפעלו בתקופת הדיונים על התקציב והצליחו להפיל חלק מהגזירות. אני זוכר את עצמי כאן מדבר בדיון הראשון על מס על עקרות-בית, ואני זוכר שחבר הכנסת ריבלין, היושב-ראש לשעבר, אומר: זה לא יעבור. ואני חושב שהעמידה של חלק מחברי הכנסת, גם מהקואליציה אבל בעיקר גם מהאופוזיציה, הביאה לכך שחלק מהגזירות הכלולות בתקציב הזה בוטלו. אומנם זו נחמה של עניים, כי בסופו של דבר עשו flat, מה שנקרא, כלומר המסגרת נשארה אותה מסגרת ורק שינויים פנימיים נעשו בזה.

כמובן, אמירה לגבי הפעילות הפרלמנטרית הענפה, אבל יש בזה גם אמירה שהממשלה לא צריכה להגיע עם תקציב שיש בו יעדים פיסקליים בלבד,

יעד גירעון ויעד חוב-תוצר, אלא גם יעדים חברתיים כמו גג לאבטלה, גג לעוני ועוד אלמנטים חברתיים אחרים. התקציב הזה הוא תקציב גרוע, אין בו תקווה, ואנחנו נצביע נגדו,

תודה, חבר הכנסת סוייד. הדובר הבא, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.

תשתדלו לא לעמוד באמצע המליאה. את עדר העזים שהוצא מהתקציב ומחוק ההסדרים, אבל מעט נאמר על עדרים של חזירים שנשארו. הראו לנו כמה עזים שהוצאו. ואללה, זה טוב, אבל כמה חזירים נשארו? וכשנאמר "קפיטליזם חזירי", הכוונה, מן הסתם, הייתה למשהו כזה. התקציב הזה לא נושא בחובו שום הבטחה. שר האוצר הנוכחי עלה על גל המחאה החברתית, המשבר הכפול, הכלכלי-חברתי, והמשבר הפוליטי,

חברי הכנסת רוזין, רוזנטל וחנין, אודה לכם אם תתיישבו.

בשנים האחרונות במקומות שונים בעולם, יש מקומות שזה עשה בהם מהפכה, יש מקומות שספגו אותו כמו ארצות-הברית, המערכת ספגה את המשבר. בישראל זה הביא לצמיחת מפלגה חדשה שנקראת יש עתיד.

היא תוצאה, תוצר של המצב שבו יש מצב של משבר כלכלי-חברתי והציבור אין לו אמון במערכת הפוליטית שהיא יכולה לפתור את הבעיה הזאת. לכן הציבור שם את יהבו על מילת הקסם "פוליטיקה חדשה". הלך שבי אחרי מקסם השווא הזה. מה נוצר עכשיו? הסתבר שזו לא פוליטיקה חדשה. זה פוליטיקה ישנה מן הסוג הגרוע ביותר. זה העתק דהוי של ביבי נתניהו 2003. ואז נוצר מצב שההבטחה הגדולה מכולן, כפי שאמר ניטשה, הפכה לאכזבה הגדולה מכולן. ואני צופה, חברת הכנסת יחימוביץ, גל מחאה יותר חזק. זה יבוא, כי האכזבה עכשיו היא יותר עמוקה, וציבור מאוכזבים, לוקח לו זמן עד שהוא מתחיל לרוץ. אנשים רצו,

שזה המקסם, ישבו בבית, יש מפלגה שתעשה לנו את העבודה. המפלגה הזאת לא עשתה את העבודה, אפילו לא עשתה את העבודה של מפלגת העבודה. שום דבר. המדיניות של ביבי נתניהו נשארה כמות שהיא. אין בשורה. אין שינוי. אפילו אין כוונה לשנות. אני חיפשתי בתקציב איזושהי כוונה לשנות את המצב. אני אביא נתון אחד. זה שלושה עשורים שהתמ"ג עולה. הוא עלה מ-60,000 ומשהו ל-115,000 שקל. ההוצאה הממשלתית לנפש לא השתנתה בכלל, היא נשארה בסביבות 45,000 שקל. לאן הלך כל הכסף? כלומר, יש הגדלה כל הזמן בהכנסות ובתמ"ג ובתוצר, בעוד ההוצאה הממשלתית נשארה flat. אתה רואה פשוט שני גרפים: אחד עולה בצורה חזקה ואחד נשאר ישר. הממשלה פשוט

לאן הולך הכסף? קודם כול, פחות מוציאים על תקציבים חברתיים. יש נסיגה מתמדת של המדינה, וזה פוגע בעיקר בציבור העני. אני מייצג כאן את הציבור הערבי, את כלל העניים בארץ ואת הצדק החברתי, אבל הציבור שלי הוא הנפגע הראשון מהמדיניות הזאת. הוא נמצא במצב של סיכון כלכלי-חברתי, וכאשר יש שינויים כאלה בתקציב הוא הנפגע הראשון. הממשלה לא באה עם שום הבטחה. אני יכול לעבור על דברים שאפילו הובטחו לנו. הנה, למשל, הובטח לציבור הערבי כבר בשנת 2005, גברתי, שתהיה עלייה לעבר 12% בייצוג הציבור הערבי בשירות הממשלתי. איפה אנחנו עומדים? בסביבות 7%. הובטח לנו כמה פעמים שתהיינה תוכניות רציניות להגברת השתתפות הנשים הערביות במעגל התעסוקה. מה התוצאה? שום דבר. יש אינפלציה בדיבורים ודפיציט במעשים. כלום לא קורה. הציבור הערבי הוא רובו ציבור עני, מתחת לקו העוני. הרוב הנומינלי,

איך שתחשב את זה זה מעל 50%. מה המדיניות הממשלתית החדשה מבטיחה לנו? בנק ישראל אומר: 90,000 עניים חדשים. מאיפה הם יבואו? הם לא יבואו מצפון תל-אביב, הם לא יבואו מהעשירים. יש אלטרנטיבה, תודה, חבר הכנסת זחאלקה. אני רוצה להגיד רק דבר אחד: מלעיטים את הציבור שיש רק דרך אחת בכלכלה, כלומר, אם לא עושים את זה יש קטסטרופה. תמיד עושים את הדבר הזה, תמיד, בכל החלטה כלכלית. אני רוצה לבשר לכולם: לכל החלטה כלכלית יש אלטרנטיבה אחרת. אפשר למסות הון, לעשות השוואה בין הון לעבודה. מה ההבדל בכלל בין הטבות במס לבין קצבאות?

אם אתה נותן קצבה, נותנים קצבאות לעשירים. מה ההבדל, זה כסף בסופו של דבר. תודה רבה, גברתי. אנחנו נצביע נגד התקציב ונגד חוק ההסדרים.

תודה, חבר הכנסת זחאלקה. הדובר הבא, חבר הכנסת שאול מופז. אחריך ידבר חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, גברתי יושבת-ראש האופוזיציה, אדוני השר, התקציב שהממשלה הזאת רוצה להעביר הוא תקציב רע, הוא רע לחינוך, הוא רע לרווחה, הוא רע לבריאות, הוא רע לזוגות הצעירים והוא רע למעמד הביניים ולשכבות החלשות. זהו לא תקציב לאדם העובד, אלא זאת עבודה בעיניים. מסתירים מאתנו את כל האמת על התקציב, מתעתעים בנו כשאומרים לנו שאין כסף, כי בפועל יש הרבה מאוד כסף. זהו תקציב של ממשלת בבל"ט,

לפיד ואיווט, שכולו בבל"ת. אני מתכוון לחשוף מעל במה זו את כל האמת על התקציב. אדוני שר האוצר, אתה שאלת לפני הבחירות: איפה הכסף? אז תרשה לי לגלות לך שהכסף נמצא ברזרבות שהממשלה הזאת מסתירה מעיני הציבור. אני בדקתי את ספרי התקציב ואת הנתונים, ואני שואל אותך: כיצד משרד האוצר מנחה את כל משרדי הממשלה לשמור על רזרבה של כ-3% כשבפועל המשרד עצמו מצפצף על ההוראה שהוא עצמו נתן? ולא סתם מצפצף, מצפצף בענק. כמה ענק? כ-13.1 מיליארד שקל. אתם יודעים מה אפשר לעשות עם 13.1 מיליארד שקל? כמה ילדים אפשר להציל? לכמה משפחות ניתן לעזור? לכמה עסקים קטנים ניתן לסייע? זאת הרזרבה העודפת שהממשלה מבקשת ועושה הכול כדי להסתיר אותה מעינינו. זאת הרזרבה העודפת שתוכלו למצוא בתקציבי משרדי יש עתיד ובתקציב משרד ראש הממשלה. לכסף הזה אין כתובת ואין עליו דין-וחשבון. זה אומר ששרי הממשלה יכולים לעשות עם הכסף הזה ככל שעולה על רוחם. הייתכן שבתוך ספר התקציב של משרד האוצר, תחת הסעיף "הוצאות שונות", יתחבאו להם 3 מיליארד שקל שאין לאיש מושג קלוש למה הם מיועדים? פעמיים: 3 מיליארד שקל ב-2013 נותרו רק ארבעה חודשים, ו-3 מיליארד שקל ב-2014. זהו תקציב שנגוע בחוסר שקיפות משוועת. ואני פונה אליך, יושב-ראש ועדת הכספים, ידידי חבר הכנסת ניסן סלומינסקי: אל תיתן יד לרזרבה הזאת. אתה יכול לעצור את זה. באופן הזה מנסה משרד האוצר להסתיר מאתנו מה עושים עם הכסף שלנו, מה עושים עם הכסף של אזרחי מדינת ישראל. אדוני ראש הממשלה ושר האוצר, זאת האמת על תקציב המדינה, אז אל תנסו לעבוד עלינו, כי אנחנו בקיאים בנתונים ובקיאים בפרטים. לפני כמה חודשים, כשעמדתי ממש כאן מעל הבמה הזאת וחשפתי את האמת על הגירעון התקציבי, צחקתם ושאלתם: מאיפה הוא מביא את הנתונים האלה?

המציאות הוכיחה שצדקתי, ואתם יודעים שאני צודק גם עכשיו. תראו מה סדר העדיפויות שלכם: אתם מעדיפים לקצץ את הטיפול בקשישים, ברווחה, בחינוך, והכול בשביל להגדיל את הרזרבה, כדי שתוכלו לדאוג לעצמכם, לכיסאות שלכם ולמעמדכם. במקום שמשרד החינוך יעניק יותר שעות לימוד לילדינו, הוא מעדיף להגדיל את תקציב לשכת הדובר שלו ב-400%, מ-675,000 שקלים ל-2.6 מיליון שקל, במקום שמשרד הרווחה יגדיל את הטיפול בקשישים הוא מעדיף לקצץ אותו ב-53%, ובה בעת להגדיל את תקציב המטה של משרדו ב-66%; במקום לתת יותר לאזרחים שקורסים תחת נטל הגזירות אתם בוחרים לשמור את הכסף לעצמכם, בעבור מה? בעבור מינויים פוליטיים? דאגה למקורבים? בעבור מה? כבר הספקתם לשכוח מה הבטחתם? גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני לא שכחתי מה הבטחתי לכם, ולכן דאגתי לפרסם את כל הנתונים האלה בדף הפייסבוק שלי בשבועיים האחרונים, כדי שיותר ויותר אזרחים ידעו מה באמת אתם, שרי הממשלה והאוצר, עושים עם הכסף של הציבור בישראל. זהו תקציב שנגוע בחוסר שקיפות משווע. כל ישראלי יודע שכשמורחים אותו, כשמסתירים ממנו, כשלא אומרים לו את האמת, זה בבל"ת. וזהו תקציב של ממשלת בבל"ת. לצערי הרב, את החשבון בגובה 13.1 מיליארד שקל יידרש לשלם הציבור מכיסו, ובעיקר מעמד הביניים והשכבות החלשות. עד לרגע זה, גברתי היושבת-ראש, הציבור לא קיבל תשובות לאן הולך הכסף שלו, וזהו כשל חמור. מסיבה זו אני פניתי למבקר המדינה והצגתי בפניו את כל הנתונים והמספרים שניסו באוצר ובממשלה להסתיר מהציבור.

אדוני ראש הממשלה ושר האוצר, תידרשו לתת גם לו, למבקר המדינה. הגיע הזמן לחשוף את האמת על התקציב, ולעצור את הבבל"ת, את חוסר השקיפות ואת חוסר האחריות. אנחנו נתנגד גם לתקציב וגם לחוק ההסדרים. תודה, חבר הכנסת שאול מופז. הדוברים הבאים הם יושבי-ראש הוועדות. לכל אחד מהם נתונות עשר דקות. הדובר הראשון, יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי.

החלטת הממשלה של אתמול, לדבר על התקציב כאילו לא קרה כלום. כשאנחנו רואים שממשלת ישראל כל כך חזקה במשא-ומתן מול השכבות החלשות, מעמד הביניים, אבל מול הפלסטינים היא מתכופפת, ומראש, עוד לפני שהתחילו בכלל, כבר נותנת מתנות. כאילו שהמשא-ומתן, רק אנחנו צריכים אותו ולהם זה בכלל לא חשוב, ואני חושב שלהם זה הרבה יותר חשוב. אם נראה מה קורה בכל המדינות מסביב, מה קורה בסוריה, מה קורה במצרים, הרי אם ישראל לא הייתה, זה מה היה קורה גם ברש"פ, אחד היה נלחם נגד השני ואחד היה רוצח את השני. כך שלהם זה הרבה יותר חשוב. אבל מאחר שאנחנו דנים על התקציב, אני אגש לתקציב. כפי שאמרתי בעת הנחת התקציב, אם הממשלה לא הייתה מקבלת גירעון של 40 מיליארד שקל, אני לא הייתי מעז להניח תקציב כזה על שולחן הכנסת. רק מאחר שזו המציאות, וכדי לכסות 40 מיליארד צריכים, חלק גדול זה דרך קיצוצים וגזירות, אז ההכרח לא יגונה. אבל ניסינו, במסגרת ועדת הכספים, לעשות את המיטב שאנחנו יכולים, במציאות הקיימת, של כיסוי 40 מיליארד שקל של גירעון, המיטב שאנחנו יכולים כדי להיטיב. מה הכוונה להיטיב? תפיסת העולם שלי ושל מפלגתי, ושמחתי שזו גם תפיסת העולם של, אני חושב שאפשר להגיד אפילו, כל חברי בוועדת הכספים, הייתה שדבר ראשון אנחנו צריכים לדאוג לשכבות החלשות ולמעמד הביניים, ולנסות לחלק את הנטל על כל המגזרים, כולל על השכבות הגבוהות, וזה פחות בא לידי ביטוי בתקציב ובחוק ההסדרים. ולכן עמלנו קשה, ימים ולילות. אני חושב שחברי יכולים להעיד שישבנו חמישה ימים בשבוע, מהבוקר עד הלילה, ולפעמים גם כל הלילה, וקיימנו דיונים. והדיונים היו רציניים מאוד, עמוקים. ניתנה אפשרות לכל אחד ואחד להביע את עמדתו, בין אם הוא חבר בוועדה, בין אם הוא לא חבר בוועדה. והדעות התקבלו בהבנה ובכבוד, גם אם לא תמיד הדבר התקבל באופן מעשי. אבל הדברים נשמעו, והדברים השפיעו והושפעו. אני חושב שהוועדה, בסופו של דבר, עשתה שלושה דברים שהם חידוש אולי ביחס לפעילות של ועדת הכספים בהקשר של תקציב. כי אמרו בהתחלה: עזוב, יש כמה עזים, עזים של כמה מאות מיליוני שקלים. אתם תוציאו את זה, וזהו, ותרגישו טוב, והכול ייגמר. שמעתי כאן כמה דוברים שכך אמרו. אני פשוט חושב שהדוברים לא מכירים ולא בקיאים. מה שוועדת הכספים עשתה, דבר ראשון, זה את המהפך הגדול. זה שינוי דרמטי. כלומר, שינוי של כמעט 30% בחלק הכספי של חוק ההסדרים. אם חוק ההסדרים, החלק הכספי שלו הוא 12.7 מיליארד, עשינו שינויים.

ביטלנו קיצוצים וגזירות בסדר גודל של 3.5 מיליארד שקל. זאת אומרת, זה כמעט 30%, כאשר אפשר להגיד: כל ביטולי הקיצוצים והגזירות היו בראייה של איך אפשר להיטיב עם השכבות החלשות ועם מעמד הביניים. וזה מהפך שאני חושב שלא היה עד היום. אני אתן רק כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה היא עקרות-הבית, שביטלנו את הגזירה עליהן, יחד עם חברי חיים כץ, בחלק שלו. סך הכול 700 מיליון שקל. אפשר לקרוא לזה אולי עז שנכנסה והוציאו אותה, זה אולי יכול להיות עז. אבל אחר כך, אני אדאג שלעקרות-הבית יהיה פטור מלא.

אני אדאג שלעקרות הבית, פטור מלא. אם אני, אל תדאג. אחר כך ראינו את הנושא של משפרי דיור. זוגות צעירים, או משפחה שקנתה בית, כי זה מה שהיה לה, וברוך השם, המשפחה גדלה, ונולד ילד אחד ועוד אחד, ואין מקום בבית, וצריכים לקנות בית גדול יותר, להחליף, המדינה רצתה להטיל עליהם מס רכישה של 3.5%, שבסך הכול, מבחינת המדינה, זה אמור היה להכניס כמיליארד שקל. והוועדה שלנו ביטלה את זה, אמרה: לא יכול להיות דבר כזה. אנחנו לא נחמיר. ובדרך כלל, על מי מדובר פה? מדובר על החבר'ה הצעירים, על אנשים ממעמד הביניים או מהשכבות החלשות, שבקושי, רוצים להגדיל את המגורים כדי לאפשר, מגדילים את המשפחה ומגדילים את המגורים. אז ביטלנו כאן עוד מיליארד שקל. דבר נוסף זה התוספת של מס הכנסה. החוק רצה להטיל הגדלה של 1.5% במס הכנסה על כולם. אמרנו בוועדה: לא יכול להיות. אנחנו לא מוכנים. השכבות החלשות, חלקן אולי פטור, אבל מעמד הביניים, לא מוכנים שתהיה כזאת גזירה עליו. שוב, ה-1.5% הזה אמור היה להכניס כמיליארד שקל למדינה. ופה גם כן תיקנו ואמרנו: עד משכורת של 14,000, שזה פחות או יותר, בהערכה שלנו, מעמד הביניים, הגידול במס ההכנסה יהיה רק 1%. מ-14,000 עד 22,000 שקל זה 1.4%. אחר כך, מ-22,000 ומעלה, זה יהיה 2%. כלומר, פיצלנו את זה בצורה כזאת שהעומס יעבור יותר אל השכבות המבוססות יותר, החזקות יותר. שוב, זה מיליארד שקל, שגם אותו שחררנו. אחר כך, הסטודנטים שמקבלים נקודת זיכוי. בעלי תואר ראשון, לשלוש שנים, נקודת זיכוי. תואר שני, חצי נקודת זיכוי לשנה. המדינה רצתה לבטל את זה. פה גם בועז, וגילה שהצטרפה אליו, פעלו רבות בנושא הזה. ביטלנו את הביטול הזה, והשארנו אותו בהבנה על כך שימשיכו לקבל נקודת זכות אחת לשנה על תואר ראשון וחצי נקודת זכות על תואר שני לשנה. אחר כך, גם בקצבאות. קשה היה לנו לעשות שינויים רדיקליים שם, אבל עשינו לפחות שינוי אחד בקצבאות, שכל אותן קצבאות ותיקות, עד 2003, על אותה תקופה, נשמר ערכן, וממילא אותם אלה, הוותיקים, מה שנקרא, מקבלים קצבאות גדולות יותר מהקצבאות הרגילות. אז אלה דוגמאות לדברים שבהם דאגנו שהנטל יתחלק על כולם, ולא רק על מעמד הביניים והשכבות החלשות. זה מהפך אחד שעשינו. מהפך שני שעשינו בתקציב היה שלא רק אמרנו לאוצר: יש לכם בעיה, חסרים לכם עכשיו 3.5 מיליארד, תשברו את הראש, אלא ישבנו אתם ומצאנו יחד אתם מקורות חדשים, מחוץ לקופסה, שכיסו את 3.5 המיליארד, כך שיכולנו לבוא ולהניח תקציב מאוזן. מקוצר הזמן אני לא מפרט את זה אפילו, מאיפה מצאנו את המקורות. הנקודה השלישית שעשינו בחוק ההסדרים הייתה שאנחנו חושבים, כדי לא להגיע שוב למצב שצריכים לגזור גזירות, להעלות מע"מ ומס הכנסה וכו', שיש עדיין מגזרים שלמים שלא משתתפים בנטל. יש חברות שמרוויחות הון עתק ויש הון שחור שמסתובב במאסות של עשרות ואולי מאות מיליארדי שקלים, ולא נוגעים בהם. לפחות חצי מחוק ההסדרים מטפל בנושא הזה ונותן כלים. עבדנו על זה קשה, יחד עם רשות המסים ועם הלשכות של רואי-החשבון ועורכי-הדין. ישבנו לפעמים שעות על גבי שעות בוועדה ועברנו דבר-דבר כדי לחסום את כל הפרצות שמאפשרות העלמות מס או הלבנת הון, או כדי לחסום את כל אותם תחכומי ותכמוני המס האגרסיביים שהחברות עשו, אולי בהיתר, וחסמנו אותם בכך שטפלנו בחברות משפחתיות, בנאמנויות של תושב זר, שחלוף, שערוך, פעולות חייבות בדיווח, קנס על גירעון ודברים נוספים. נא לסכם. נתנו כלים חזקים מאוד לרשות המסים ולכל רשויות האכיפה כדי להכניס את כולם, את החברות הגדולות ואת כולם תחת הנטל, תחת האלונקה, למנוע את העלמות המס ואת ההון השחור, כדי שבשנה הבאה ובעוד שנתיים לא נצטרך להעלות את המע"מ ואת מס ההכנסה אלא להפך, נוכל להוריד, והכספים יגיעו מאותם מקורות שנתנו לרשות המסים את הכוח לזה. שוב, אני ממליץ, אחרי שוועדת הכספים אישרה את התקציב ואת חוק ההסדרים, אני ממליץ לחברי לאשר אותם גם במליאה, גם את התקציב וגם את חוק ההסדרים. תודה לך, אדוני. תודה לך, אדוני. הדובר הבא, יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת אבישי ברוורמן,

חבר הכנסת חיים כץ. אני מבקש מחברי הכנסת לדאוג שהדוברים מהסיעות שלהם יהיו פה כדי שלא לפספס. עכשיו גם קל לנו לעשות את זה, בזכות המסכים בחוץ שעוקבים אחרי הדוברים.

צריך לציין לזכותה של מנהלת הסיעה שלנו, זהבה אילני, שדאגה לשירות הזה.

אנחנו מודים לה כולנו. מודים לך כולנו. תודה זהבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, במסגרת הדיונים בחוק ההסדרים דנה ועדת הכלכלה בכמה רפורמות שהשאיפה היא שתהיה להן תהיה השפעה על חיי היום-יום של אזרחי ישראל, ובעיקר על הכיס שלהם, על יוקר המחיה. אני מודה שבמהלך הדיונים, לפחות בחלק, הטלתי ספק בעוצמת ההשפעה שלהן על ירידת המחירים, אבל כולי תקווה שהביקורת שלי ושל חברי הכנסת שנשמעה בוועדה תתבדה. על השינויים ברפורמות האלה דיברתי באריכות ביום שלישי בערב, ועל כן אדבר כעת רק בקצרה. בפרק התקשורת דנה הוועדה בשלוש רפורמות, כמו שנקראות בעגה, בשוק: השוק הסיטונאי, הרחבת מערך "עידן פלוס" והגברת האטרקטיביות של החבילה הצרה שמציעות חברות הכבלים והלוויין. הוועדה, ביחד עם שר התקשורת ופקידי האוצר, דנה במשך מצטבר של יותר מ-24 שעות של דיונים ובחנה לעומק את משמעותו של כל סעיף, וכן את היקף סמכויותיו של השר ברפורמות השונות. לא אחת נתגלעו חילוקי דעות באשר לתוכנם של הסעיפים, אך הוועדה ידעה למצוא את הפתרונות הטובים ביותר, אשר נתנו מענה הן לדאגות של חברי הכנסת והן לתלונות היוצרים והחברות המסחריות. לצד אישור רפורמות אלה אישרה הוועדה תקציב להמשך פעילות החדשות המקומיות והעסקתם של 100 עובדי החדשות. לצערי, בימים האחרונים, כבר אז, לקראת הסוף, התברר כי קיימת בעיה. היא נראית טכנית במהותה: עניין של תשלום מס ערך מוסף. אני פונה אל שר האוצר לפיד, או לנציגיו הנמצאים כאן: פתור את הבעיה של העסקת העובדים מייד, כמו שהתחייבנו. הבעיה הזאת היא אך ורק למימון עד סוף השנה. בידך הדבר. בוועדת הכלכלה סיכמנו שאנחנו נדון בפתרון הקבע, סיכמתי זאת עם שר התקשורת הליך מהיר ככל שניתן, עד סוף נובמבר. בפרק המים דנה הוועדה ברפורמה בתאגידי המים ובמחיר המים ובדרכים המוצעות להורדת מחיר המים. הוועדה ערכה שינויים בתקנות באופן אשר יבטיח מצד אחד את יישום הרפורמה אשר ייעד משרד האוצר, ומנגד לא יפגע בצורה חסרת הבחנה במועצות אזוריות או בתאגידים ורשויות מקומיות. לצד אישור הרפורמה הגעתי להסכמה עם שר האוצר על הנחה משמעותית בתעריף המים לכ-200,000 קשישים המקבלים קצבת הבטחת הכנסה. הנחה זו, אשר תחסוך עשרות שקלים בכל חודש לקשישים העניים ביותר, תהווה עבורם, אני מקווה, נקודת אור לצד הקיצוצים והגזירות שבתקציב זה. אשר לרפורמה בתחום התקינה, הוועדה הגיעה למסקנה שהרפורמה במתכונת שהוצגה לוועדה אינה בשלה דייה, וקיים הכרח לדון בה בכובד ראש. עיקר המחלוקת נע סביב סוגיית ביטול בדיקות מכון התקנים ומעבר לתצהירי יבואן. הוועדה תמשיך בדיון בהצעת החוק בתקופה הקרובה ותמצא את דרך המלך באופן שיצמצם את הפגיעה בעובדי המכון וימנע ככל האפשר סכנה לאזרחי ישראל. אדוני היושב-ראש, אני חרד למעמדה של כנסת ישראל ולדמוקרטיה הישראלית. חוק ההסדרים המונח לפנינו, יושב-ראש סיעת העבודה יצחק הרצוג, שהוא איש פעיל ורץ ממקום למקום כל הזמן, הוא כלי נוסף להגבלת כוחה של הכנסת. למרות מה שאמרתי על הניסיון שלנו לבחון לעומק את הרפורמות שהגיעו לוועדה, השימוש בחוק ההסדרים כדי לאשר רפורמות משמעותיות, תוך הצמדתו להצבעת הכנסת על התקציב, מעקר את יכולת הכנסת לקיים דיון ציבורי פתוח ולהוציא מתחת ידה חקיקה מאוזנת. כולי תקווה, שוחחנו על זה עם שר האוצר, כי זוהי הפעם האחרונה שהכנסת תאשר חוק הסדרים. הגיעה העת לעבוד בצורה מסודרת, לאפשר לוועדות הכנסת לעבוד בצורה מלאה ומקצועית ובלי שהשעון מתקתק במהירות ובכבדות מעל ראשן. לצד זה אנו עדים למצב שבו הממשלה מרחיקה לכת עוד יותר ומנסה לייתר את הכנסת ומאשרת החלטות בנושאים מהותיים לחברה הישראלית, דוגמת ייצוא הגז. אמרתי ואומר זאת שוב: מדובר בהחלטה של טריליון שקל, 1,000 ביליון, 1,000 מיליארד, שיש לה משמעויות אסטרטגיות רבות. זאת החלטה מספר אחת, ההחלטה הכלכלית-חברתית הגדולה ביותר בתולדות ישראל. יש לה השלכות אדירות על כלכלת ישראל. האם הגז יביא לצמיחה בת-קיימא, לפיתוח ענפי תעשייה ולקידום אנרגיה נקייה, שהלוא הפריון הישראלי, התפוקה לעובד, הם מהנמוכים בעולם המפותח, של 50% מהעובדים, לכן השכר שלהם נמוך והם מקבלים השלמת הכנסה. אני בעד סטרט-אפים. זה נהדר. בנינו גם תשתית בבאר-שבע לכל כך הרבה סטרט-אפים, אבל אוי לה לישראל אם החזון שלה יהיה Start-up Nation, כי אז יש קבוצה קטנה, יצירתית, מדהימה, שעושה אקזיטים, וחלק מתעשרים. אבל הערך המוסף בתעסוקה עובר להודו, לסין, לארצות-הברית ולאירופה. אנחנו צריכים לבנות פה תעשייה: היי-טק, low-tech, מו-טק, Technology Mind Oriented, להתחיל להשקיע בטכנולוגיות, להשקיע בהכשרה טכנולוגית, שאם לא כן,

כאן בגז יש לנו הזדמנות חד-פעמית לבנות תעשייה עם מחירי גז נמוכים ולא רק לקחת את הגז הזה ולייצא אותו. מהתמורה הזאת, אם נעשה זאת נכון, ייהנו כלל אזרחי ישראל. כמובן ייצוא,

נדאג לאותם יזמים שאנחנו רוצים לדאוג להם, אבל לא רק להם ולחברות הגז. היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון קבע רק אתמול כי דיון פתוח וציבורי והחלטה מאוזנת, שלוקחת בחשבון את האינטרס הציבורי, תוכל להתקבל אך ורק בכנסת ולא בממשלה. מי שקורא בין השיטין את העמדה של אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי של הממשלה, אותה עמדה, ואז הוא מסייג, בנושא הדחיפות. הצהרתי והבהרתי לראש הממשלה, גם במכתב, כי ועדת הכלכלה בראשותי תדון בהחלטה על ייצוא הגז ברצינות אבל במהירות ככל שניתן, אפילו במשך חודש זה בלבד. לכן הדחיפות ירדה מסדר-היום. אני קורא לך, אדוני ראש הממשלה: היום אתה ראש הממשלה. בעוד שנים יהיה ראש ממשלה אחר. זכור את מנחם בגין. כאשר הציעו לו לזרוק את השופטים הוא אמר: יש שופטים בירושלים. ההחלטות האלה, שבהן מייתרים את הכנסת, פוגעות בדמוקרטיה הישראלית. יש לך הזדמנות. חזור בך. בימים אלה, כאשר מדברים על חוק המשילות, שוכחים כי משילות, רבותי רונן הופמן, אביגדור ליברמן ואחרים, איננה שינוי באחוז החסימה, בהורדת מספר השרים מ-22 ל-18. מה זה משנה, לעזאזל? משילות מתבטאת ביכולת הביצוע ברשות המבצעת. המשילות מתבטאת בזה שארבעה שרים בכירים מסוגלים לעבוד ביחד עם הפקידים, והאחרון שעשה כך היה יצחק רבין, שלקח את שבס או את אלדרוטי, היה תכלול והיו פרויקטורים. זו בעיית המשילות, לא 4% ולא מ-22 ל-18, ואני בעד להוריד את ה-22 ל-18, אבל אין לזה בעצם שום משמעות. המשילות מתבטאת בכך שחברי כנסת אינם נמצאים ביותר מבוועדה אחת, רק בוועדה אחת. מה קורה בכנסת ישראל? עודף ועדות, לא מיישמים את החוק הנורבגי, ולכן חברי הכנסת מדלגים מוועדה לוועדה. חלקם אינם מתמקצעים בחומר אלא מגיעים כדי להרים יד, לעתים זה קורה בחלק מהוועדות. איך אמרנו כשהיינו ילדים, חיים? ונקה-סטנקה,. נחום תקום. חלקם לא למדו את החומר ולא ידעו בכלל על מה הם מצביעים. זו בעיית המשילות הישראלית. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מסכם.

לסעיפי חוק ההסדרים אשר אושרו בוועדת הכלכלה לא הוגשו הסתייגויות משמעותיות. עבודתם המקצועית של חברי הכנסת החברים בוועדה ושל חברי כנסת נוספים שהגיעו, ואצלנו היו דיונים ולמדו את החומר, ניכרת בסעיפים ובפשרות המונחים לפניכם. לפיכך, אבקשכם לאשר את פרק ה' העוסק בתקשורת ואת פרק ט' העוסק במים. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש.

כל הכבוד. תודה רבה, חבר הכנסת ברוורמן, יו"ר ועדת הכלכלה. יעלה יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ.

יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת דוד רותם.

לאחר מכן תנאם ראשת האופוזיציה, אמרו שכץ הוא הדובר האחרון. דווקא נחסכה לנו ועדת החינוך, אז את יכולה לברך על זה. אדוני, בבקשה. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

הרווחה והבריאות במסגרת הצעת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים. הנושא הראשון היה החיסכון הפנסיוני. בשיחות שניהלנו עם האוצר, בעקבות הגירעון הגדול, בלא מעט מפגשים שהיו לנו, התברר לנו שקשה או לא רצוי לפתור בעיה מקומית של גירעון של 1.5 מיליארד בפגיעה בחיסכון ארוך טווח. יחד עם זה, אני חושב שצריך לעשות שינוי מהותי בחיסכון הפנסיוני בישראל. ברוורמן, ואללה, תאמין לי שאני שומע אותך. לפני כן היית פה ושמעתי אותך. עכשיו משם אני שומע אותך.

עזוב אותך, פואד. הוא אומר שהוא לא יצביע בכלל. מה אתה? בכל אופן, דיברנו על החיסכון הפנסיוני. בחיסכון הפנסיוני צריך לעשות שינויים מהותיים. צריך כנראה להגיד "נכשלנו בוועדת בכר" ולחזור לחיסכון הוני.

חיסכון פנסיוני, צריך לאפשר לו חיסכון הוני. אנחנו פיצלנו את זה מחוק ההסדרים. אני חושב שאנחנו נשקיע בזה. פיצלנו את זה לא על מנת לשרוף את זה. פיצלנו את זה על מנת לשבת ולראות איך אנחנו מאפשרים אכן חיסכון פנסיוני במדינת ישראל, אולי להחזיר אג"חים מיועדות, אולי לפתוח חיסכון הוני, אולי לתת בטוחות, לא יודע. אבל צריך לשבת ולהשקיע מחשבה. הנושא השני היה עקרות-הבית, תשלומי הביטוח הלאומי לעקרות-הבית. עמד פה חברי ניסן מוועדת הכספים ואמר: זו עז שיוציאו. ואללה, אני לא חושב שזו עז. אני גם חושב שלתת אפשרות לעקרות-הבית לשלם ביטוח לאומי זו עסקה כלכלית אדירה. לעקרות-הבית.

תשלום של 61 ש"ח לחודש במשך חמש שנים, שזה בערך 3,500 שקל, יקנה לעקרות-הבית 42,000 שקל. אני לא מכיר מישהו שיבואו לפה ויגידו לו: ואללה, שים 4,000 שקל ותקבל

עכשיו אני מקווה שהאוצר לא יחזור בו. גם זה פוצל מחוק ההסדרים, ואנחנו נבוא ונעשה על זה דיונים. עקרות-הבית צריכות לשלם, אם אנחנו מורידים את מס הבריאות, 61 שקלים לחודש. הן יכולות לשלם את זה בחמש השנים האחרונות, לא האחרונות אלא בטווח של עשר השנים האחרונות. 60 שקלים כפול 12 זה 700? כפול חמש שנים זה 3,500 שקל. הן יקבלו 28 חודשים 1,502 שקלים לחודש, כשככה הן לא יקבלו את זה. ואללה 42,000 ב-4,000. לא צריך לזרוק את זה. זה לא עז. אנחנו נקיים דיונים וננסה לשכנע את האוצר שלא יחזור בו, ואנחנו נבוא לעקרות-הבית ונגיד להן: ואללה, שלמו דמי ביטוח לאומי. יש גם מצב שזכאית לביטוח לאומי נחשבת אם היא צברה 12 שנים, ורווקה היא לצורך העניין צוברת. אז יכול להיות שבשנה אחת היא תקנה את זה. אז ואללה, לא צריך לפסול את זה על הסף. סוף מעשה במחשבה תחילה. אז יכול להיות שבאוצר לא חשבו וזרקו את זה ואמרו שזה כן, ואנחנו נבוא ונגיד: ואללה, אנחנו מעוניינים בנושא עקרות-הבית. הנושא השלישי, וגם את זה פיצלנו מחוק ההסדרים, לא על מנת לזרוק את זה אלא על מנת לבוא ולדון, זה גמלת הסיעוד. שמענו את הקטע של גמלה בעין, זאת אומרת תשלום בכסף לכל מי שצריך גמלת סיעוד, ואני לא מדבר על הקטע של אנשים שמקבלים מועדוניות וחיתולים והסעות ולחם, אני מדבר על עובדים זרים. בעובדים זרים, הביטוח הלאומי לא מכסה את כל הקטע של העובד הזר.

אם המשפחה משלימה חלק, היא יוצרת יחסי עובד מעביד בינה לבין העובד הזר, והיא צריכה על הקטע שלה להפריש גם לפיצויים וגם לביטוח לאומי. בא האוצר ואמר: אנחנו ניתן לכולם את הכסף. אם אתה כבר מעסיק, תהיה מעסיק. יחד עם זה, יש הרבה עניינים של השמות ונטישות, וצריך לעשות בין התאגידים ובין חברות הסיעוד, וצריך לראות איך עושים את זה. אנחנו פיצלנו את זה מחוק ההסדרים. ייתכן שכבר מחר נעלה את זה להצבעה שלא במסגרת חוק התקציב, כפשרה של המשך ניסוי הפיילוט שחוקקנו, חברת הכנסת שלי יחימוביץ ואנוכי, בארבעה אזורים בארץ, וניתן את זה כאפשרות בכל הארץ, רצוני, מי שירצה ייקח את זה, ולא

תצטרך להודיע, ולא תוכל לקפוץ מנושא לנושא, זה רק בעובדים הזרים. וגם זה נעשה בהרבה מחשבה, והם הסכימו אתנו. זה גם הוצא מחוץ ההסדרים, ויכול להיות שבמקרה הדבר יוצבע אחרי חוק התקציב וחוק ההסדרים, זה יוצבע. דבר נוסף שהגיע לוועדה ולא פיצלנו, את הסיעוד פיצלנו, זה נושא הדיווחים לביטוח הלאומי. לצערי ולצער כולנו קורות כל מיני תאונות: תאונות דרכים בדרך לעבודה שנחשבות לתאונות עבודה ותאונות שונות, והנפגעים, שמקבלים מהביטוח הלאומי תשלומים שלפעמים הם לא מספיקים, מגישים תביעות דרך חברות ביטוח. יכול מאוד להיות שלפעמים, או בחלק הארי של העניין, אחרי מספר לא מועט של שנים מגיעים לפשרות, התובע וחברת הביטוח מגיעים לפשרה. אנחנו החלטנו שתהיה חובת דיווח של חברות הביטוח לביטוח הלאומי על הפשרה על מנת שהביטוח הלאומי יתקזז ואותו נפגע לא יקבל פעמיים. לא הייתה מטרה שהוא יקבל פעמיים, הוא צריך לקבל פעם אחת את מה שמגיע לו ולא פעם וקצת, ולכן העברנו, בלי הסתייגויות, על-ידי כל חברי הוועדה, את זה שבזמן פשרה תהיה חובה על חברות הביטוח להעביר הודעות לביטוח הלאומי, ומאותו רגע ייספרו 15 שנה. לדיונים האלה הוקדשו הרבה מאוד ישיבות והרבה מאוד מאמץ והרבה מאוד מחשבה, ועל כן אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק בדיוני הוועדה: למשרד האוצר, למשרד הרווחה,

למשרד לאזרחים ותיקים, למשרד המשפטים, למשרד הכלכלה, לביטוח הלאומי ולכל הגורמים המקצועיים שהשתתפו. כמובן, אני רוצה להודות לצוות הוועדה: למנהלת וילמה מאור, לאתי, מעיין, ענת ואורי, ליועצות המשפטיות נועה בן-שבת, שמרית גיטלין, ענת מיימון ונועה ברודסקי, וכן לעוזרי הפרלמנטריים אילן מרסיאנו וקורל אבירם. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת כץ. הכרזה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם: החל בהצעת החוק שמספרה פ/1552/19 וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/1621/19, הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון), מאת חברי הכנסת משה מזרחי, שלי יחימוביץ, עפר שלח, אלעזר שטרן,

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון, זכויות חברתיות), מאת חבר הכנסת אחמד טיבי, הצעת חוק העונשין (תיקון,

התשע"ג 2013, מאת חברי הכנסת נסים זאב, דב ליפמן,

מירי רגב ויעקב ליצמן, הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (הוראות לעניין בחינות לסטז'רים), התשע"ג 2013,

במסגרת הדיונים בוועדת החוקה טענו רשויות האכיפה כי הן מזהות את חלפני הכספים כמוקד פיננסי המהווה

כדי לנסות ולהילחם בעבריינות הכלכלית העושה בחלפני הכספים

חלפני המטבע טענו, בין היתר, כי הם זקוקים לתקופת זמן כדי להתארגן לגזירות שבחוק. חוק זה ייכנס לתוקפו רק לאחר אישור תקנות בוועדת החוקה, שיוגשו על-ידי רשות המסים. לפרק זה יש הסתייגות. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר פרק זה מחוק ההסדרים בנוסח המוגש על-ידי הוועדה. אני רוצה להודות לדורית ואג, מנהלת הוועדה, לאלעזר שטרן, היועץ המשפטי, לעוזרי ולכל צוות הוועדה.

תודה רבה, חבר הכנסת רותם. תעלה יושבת-ראש האופוזיציה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בבקשה. אחריה יסכם את הדיון שר האוצר, ונעבור להצבעות.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כשהבנתי בפעם הראשונה באופן חד וברור איך נראים התקציב וחוק ההסדרים של שר האוצר שבא לשנות, הייתה לי תחושת דז'ה-וו חזקה: נזכרתי בשר אוצר אחר, שר אוצר שחשב שאם ניתן הרבה, אבל ממש הרבה, לעשירים מאוד, מתישהו יהיה פה יותר טוב. כי באיזשהו שלב מסתורי, הצמיחה תחלחל לכל הישראלים, שאם נפריט הכול, הכול יהיה כאן טוב יותר, שאם נוריד לטייקונים מסים, תהיה אווירה טובה יותר לביזנס, הוא לא התכוון ל-99% מהעסקים הקטנים והבינוניים אלא לשמנת ולקצפת שלהם, אז יהיה פה טוב יותר. שר אוצר שצייר לנו על הלוח את האיש השמן והאיש הרזה, וכשהוא אמר האיש השמן הוא התכוון למורים ולעובדים הסוציאליים ולאחיות. האיש הרזה והאומלל היה בשבילו שרי אריסון אז, תשובה, נוחי דנקנר, לב לבייב. והוא סיפר לנו שאם נפריט את האיש השמן, נרעיב אותו ונשלח את כל השמנים האלה להיות עובדי קבלן, יהיה פה טוב יותר, שאם נקצץ בקצבאות הילדים כולם יצאו לעבוד, וגם יחכו להם מקומות עבודה איכותיים, מופלאים, ואחרי שהם יעבדו הם לא יהיו עניים יותר, שאם נפקיד את הפנסיות שלנו, פרי עבודה קשה ואמיתית של שנים, בידי קומץ מנהלים מבריקים שרק רוצים בטובתנו, שלא ישנים בלילה מרוב דאגה לחסכונות שלנו, יהיה לכולנו יותר טוב, שאם ניתן את החיסכון הזה שלנו בידיים האמינות והמסורות של תאגידי הענק הם כבר ידאגו לנו, שאם נקצץ עוד ועוד בבריאות, ובחינוך, ובביטחון הפנים וברווחה, ונהפוך אותם מחובת המדינה כלפי אזרחיה למוצר שקונים אותו בכסף מי שיש להם אותו ואילו העניים נאלצים להסתפק בפירורים, זאת תהיה ההתגלמות של החופש. אני מניחה ששר האוצר יאיר לפיד, שלא נמצא פה, וכנראה שלא במקרה, כי הוא ידבר מייד אחרי, אני מניחה שלפיד יודע למי אני מתכוונת כשאני מדברת על שר האוצר הזה. הוא מכיר אותו היטב, הוא הפגין נגדו, והיום הוא יושב לידו בשולחן הממשלה. זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. היום יש לנו כבר פרספקטיבה של עשר שנים לעשור של נתניהו, ואתה יודע מה, אדוני שר האוצר יאיר לפיד? לא נלאה אותך בנתונים, שגם ככה כנראה לא ממש מעניינים אותך ולא מעסיקים אותך אפילו שנייה אחת, לא נרחיב על האי-שוויון כאן, שהוא מהגבוהים במערב, על כך שהעוני הוא הגדול במערב, שמספר עובדי הקבלן הוא הגדול במערב, שמעמד הביניים מצטמק והולך, שההשקעה של המדינה באזרחיה היא הנמוכה ביותר במערב. בוא לא נדבר על מקרו, נדבר על מיקרו, על דברים קטנים, כמו זה ש-87% מההורים נאלצים לתמוך כלכלית בילדים המבוגרים שלהם, אלה שיש להם ילדים, שלחצי מהמשפחות בארץ אין חסכונות, שלשליש יש מינוס בבנק, שחצי מהמשפחות לא מצליחות לחסוך לילדים שלהן, שכדי לקנות דירה צריך 140 משכורות נורמליות. ואני יודעת, שר האוצר יאיר לפיד, שאתה מתנגד נחרצות למה שקרה כאן תחת עשור נתניהו, שאתה מסכים אתי שזה קשה, שזה חמור, שזה מזיק, שזה לא הוגן, שזה לא מוסרי, שזה שגוי כלכלית. ולמה אני כל כך משוכנעת ששר האוצר מתנגד למדיניות נתניהו? מה זה מתנגד? מוביל את ההתנגדות, כי הוא יצא להפגין נגדו יחד עם מאות אלפי אנשים טובים שאכפת להם. ואני תכף אטפל בעניין הזה של ההפגנות ששר האוצר השתתף בהן, כי זה דורש עיסוק ייחודי. אי-אפשר לברוח מעברנו ולמחוק אותו, בטח לא כשהעבר הזה היה לפני שתיים וחצי דקות בדיוק. אז אתה בטוח, אדוני שר האוצר, שראש הממשלה נתניהו נכשל. ביקרת אותו, לעגת לו, התחייבת לעשות ההפך ממנו, ממה שעשו הפוליטיקאים הישנים. אתה גם מזכיר לנו כל הזמן איזה ירושה נוראה הוא השאיר לך. אתה חושב שהוא נכשל, אבל הוא, ראש הממשלה נתניהו, לא חושב שהוא נכשל, הוא לא עושה חשבון נפש. המציאות משתנה, הוא לא משתנה. הוא מאמין שמה שהוא עשה בעשור הכלכלי של נתניהו, מאז שהוא היה שר אוצר, שמה שהוא עשה פשוט מושלם, שככה זה צריך להיות. ככה זה צריך להיות: מעמד ביניים שהורגים אותו, עוני, פנסיות על כרעי תרנגולת, מתנות מופקרות לעשירים ביותר, עובדי קבלן זה סבבה מבחינתו, פערים נוראיים בין עוני ועושר, זו דרכו של עולם, אין לו שום בעיה עם זה. זה בכלל שוק העבודה המודרני, זו המודרנה בשבילו, עבדות. אבל בכל זאת, הרי בנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו, הוא בן-אדם אינטליגנטי, ואפילו הוא מרגיש שמשהו, משהו בכל זאת לא בסדר, משהו לא עובד. אני לא אוהבת להשתמש בשפה של עולם העסקים כדי לתאר את המדינה שלנו, כי מדינה היא לא עסק, במיוחד לא המדינה האהובה שלנו, אלא מימוש נועז ויומיומי ורחב של חזון מלא תקווה. אבל כאן אין לי ברירה אלא לתת דוגמה מהעולם העסקי, כי ראש הממשלה התנהג בדיוק כמו מנכ"ל של חברה עסקית. הוא היה בטוח שהמוצר שלו הוא באמת באמת המוצר הכי טוב, אבל משום מה, בגלל איזה כשל שוק, איזשהו באג במערכת, הציבור לא קונה את המוצר, ואפילו מביע אי-שביעות רצון פעילה מהמוצר הזה, שזה כבר ממש מרגיז את ראש הממשלה נתניהו, מין כפיות טובה שכזאת. ולא רק שהציבור לשיטתו לא קונה את המוצר, הוא גם קם ועושה נגדו מרד צרכנים. מסקנה: בעיה במחלקת השיווק. הטוש השחור לא עובד, הלוח עם הציורים של השמן והרזה והעצים עם פירות הצמיחה לא עובד, תנועות הידיים הווירטואוזיות עם המילים בלימה, סיבוב, נסיקה, לא עובד, משרד הפרסום שהוא שכר כדי לספר כמה טוב למעמד הביניים עם תמונה צינית של זוגות בתוך בית פלסטיק של ילדים, שלא לומר מלונה, לא עובד. מסקנה: דרוש קמפיין חדש. המוצר חייב להימכר. צריך לרענן את מערך השיווק, חייבים פרזנטור אחר, צעיר יותר, מחובר יותר לטרנדים, טרנדים חדשים, כזה שכבר לא משתמש בטוש ולוח אלא באמצעים יותר חדשניים, פרומפטר שקוף,

כל מיני גאדג'טים, רצוי עם ניסיון טלוויזיוני.

זה לא מספיק, הוא גם צריך להיות פרזנטור מקצועי, אחד שכבר עשה קמפיינים, שאין לו בעיה למכור כל דבר, פרזנטור מיומן, אחד כזה שכבר עשה קמפיין לאיזה בנק גדול אולי.

בהפוך על הפוך הוא גם רוכב על גלי המחאה, והוא כמובן עושה את זה רק כשהמחאה מגיעה לשיא ה"איניות". הוא בכלל אחד מהחבר'ה: הולך להפגנות, מחזיק שלטים, טי-שירט שחור עם סלוגנים מחאתיים, עומד בתוך המפגינים, מוחא נגד הממשלה, פשוט מושלם. אני לא מוגבלת בזמן, נכון, אדוני היושב-ראש? טוב, נעשה כאן פיליבסטר קטן. זה נשמע היום כל כך מופרך, ערב אישורו של תקציב נתניהו, סליחה, תקציב לפיד, עד שאולי חלמנו חלום. אז למי ששכח, הנה תזכורת ויזואלית קטנה. אדוני היושב-ראש, אתה יודע, נאזם, אם אפשר את תשומת לבו של היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, אתה יודע שאני מכבדת מאוד את כללי המשכן הזה ומעולם לא הפרתי אותם, מעולם, גם לא בדיונים סוערים. אף פעם לא הוצאתי מהמליאה,

אני מקווה שעכשיו לא נראה איזה אזיקים או משהו כזה. רגע של מתח. מייד באים האזיקים.

נגמר התקציב להחלפת הרמקולים.

אבל התשובות שלך היו טובות. איזה עולם דימויים. כן. אז אני רוצה להגיד לך שבשמחה, אלמלא זה היה אסור, הייתי מביאה כאן תזכורת ומראה פשוט תמונות של לפיד מפגין בנחישות נגד מה שהוא מביא עכשיו להצבעה, בשכנוע פנימי מעורר השתאות. אבל כיוון שאני לא יכולה, אז נסתפק בזה. חברי חברי הכנסת,

אדוני היושב-ראש, העיתונאים, נסתפק בזה ששלחתי לכם עכשיו בווטסאפ ובמייל תמונות של לפיד מפגין בעוז ובנחישות נגד עצמו נגד התקציב וחוק ההסדרים שהוא מביא היום ומחר. אתם יכולים להסתכל עליהן, הן מאוד מרשימות. תסתכלו על התמונות ותודו: אחלה פרזנטור, פעם של דבר אחד ופעם של היפוכו. ואז אני חוזרת לראשית סיפורנו, אל גיבורנו, ראש הממשלה שאומר לעצמו: ואללה, הוא ממש מתאים. והוא ממנה אותו לפרזנטור שלו. ומה עושה הפרזנטור מייד אחרי שהוא מקבל את התפקיד? שוכח מהפגנות, שוכח מהבטחות, שוכח שהוא בא לשנות, שוכח שהוא בא להגן על מעמד הביניים, שוכח שדיבר על פוליטיקה חדשה, יורד מהטרמפ של המחאה, שהביא אותו במהירות עד למשרדו הממשלתי הרם, ומתמסר כל כולו לתפקיד הפרזנטור. ומה הוא משווק, הפרזנטור הזה? את אותה מדיניות, אותה מדיניות בדיוק, עד לפרט האחרון, שאותה הוא שם ללעג, שנגדה מחה, שאותה "באנו לשנות". נשמעו כאן במהלך הדיונים על התקציב ועל חוק ההסדרים, וכמובן גם בקרבות שהתנהלו בוועדות, דברים נוקבים, דברים חזקים, דברים חכמים ואף מרגשים של חברי לסיעה, של חברי מכל סיעות האופוזיציה.

ברגעי כנות ואומץ, גם מפי ח"כים מהקואליציה. דברים מנומקים, מפורטים, על הנזקים הקשים והבלתי נסלחים של המדיניות הכלכלית של נתניהו, שאתה, שר האוצר יאיר לפיד, בחרת להיות הפרזנטור שלה. לא אחזור על מה שאמרו חברי ולא אחזור על הדברים שאמרתי אני, כי חשוב לי היום, בתום הדיונים ורגע לפני ההצבעות, לסרטט את הגבולות הברורים בין פוליטיקה של אמת לפוליטיקה צינית של הולכת שולל, להצביע על הקשר ועל האי-קשר שבין המעשה הפוליטי של הצבעה בקלפי ובין החיים שלנו, כי הולכת השולל כאן שברה כל שיא של ציניות, בכך שלא רק שהפרזנטור המשיך לבצע את אותה מדיניות ממש, הוא אפילו השתמש באותן מילים בדיוק. אפילו המילים, אלוהים אדירים, הן אותן מילים, אחת לאחת, כאילו למדת את תורתו של נתניהו ובלעת אותה בביס אחד ולא נודע כי בא אל קרבך, והוא פשוט מדבר מתוך הפה שלך. תציל אותנו, זה פשוט מביך. דוגמה קטנה, ממש דוגמאות קטנות: נתניהו 2003: "כל אזרח ישראלי משלם יותר מדי עבור המים, החשמל, הדלק, החלב והלימודים. אנחנו משלמים עבור חינוך של הילדים שלנו, מה אנחנו מקבלים עבור זה? הישגים נמוכים. פשוט לוקחים מאתנו כסף. כל הזמן. בכל פעם שאתה מדליק את החשמל בבית אתה משלם מס, בכל פעם שאתה פותח את הברז אתה משלם מס. זה חייב להיפסק". נתניהו.

"כבר בינואר הקרוב הם יעלו למעמד הביניים את מס ההכנסה ומייד אחר כך הם יעלו את מחירי החשמל ואת מחירי המזון ויעלו את תעריפי המים ואת מחירי הדלק. למה? כי מעמד הביניים הישראלי תמיד סופג הכול, ואני אומר לכם: עד כאן, כי אי-אפשר להמשיך כך, ואנחנו לא ניתן לזה לעבור". הדוגמאות של הרטוריקה הזהה לחלוטין הן כל כך רבות, כל כך כל כך רבות. נתניהו 2003: "המצב האמיתי קשה ממה שחשבתי אבל בעתיד יהיה הרבה יותר טוב. המשק שלנו חולה מאוד. גיליתי את היקף המחלה רק כשהגעתי לאוצר" אומר נתניהו, "מצאתי שאין כסף בקופה, אנחנו בגירעון של 30 מיליארד שקל, זה מחייב אותנו לעשות צעדים מיידיים, כואבים, שלא יהיו נעימים. אחרי תקופה קשה ואחרי שנייצב את המשק נצא לצמיחה".

"כולם ידעו שיש בעיה גדולה, אבל עד שאתה לא יושב מול הטבלאות אתה לא יודע עד כמה. המספרים המדויקים היו בין 30 ל-40 מיליארד שקל. היינו צריכים לסגור אותו וזה מה שעשינו. אני לא טוען שזה קל, אבל זה מחיר שאנחנו משלמים כדי לא להפוך למדינה פושטת רגל". ועוד ועוד דוגמאות. נתניהו: "התוכנית תהיה קשה לאזרחי המדינה, אני מודע לקושי, אבל אני משוכנע שבאימוץ התוכנית אנחנו נחלץ את המשק". לפיד: "כן זה קשה, ידענו שיהיה קשה, האפשרות האחרת הייתה קריסה של המשק, לא פחות, זה יהיה קצר. בתוך שנתיים המדינה כבר תיראה אחרת". ועוד ועוד ועוד. בושה וחרפה, באמת. אין ערך למילה. ולמה זה כל כך בלתי נסלח? אני לא קראתי את הדברים האלה כדי ללעוג לך,

שר האוצר, ואני יודעת שאתה שומע את דברי. לא קראתי את זה כדי ללעוג, למרות שזה נלעג. קראתי את זה בכאב. יש פגיעה קשה לא פחות, שאנחנו רק עכשיו מתחילים להבין את עוצמתה, והפגיעה הזו היא פגיעה בתקווה ובאמונה שהחלו לנבוט בלבם של צעירים ומבוגרים כאחד, תקווה ואמונה שיש להם יכולת לשנות את גורלם ואת גורלה של המדינה. ניצנים כל כך יפים נפתחו לאטם והתחילו ללבלב. עבודה חינוכית נפלאה נעשתה כאן. דור חדש, שחשדו בו שהוא יהיה המכונס בעצמו מכל הדורות, שהוא יהיה תקוע ומבודד מול מסכי המחשב והטאבלטים והסמרטפונים, הפך לדור כל כך נהדר ואכפתי, וחכם, וידען, וקורא תיגר, ומתבונן החוצה אל המדינה ומבקש לתקנה, והוא סחף אתו את ההורים ואת הסבים והסבתות שלו. נולדה ההכרה של הציבור בכוח ובהשפעה שלו, בנחיצות הגדולה להיות מעורבים בנעשה, להשמיע את קולם, לצאת מתוך קונכיית ה"אני" ו"העצמי", לומר "אנחנו". הוגדר פה מחדש, באופן מרחיב ומכיל ועמוק, המושג "פטריוטיות". מה שעשית להם, שר האוצר, הוא בלתי נסלח. יצרת שבר באמון של האנשים שבאמת אפשר לשנות. שהאמינו בך שכן, אפשר לעשות את המעשה הדמוקרטי. חברים שם בתאים. רכזת סיעת הליכוד, מנהלת סיעת הליכוד, זה מפריע, מפריע. בכלל, בתאים.

בואו נסכם מראש, אם בזמן ההצבעות זה יהיה המצב, התאים יהיו ריקים. יש לי הצעה לסדר: אולי יום אחד יהיה פה פרלמנט כמו בבריטניה. כולם יושבים, אף אחד לא זז מהכיסא שלו, ומקשיבים אחד לשני ומדברים. טוב, זה חזון למועד. מצאתי שותף לחזון שלי, אבל עדיין אני לא יודע איך ליישם אותו. סתם מסתובבים, אין, אחד לשני, תודה.

חברת הכנסת שלי יחימוביץ, יושבת-ראש האופוזיציה, תמשיך. אני חייבת להגיד שאני מחבבת את הפרלמנט הזה כפי שהוא מתנהל, ומה לעשות, בריטים לא נהיה, אבישי.

אז היעדר הסליחה הוא על גזלת אותו חלום של להיות מעורבים, שמדיניות היא לא גזירת גורל, שאפשר להשפיע, שאסור להתייאש. מאות אלפי אנשים שיצאו לרחוב והשמיעו את קול הצעקה החזק ביותר שנשמע אי-פעם בישראל, שיצאו והאמינו שאפשר לשנות, ושאחרי גל ההפגנות המשיכו לפתח מעורבות עמוקה וידע ותבונה. ואתה, במקום לטפח אותם ולגמול להם במשהו, לעשות משהו ממה שהבטחת להם, מעלת באמונם. הפכת להיות הפרזנטור של המדיניות שנגדה יצאת. ביחד אתם יצאת. מה יגרום עכשיו למי שצעדת לצדם בהפגנות, הפגנות שאני,

לא העזתי ללכת אליהן כדי לא לתפוס עליהם טרמפ, למרות שהשפה שם הייתה השפה שלנו, מה יגרום למי שצעדת לצדם בהפגנות להמשיך וליטול אחריות לגורלה של המדינה? מה יגרום להם להאמין מחדש, אחרי שהם נוצלו בציניות כזאת? וכאילו זה לא מספיק, אתה גם לועג להם וקורא להם פופוליסטים, אומר שהם מפגינים נגד עצמם, אתם מוזמנים שוב להסתכל בתמונות של לפיד מפגין נגד עצמו. לא נגדך, נגד עצמם. אתה אומר את המשפט הנורא, שאין מגאפון שאפשר לשמוע בחדר הממשלה, שהם הרוויחו שתי הפגנות בכרטיס אחד, כי אתה ופרנקל שכנים. מה זה צריך להיות? איזו יהירות, איזו התנשאות, איזה חוסר מודעות לעצמך. אולי אתה באמת חי בסרט. בסרט שלך יעקב פרי, ואתה ופרנקל, השכן שלך, הם מעמד הביניים, העניים זה המצאה פופוליסטית, והסקטור העסקי זה חמישה תאגידים גדולים. ומה שעוד יותר בעייתי: אתה חושב שאם כתבת תסריט או אמרת מילה, כבר תיקנת, בהבל פה. הבת שלי סיפרה לי אתמול, דיברתי אתה על מה שאני הולכת להגיד,

אמרה לי שזה מזכירה לה את הסרט "אחרון גיבורי הפעולה". שוורצנגר נלקח מתוך העולם שבו הוא חי, שזה עולם של סרטים וקולנוע, וזורקים אותו בעולם האמיתי. עכשיו, הוא לא מבין מה קורה, יורים בו והוא נפצע. יש מין שקט מוזר, אין חריקה של מירוצי מכוניות ברקע. הוא קורא למשטרה, וניידת משטרה לא מגיעה תוך שנייה אחת, ומישהו צועק לו מהחלון: תשתוק. אחרון גיבורי הפעולה. ההתנהלות שלך היא כל כך משונה עד שלפעמים נדמה שאתה חושב באמת,

בתמימות, שבאת לשנות, וכבר שינית. מבחינתך, מחירי הדירות כבר ירדו, כי הקמת ועדה. מבחינתך, תאגידי הענק כבר משלמים מסים, כי נפגשת עם מנכ"ל "טבע" ג'רמי לוין. מבחינתך, הציבור כבר נהנה ממשאבי הטבע ששייכים לו, כי הקמת את ועדת ששינסקי 2, שתגיש המלצות ראשונות בעוד שנה. מבחינתך, ריקי כהן כבר הסתדרה, כי הבטחת לה שעוד שנה וחצי יהיה בסדר. מבחינתך, גם 75% מהחרדים כבר משרתים בצה"ל, כי הגיתם איזה מתווה חסר שחר, שכבר הביא לירידה בשיעור המתגייסים החרדים. המציאות היא לא קמפיין שיווקי. היא לא טור בעיתון שאפשר לכתוב בו הכול. מציאות היא האמת, הדבר עצמו, המעשים, לא המילים. ובכל מה שקשור במעשים מעלת קשות באמון הציבור, זרעת פגיעה אנושה בכל מי שאין לו לוביסטים וכוח. ועמדת כאן ושאלת בהיתממות: מה אתם הייתם עושים במקומי? גיליתי בור. הצגת המדיניות שלך ושל נתניהו כאילו אין דרך אחרת וזו גזירת גורל שכזאת, שנלכדת, נלכדת בה, ושוב, בדיוק כמו שעשה נתניהו,

אתה קורא למי שכינית אחיך העבדים, למלא את הבור.

מדובר באיזה מדע מדויק, ואתה,

רק עושה כצו המדע. כי אין ברירה אחרת, מה הייתם עושים במקומי? זה כשלעצמו כל כך לא נכון, כל כך נורא מבחינת המסר שלך לאנשים נבונים ואכפתיים. מה, אנחנו לא יודעים שיש דרך אחרת? שיש חלופה ברורה לדרך הזאת של נתניהו, שאתה עכשיו הפרזנטור שלה? לא התעמתנו אתו עליה שוב ושוב? לא הצגנו דרך חלופית? יש דרך אחרת, ויש לה אפילו סלוגן מוצלח, שאולי אתה מכיר אותו. קוראים לזה שוויון בנטל, אבל במובנו האמיתי. במובן של חברה עם מעמד ביניים גדול, ורחב, ואיתן, וחזק, ומושקע ותורם. ולא כזה שהלמת בו עכשיו, במסים מכל כיוון אפשרי, בתשלומי הורים, בכל הדברים שהם ההפך המוחלט ממה שהבטחת. מעמד ביניים, שהוא עצמו מנוע צמיחה אדיר. וגם השכירים שבו, וגם העסקים הקטנים והבינוניים, והמפעלים. כן, כל אלה שאתה מדכא עכשיו, ומטיל עליהם מסים. זה מעמד הביניים. משקיעים במנועי צמיחה, לא מקצצים בהם, ואז המשק צומח. מעבירים מההון לצמיחה של כולם. מבטלים את הטבות המס ואת המתנות לתאגידי הענק. נותנים אותן ל-99% מהסקטור העסקי, שהוא המעסיק הגדול במשק, הוא, ולא כמה בעלי שליטה. מעלים את התמלוגים על משאבי הטבע, לא בוועדה אלא פשוט בהחלטה, שיהיה כסף לחינוך, להשכלה גבוהה. לא לוקחים בפחדנות מהעניים, מהדלים ביותר, מאיפה שהכי קל לקחת. בפעם הראשונה בתולדות משרד הרווחה בישראל קם מנכ"ל המשרד, איש מפלגתך, ומודיע שהקיצוץ בקצבאות הילדים הכרחי. מנכ"ל משרד הרווחה. לא היה כדבר הזה. והיו מנכ"לי משרדים מכל המפלגות ושרים מכל המפלגות.

כולנו עושים שגיאות, כולנו טועים לפעמים. אבל אצלכם זה לא שגיאות, זה לא טעויות, הכול בענק, באופן מוחלט. ומה הוא אומר, מנכ"ל משרד הרווחה? חייבים לקצץ בקצבאות הילדים כי המדינה תתמוטט אם נשקיע ברווחה ולא בצמיחה. אז נגיד שהוא מגה-קפיטליסט, ונגיד ששוועת העניים והאביונים לא מגיעה אליו, אבל שקל אתם לא משקיעים גם בצמיחה. מה אתם עושים? מה החזון שלכם? ספרו לי. איך הוא בא לידי ביטוי בתקציב הזה? השאירו לך בור, אין ברירה, גילית בור, בור. בוא נהיה הגונים, היו בורות גדולים ממנו. אבל בסדר, צריך למלא את הבור, זה החזון שלכם? לכסות את הבור, זה חזון? זו מהות המפעל הציוני, לכסות בור? בשביל זה ההורים שלי, ניצולי השואה, עלו לארץ, כדי לכסות בור? לדוד בן-גוריון היה בור הרבה יותר גדול, לא היה גרוש בקופה. היה צריך לבנות מהר צבא כדי להגן על חיינו, ועם בור ענקי, בלי שקל או בלי גרוש, אז. הוא חוקק את חוק חינוך חובה חינם בלי גרוש בקופה, אדוני שר החינוך. מה החזון שלכם, לכסות את הבור? לא להיות פראיירים? איזה מין חזון זה?

יכולתי להיות שרת האוצר במקומך. זה נכון. זה הטיעון שלך. אגב, איזה טיעון? יכולת להיות שרת אוצר במקומי, ברור שיכולתי. זה נכון. גם לי נתניהו הציע הצעה דומה: להיות הפרזנטורית של המדיניות שלו. אני לא פרזנטורית. אתה פרזנטור הרבה יותר טוב ממני. אחד לאחד, את אותה הצעה, עם אותם תופינים שהוא רגיל להציע כאתנן בחירות, למי שההזדמנות לשבת בכיסאו של שר פשוט מוציאה אותו משיווי משקל. רק מתוך היעדר חזון, היעדר דרך, סתמיות שמיוחסת למילה, להבטחה, לאידיאולוגיה, אפשר להתייחס ככה, בנונשלנטיות כזאת, להצעה להיות שר אוצר ולהחלטה שלא לעשות זאת, כדי לא למעול בדרך, כדי לא למעול באמון הציבור, כדי לייצר אלטרנטיבה. כאילו מדובר באיזה כיסא שרק צריך להיות מספיק ערמומי וזריז כדי לתפוס אותו, ולא משנה לאיזה יעד, לאיזו מטרה, לאיזו סיבה. איזה מין תפיסת עולם זאת? איזה חוסר הבנה של הדמוקרטיה, של השליחות בשם הציבור? באת לשנות? באת לצעוד בדיוק, בדיוק באותן טביעות רגל שטבע נתניהו מ-2003 ועד היום, ואלה טביעות רגל עמוקות מאוד, לצערי, כי לנתניהו יש השקפת עולם ויש אידיאולוגיה הפוכה לחלוטין מזו שלנו, אבל לפחות אנחנו יודעים עם מי אנחנו מתעמתים, מי היריב האידיאולוגי שלנו. הוא יכול עכשיו לשבת ולגחך לעצמו, הוא מצא אחלה פרזנטור. אנחנו לא פרזנטורים של אף אחד, בטח לא של נתניהו. לא רכבנו וגם לא נרכב על הגב של הציבור, מתוך אחריות עמוקה מאוד לדרך שאנחנו מובילים, מתוך הכרה בכלל הפשוט, אני אומרת דבר נורא לא מורכב: מילה זו מילה. מישהו שכח את הדבר הפשוט הזה? מתוך ביטחון מוחלט שפוליטיקאי יכול להבטיח וגם לקיים, לא במאה אחוז, אי-אפשר להגשים חזון במאה אחוז, אנחנו אנשים ריאליים, אבל לעשות ההפך המוחלט? אי-אפשר שפוליטיקאי יבטיח ויקיים?

הנה, אנחנו מבטיחים ומקיימים, גם כשהדרך מפרכת, מתוך הכרה שמול הדרך המגונה שלך ושל נתניהו חייבים להעניק תקווה לדרך אחרת, ולהוסיף ולהיאבק עבורה באמונה ובעמל, ומתוך שירות תמידי לציבור, ולא לזחול לכל ממשלה ולהימהל ולהיבלע בה כפי שעשית אתה. אני מאמינה שהציבור מבין שיש מי שנלחם בשבילו ועומד במילה שלו, ושיש,

יש דרך אחרת. עברו הזמנים שבהם היה אפשר להונות את הציבור, לבנות על הזיכרון הקצר שלו. היום הציבור יודע בדיוק מי מפר את הבטחותיו, מי לא מוכן, ומי מנגד לא מוכן עבור כיסא למעול באמון הציבור, מי מכבה את התקווה ומי לא ייתן לה לכבות. מכל שבר צומחת תקווה, תקווה לדרך שונה, לא אומר חדשה, כי היו לפנינו גדולים וטובים ממני וממי שיושבים כאן, שדבקו בדרכם והתעקשו והובילו וחידדו הבדלים, כן, פוליטיקאים ישנים, מתוך כבוד לציבור ומתוך אחריות. לא נבגוד בציבור, לא נפנה לו עורף, לא ננצל אותו ונזרוק אותו רגע אחרי. נמשיך להיות המחנה האחראי, נמשיך לקיים הבטחות, נביס את הייאוש שזרעת, נחזיר לציבור את האמונה ביכולת שלו להבין שהוא-הוא מנוע הצמיחה והוא-הוא מנוע השינוי. כולנו כאיש אחד נרים יד נגד התקציב שלכם, ונקרא להגונים ולישרים שבכם, אנשי הקואליציה, לעשות חשבון נפש של ממש ולהצביע אתנו, או לעזוב את המליאה בעת ההצבעות, גם זה בסדר. היום אנחנו מציבים חלופה ברורה. נציע אותה לפרטיה בכל הסתייגות והסתייגות שלנו לכל גזירה שאתם מטילים, והיום קול האופוזיציה יהיה קולו של העם.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לברך את ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שהשבוע ייפתח בתקווה, התהליך המדיני והשיחות עם הפלסטינים. אני מברכת ומעריכה את המהלך הזה, ויודעת שהוא כרוך בקושי פוליטי גדול מאוד. אנחנו עוקבים בחשש ובתקווה אחרי הניצנים הראשונים האלה, קוראים לך להמשיך ונותנים לך, ואני אומרת זאת שוב, רשת ביטחון. אנחנו ניאבק נגד התקציב כאילו לא נפתח תהליך מדיני, ונתמוך בתהליך המדיני כאילו אין קרב על התקציב. תודה רבה. תודה ליושבת-ראש האופוזיציה חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אני מתכבד להזמין את שר האוצר חבר הכנסת יאיר לפיד. מייד בסיום דבריו אנחנו כמובן נעבור להצבעות, כך שאני מבקש ממנהלי הסיעות להיערך בהתאם, שלא יהיו צעקות שלא הספקנו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שאני אציג בכמה מילים את התקציב, אולי מן הראוי שאני אגיד מה התקציב שלא הוצג כאן. התקציב שלא הוצג כאן הוא התקציב האופטימי שמסרטטת לנו האופוזיציה, והאמת, כמה הייתי רוצה לתת את התקציב הזה, לשים אותו בפניכם, תקציב שכולו לתת ולתת ולתת: לתת למרכז ולתת לפריפריה, לתת לילדים ולתת לזקנים, להוריד את מס ההכנסה נאמר ל-2%, לבטל את המע"מ באופן טוטלי, מכונית לכל פועל, מטוס לכל משפחה, כל תלמיד יקבל בית-ספר משלו.

כשסיימנו לדון בעולם הפנטזיות, אני מציע שנחזור לעולם האמיתי, שבו יש אנשים אמיתיים עם בעיות אמיתיות ותקציבים אמיתיים שצריך להגיש לכנסת אמיתית.

התקציב הזה הוא תקציב שבאמת עסק קודם כול בשאלה: איפה הכסף? המשימה הראשונה, המשימה שאיש לא רצה לעסוק בה, המשימה שאיש או אישה לא העזו להתקרב אליה הייתה אכן לסגור בור תקציבי של 35 מיליארד שקלים, לא בור חד-פעמי, גירעון מבני מתגלגל שמתרחש בעולם האמיתי, לא ב"לה-לה-לנד" של האופוזיציה, מתרחש בעולם שבו אם אתה לא מטפל בו עכשיו, הוא יהפוך בשנה הבאה, ב-2014, ל-66 מיליארד שקלים, ושנה אחר כך ללמעלה מ-70 מיליארד שקלים. דבר אמיתי שקורה בחיים האמיתיים האלה שהאופוזיציה, החיים האלה שהאופוזיציה החליטה להתעלם מהם, לשבת עם עיניים סגורות ולקוות שלא נשים לב שאין עולם כזה.

אין תקציב כזה, אין עולם כזה, זה לא קרה. זה אומר שכל מה שכתבת לא היה נכון? שלא הבנת את המציאות? במקום זה היינו צריכים, הרי אתה כתבת. להחליט מה עושים. אתה היית כותב בדיוק מאמר דומה. האם עלינו לתת לעסק להתפרק סביבנו? העיקר שלא יכעסו עלינו, העיקר שלא נצטרך להיות אחראים, העיקר שלא נצטרך לחשוב על המחר, אלא רק על מה שיכתבו עלינו היום בידיעה קטנה בעמוד הפנימי? או, או, או, אז זו הבחירה שעשינו: לגלות מנהיגות שלא בורחת מאחריות, לגלות מנהיגות שמתרחשת בעולם האמיתי, ולא בעולם הפנטזיות. בפייסבוק. מה זה פייסבוק?

המקום הזה שבו אני עומד ומציג בפניכם את התקציב הוא המקום שקודם כול וראשית כול אפשר ממנו לא רק לדבר, אלא באמת להגן על אזרחי ישראל ועל מעמד הביניים הישראלי, לא על אזרחי ישראל במדינת הפנטזיה,

לא על מעמד הביניים של ה"לה-לה-לנד" האנשים האמיתיים שצריך לשמור על חייהם ועל המדינה שבה הם נמצאים. לא עזבת את "לה-לה-לנד" אנחנו החלטנו לעשות תקציב בתנאים קשים, ועדיין,

לשים את מעמד הביניים במרכז, עדיין,

לראות שהאופוזיציה גילתה את קיומו של מעמד הביניים. אני רואה בזה את תרומתי לשיח הפרלמנטרי. אני מקשיב לשיח הפרלמנטרי שנים רבות,

לא ידעתי שידעתם, שהיה לכם מושג על העניין הזה. אז אני מברך אתכם על זה שגיליתם שמעמד הביניים,

שבמשך שנים היה הכספומט האוטומטי של כל ממשלות ישראל, הפעם היה, היום לא, המקור התקציבי האחרון שאליו ניגשנו. עוד שנתיים, קודם לקחנו מהישיבות, זה לא הולך לפי התור,

קודם לקחנו ממקבלי המשכורות הגבוהות, אבל באיזה גן-חיות רצית לראות את, קודם העלינו, אה, ברוך הבא.

קודם העלינו את המסים על חברות הענק לראשונה זה שנים, קודם לקחנו מתקציב הביטחון, ששנים איש לא נגע בו. אני לא גאה בזה, אני אזרח ישראלי חרד. יושב פה בוגי יעלון, הוא יודע שרעדה ידנו. ורק בסוף, אחרי שלקחנו מכל המקומות האחרים והתברר שבעולם האמיתי, שבו מתנהלים החיים האמיתיים, במקומות האמיתיים, אין ברירה, אז לקחנו בסוף גם מעט ממעמד הביניים. זה מצער אותי, זה עצוב,

יש לי שאלה באמת.

שעוד היית קודם בארץ "לה-לה-לנד", לא ידעת את כל הדברים האלה?

והחלק הכי מעניין בשיח שאני שומע הוא שהתברר שהאופוזיציה אכן לא הבינה מה קרה במחאה החברתית.

אדוני השר, מתי הבנת שבקמפיין,

חבר הכנסת איתן כבל, טוב, אפילו אני כבר שמעתי, אבל אני לא יכול להכריח את השר לענות. בבקשה. יש לי פריימריז. אני פשוט חושש לחייו של חבר הכנסת כבל, הוא כבר מכחיל מחוסר אוויר ולא היינו רוצים שהוא יתעלף באמצע דיון חשוב כל כך. אל תבנה על זה, אל תבנה על זה. לא כדאי לך.

לא עם הגרון, אז אין לו בעיה,

שהעלינו את תקציב הבריאות ב-1.2 מיליארד, אז יש לנו מי שיטפל בך, ועדיין אני חושש לחייך. עדיין יהיה עוני, ועוני הרבה יותר גדול בגללכם,

חבר הכנסת הרצוג, אני מתנצל שלא תקפתי גם אותך מעל הדוכן ואני מבטיח לתקן את זה בהמשך. אולי תסביר את הבירה והחברים שלך? תענה על זה, אולי. ובכן, עכשיו כשגמרנו,

החלק המעניין בלהקשיב לאופוזיציה זה שהתברר שהם פשוט לא הבינו על מה הייתה המחאה. המחאה לא הייתה על מחירים, המחאה לא הייתה על הקוטג'. המחאה אפילו לא הייתה על מחירי הדיור. המחאה הייתה על הוגנות,

המחאה הייתה על הצורך לנהל חיים הוגנים בעולם הוגן, ואת זה התקציב הזה בא לפתור. באנו לפתור, שינינו את חוקי המשחק, הפכנו את הכללים להוגנים.

ביטלנו זכויות יתר של ציבורים שנהנו מפריבילגיות שנים על גבי שנים, דורות על גבי דורות. הפכנו את כולם לשווים. אין שוויון בנטל רק בצבא, יש שוויון בנטל גם בכלכלה. זה תקציב שייצור צמיחה. אדוני היושב-ראש, אני שוב חושש עכשיו לחייהם של אנשים. זה מאוד עצוב.

למרות שהגברת גרמן פה, ואני בטוח שהיא יכולה להזעיק פרמדיקים, חברי כנסת מתעלפים לפני הצבעות חשובות.

זה לא יקרה, פשוט חבר הכנסת כבל אמר בכנות שיש לו פריימריז, הוא חייב לשאול. חבר הכנסת שמולי, אין לו פריימריז. אבל הוא נפגע כמנהיג המחאה לשעבר מזה, אדוני שר האוצר, רק שאלה. חברי סיעת העבודה, אתם בוודאי רוצים להעביר את 4,000 ההסתייגויות שהוגשו, ולכן אני מבקש לאפשר לשר האוצר לסיים את דבריו ואנחנו נעבור להצבעות. על מה הפגנת, אדוני שר האוצר? תראה את התמונה הזאת. עכשיו תוריד בבקשה את המחשב, חבר הכנסת בר, ושר האוצר ימשיך ואנחנו לא נפריע לו להמשיך. בבקשה. זה תקציב שהוא קודם כול הוגן. גם ברגעים קשים צריך לדעת להיות הוגן. זה תקציב שמאפשר לכל אזרח ישראלי להגיד: כן, אני צריך לקחת חלק בנטל הזה, אבל אני לא לבד, וזה תקציב שאומר למעמד הביניים הישראלי: יש מי שמייצג אותך. זה תקציב שייצור צמיחה, זה תקציב שייצור תמריצים לתעסוקה, זה תקציב שיעודד תעשיות וטכנולוגיה ועסקים קטנים. את מי זה מעודד, חוץ מאותך? גם ברגעים הקשים האלה, גם בימים האלה, הגדלנו את תקציבי החינוך והבריאות, את התקציבים לתחבורה, לפריפריה, את תקציבי הרווחה. הוספנו 500 מיליון שקלים לניצולי השואה. שמרנו על השכבות החלשות, לא נגענו בקצבאות הנכות, לא נגענו בקצבאות הזיקנה, לא נגענו בתקציבי האיזון של הרשויות החלשות. עשינו את מה שאפשר בעולם האמיתי שבו חיים האנשים האמיתיים. אנחנו ניצור דרך התקציב הזה סדרה של תמריצים לכניסה לעבודה. מי שעובד מקבל. מי שיעבוד יקבל, בסבסוד מעונות-יום, בדיור בר-השגה, במערכת של הכשרה שתשקיע מאות מיליוני שקלים בלהכניס עוד ועוד ציבורים לתוך שוק העבודה הישראלי. עבודה היא הבסיס לחברה בריאה.

מעבר מתרבות של קצבאות לתרבות של עבודה זה הבסיס לכל כלכלה. איך זה מסתדר עם סגירת המכונים להכשרה, ילדים, הקיצוץ בקצבאות הילדים הוא לא כורח תקציבי, הוא החלטה מוסרית. הוא עמדה מוסרית. התפקיד שלנו, ואנחנו נטפל בזה דרך מערך הרווחה, הוא שלא יהיו ילדים רעבים במדינת ישראל. אבל אם מישהו מביא ילדים לעולם הזה הוא אחראי עליהם. הוא אחראי עליהם, לא מישהו אחר, לא המדינה. אם אדם מביא ילדים לעולם הוא אחראי עליהם. ומה המדינה,

אנחנו נעבוד יחד עם התאחדות התעשיינים, יחד עם המעסיקים הפרטיים, ליצור עוד מקומות עבודה במשק. גם זה נמצא בתקציב הזה. נוריד את יוקר המחיה דרך איחוד תאגידי מים, ורפורמה בנמלים ורפורמה בחברת החשמל. לא יהיה יותר חשמל חינם. נעשה תוכנית גדולה לסיוע לעסקים קטנים, שהם מנוע הצמיחה של המשק. עסקים קטנים נסגרו כבר מזמן, ואנחנו צריכים לזכור שאישור התקציב הוא לא סופו של תהליך, הוא תחילתו של תהליך. הוא פתיחה של דרך שלמה, שבה בחלק הראשון אנחנו מגיעים לעולם שיש בו ודאות ויש בו ביטחון ויש בו הבנה שהמשק מנוהל בחיים האמיתיים. ומצד שני, יש בו פתיחה של דרך חדשה, שתוביל לשגשוג מבני. אני רוצה להודות מכאן לכל מי ששיתף פעולה.

לראש הממשלה, שגילה מנהיגות ותמיכה, גם סבלנות רבה. ליושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין, תודה לך. ליושב-ראש הקואליציה יריב לוין, שלדעתי יוצא מפה ישר לאשפוז ממושך. ליושב-ראש ועדת הכספים ניסן סלומינסקי, ליושב-ראש הסיעה של יש עתיד עפר שלח. ליושבי-ראש הוועדות: ועדת חוץ וביטחון, אביגדור ליברמן, צחי הנגבי, חיים כץ, עמרם מצנע, דודו רותם, אבישי ברוורמן, חברת הכנסת עליזה לביא, חבר הכנסת יואל רזבוזוב. לאנשי אגף התקציבים של האוצר, החיילים האלמונים של התקציב הזה, עובדי המדינה המוכפשים והמושמצים ביותר במדינת ישראל. אני גאה בכם על העבודה הקשה שהשקעתם. בראשם, הוביל את זה אייל אפשטיין. לצוות המשפטי של הכנסת, בייחוד ליועץ המשפטי איל ינון, ליועצת המשפטית של ועדת הכספים שגית אפק, לצוותי הוועדות בכנסת, במיוחד למנהל ועדת הכספים טמיר כהן.

אפיק, סליחה. לדנה פיטליס-כדורי. וגם לאופוזיציה. אתם טועים כמובן, אבל אני משוכנע שכוונותיכם טובות. אני מודה לכנסת ישראל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לשר האוצר חבר הכנסת יאיר לפיד. נא לשבת, חברי הכנסת, שרים, מי שוודאי מעוניין להצביע. חברי הכנסת, אנחנו מתחילים שעות ארוכות של הצבעות. כמה דברים שיהיו ברורים לכולם. קודם כול, אני מבין שבקואליציה הכתובת שלי לשאלות היא יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת יריב לוין. חבר הכנסת יריב לוין, אתה הכתובת שלי לכל שאלה לקואליציה. חבר הכנסת הרצוג, בענייני אופוזיציה אני פונה אליך. אתה משיב לי לגבי הצבעות ידניות, הצבעות שמיות. כבר מודיע שהראשונה היא שמית. זה הנושא השני. הצבעות שמיות, אני מבקש לא להפתיע אותי. אני מבקש להגיש כל פעם שאתם מבקשים, אין הגבלה, להגיש לי את החתימות כנדרש ואנחנו ניענה לכל בקשה לקיים הצבעה שמית. הצבעות ידניות, בהסכמה של קואליציה ואופוזיציה אנחנו יכולים באיזשהו שלב לעבור להצבעות ידניות. גם מטעמי חיסכון בחשמל. חברת הכנסת שקד, חברת הכנסת שקד, אני ביקשתי מכולם לשבת. חבר הכנסת דרעי, אני ביקשתי מכולם לשבת. אחר כך יהיו שאלות, לא הבנתי ולא שמעתי ולא ידעתי.

אל תשכחו של-48 חברי כנסת זאת פעם ראשונה שהם מעבירים תקציב, אז לכן כדאי להקשיב דקה ולהימנע אחר כך מאי-נעימויות ואי-הבנות. הצבעות ידניות, אנחנו נצביע, ודאי שאם תהיה הסכמה, בהרמת ידיים. זה לא אומר שאפשר לא להצביע. זה לא אומר שאפשר לצאת מן האולם באותו זמן. ללא כל התראה מוקדמת אנחנו יכולים בכל שלב לחזור להצבעה אלקטרונית ללא הפסקות בין לבין, כמקובל, על מנת לבדוק את יחסי הכוחות במליאה ולראות שאכן כולם מצביעים. הודעה אחרונה: בסביבות 19:45, מכיוון שאנחנו עדיין בעיצומו של הרמדאן, אנחנו נכריז על הפסקה של פלוס-מינוס חצי שעה, 40 דקות, בעקבות פניות בעל-פה ובכתב אלי של חברי הכנסת מוסלמים. אנחנו בוודאי נכבד את הבקשה הזאת. גם במנחה. אני עושה את זה בעצה אחת עם היועץ המשפטי לכנסת, שקבע שאין שום בעיה בהפסקה בהצבעות. ודאי שנעשה את זה הגיוני, לא באמצע הצבעה על איזשהו סעיף או משהו כזה. גם במנחה, גם במנחה. עכשיו אתה מאתגר אותי, אבל אנחנו נמצא דרך לשלב את הדברים.

מה המאוחר ביותר, חבר הכנסת ליצמן? 19:15. לא, לא, לא.

רצוי ודאי מוקדם. זה אני גם זוכר. 19:30. 19:30?

אם כן, חברי הכנסת, מה שיודיענו חבר הכנסת הרצוג. בבקשה? נהנתנות, סגן השר אלקין, לא במקומותינו. על שם החוק אתם מבקשים שמית? בבקשה. טוב, חברי הכנסת, ודאי מי שעוקב, קודם כול מצביעים על הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 2014), התשע"ג 2013. לשם החוק יש סדרה של הסתייגויות. ההסתייגויות הן של חברי הכנסת זהבה

ניצן הורוביץ, מיכל רוזין, עיסאווי פריג' ותמר זנדברג, להלן: קבוצת סיעת מרצ, חברי הכנסת שלי יחימוביץ, יצחק הרצוג, איתן כבל, מרב מיכאלי, בנימין בן-אליעזר, יחיאל חיליק בר, עמר בר-לב, סתיו שפיר, אבישי ברוורמן, אראל מרגלית, איציק שמולי, מיקי רוזנטל, מיכל בירן, נחמן שי ומשה מזרחי, להלן: קבוצת סיעת העבודה, חברי הכנסת יעקב ליצמן, משה גפני, מאיר פרוש, אורי מקלב, מנחם אליעזר מוזס, ישראל אייכלר ויעקב אשר, להלן: קבוצת סיעת יהדות התורה, חברי הכנסת אליהו ישי, אריה דרעי, אריאל אטיאס, יצחק כהן, משולם נהרי, אמנון כהן, יעקב מרגי, דוד אזולאי, יצחק וקנין, נסים זאב ואברהם מיכאלי, להלן: קבוצת סיעת ש"ס, חברי הכנסת אברהים צרצור, אחמד טיבי, מסעוד גנאים, טלב אבו עראר, להלן: קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע, חברי הכנסת מוחמד ברכה,

דב חנין ועפו אגבאריה, להלן: קבוצת סיעת חד"ש, חברי הכנסת שאול מופז וישראל חסון, להלן: קבוצת סיעת קדימה, חברי הכנסת ג'מאל זחאלקה, חנין זועבי ובאסל גטאס, להלן: קבוצת סיעת בל"ד. קבוצת האופוזיציה, אנחנו לצורך הקיצור נקרא לזה? בבקשה. אנחנו ודאי שרק נשמח. אם כן, ההסתייגות הממוספרת מס' 1 לשם החוק. אנחנו מצביעים אלקטרונית.

שמית כבר על ההסתייגות אתה רוצה, או על שם החוק לאחר הסתייגויות? על ההסתייגות. אין שום בעיה. אם כן, אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 1 לשם החוק, של קבוצת האופוזיציה. נא להתחיל בהצבעה שמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, בעד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, בעד נסים זאב, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד אחמד טיבי, בעד מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, בעד משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, בעד שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, אינו נוכח יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, אינו נוכח דוד צור, נגד אברהים צרצור, בעד עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה,

אני מבקש לקרוא בשמות אלה שלא ענו לך במהלך הסיבוב הראשון, גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מוחמד ברכה, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ישראל חסון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח מאיר פרוש, בעד עמיר פרץ, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת האם יש באולם מישהו שרוצה להצביע ולא קראו בשמו או בשמה? הנה, השר פרץ רוצה להצביע. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עמיר פרץ, נגד האם עוד מישהו? אין. ההצבעה הסתיימה. נא לספור את הקולות, גברתי. מיותר לומר שמייד לאחר ספירת הקולות וההכרזה על התוצאות אנחנו ממשיכים בהצבעות. חברי הכנסת, נא לשבת.

כן, התוצאות.

הצבענו, כזכור, על הסתייגות מס' 1 לשם החוק. בעד ההסתייגות, 46, נגד, 63, אין נמנעים. אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בהצבעות. לחלופין (א), עדיין בהסתייגות מס' 1 לשם החוק. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות לחלופין (א) של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע, קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת קדימה וקבוצת

מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות לחלופין (ה) של קבוצת סיעת

חברי הכנסת, לחלופין (ה): 41 בעד, 57 נגד, אין נמנעים. אני קובע שגם לחלופין (ה) לא התקבלה. חבר הכנסת ריבלין, האם להצביע על הסתייגות 2? למעט, בבוא העת תודיע לי. יש הסכמה רחבה, ברור. חבר הכנסת ראובן ריבלין מודיע כי הוא מסיר את כל ההסתייגויות, למעט הסתייגות אחת. לא שומע, חברי הכנסת. סגן השר לוי, מה רצית? רציתי להודיע, סגן השר לוי מודיע על טעות בהצבעה. זה לא משנה את תוצאות ההצבעה. אם כן, הסתייגות 2 הוסרה. גילה גמליאל, הסתייגות 3, מסירה את כל ההסתייגויות? חברת הכנסת גילה גמליאל מסירה את כל ההסתייגויות. אלעזר שטרן? מסיר את כל ההסתייגויות. אם כן, חברי הכנסת, לשם החוק לא התקבלו הסתייגויות. אנחנו מצביעים על שם החוק כנוסח הוועדה כולל לוח התיקונים. מי בעד ומי נגד שם החוק כנוסח הוועדה כולל לוח התיקונים? שם

כהצעת הוועדה, נתקבל. חברי הכנסת, שם החוק כנוסח הוועדה, כולל לוח התיקונים: בעד,

44 מתנגדים. שם החוק אושר כנוסח הוועדה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לפרק א': מטרת החוק. לסעיף 1 קיימת הסתייגות של קבוצת האופוזיציה. האופוזיציה מבקשת הצבעה שמית. חבר הכנסת הרצוג, על ההסתייגות הצבעה שמית. בהמשך יהיו לי, מתי שתגיד, אדוני. אני מבקש לקיים, על-פי בקשת האופוזיציה, הצבעה שמית על ההסתייגות של קבוצת האופוזיציה לסעיף 1 לפרק א'. בבקשה, גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד עפו אגבאריה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, בעד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, אינה נוכחת גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, בעד נסים זאב, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, בעד מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, בעד משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, בעד עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד גברתי, נא לקרוא בשמות אלה שלא ענו במהלך הסיבוב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עפו אגבאריה, בעד מוחמד ברכה, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח זהבה גלאון, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ישראל חסון, אינו משתתף בהצבעה אליהו ישי, אינו נוכח חיים כץ, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת עוזי לנדאו, נגד מנחם אליעזר מוזס, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת משה זלמן פייגלין, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש מישהו שלא קראו בשמו ומעוניין להשתתף בהצבעה? לא נמצאו כאלה. ההצבעה הסתיימה. נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, נא לשבת. תוצאות ההצבעה על הסתייגות 5 של קבוצת האופוזיציה לסעיף 1

1. אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. חברי הכנסת, אנחנו חוזרים להצבעות. לסעיף 1, הסתייגות 5, לחלופין (א). מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות לחלופין (א)

קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת

ההצבעה.

ישראל אייכלר, בעד זאב אלקין, נגד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח זהבה גלאון, בעד דני דנון, אינו נוכח ניצן הורוביץ, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אליהו ישי, אינו נוכח חיים כץ, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח עמרם מצנע, אינו נוכח ניסן סלומינסקי, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח עמיר פרץ, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש מישהו שמעוניין להשתתף בהצבעה ולא קראו בשמו? אין כאלה. ההצבעה הסתיימה. נא לעבור לספירת הקולות. אם כן, חברי הכנסת, אנחנו בפרק א': מטרות החוק. זה עתה סיימנו להצביע על הסתייגות לחלופין (ב)

1. התוצאות: בעד ההסתייגות לחלופין (ב) 45, נגד, 61,

אני קובע כי הסתייגות לחלופין (ב) לא התקבלה. אנחנו

הנה, הסתדרה ההצבעה של חברת הכנסת מיכאלי. הכול בסדר. לחלופין (ו): 57 מתנגדים ו-43 תומכים, ואין נמנעים. גם לחלופין (ו) לא

הסתייגות לחלופין (ז) מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות לחלופין (ז) של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת יהדות התורה,

קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע, קבוצת סיעת בל"ד וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף

נוכחת גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, בעד נסים זאב, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, בעד משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, בעד שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, אינו נוכח גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, בעד שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, בעד עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן,

נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד

נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו בסיבוב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מוחמד ברכה, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח זהבה גלאון, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ישראל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד ישראל חסון לא משתתף.

אינו נוכח חיים כץ,

ציפי לבני, אינה נוכחת שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח ניסן סלומינסקי, נגד יעקב פרי, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש מישהו באולם שמעוניין להשתתף בהצבעה ולא קראו בשמו? אין כאלה. הסתיימה ההצבעה, נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, להזכירכם, הצבענו על הסתייגות מס' 6, של קבוצת יהדות התורה, לסעיף 1 בפרק

נא להתחיל בהצבעה שמית, גברתי המזכירה. סעיף 1, כנוסח הוועדה, הצבעה שמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, נגד יולי יואל אדלשטיין, בעד יצחק אהרונוביץ, בעד שמעון אוחיון, בעד אורי אורבך, בעד דוד אזולאי, נגד אריאל אטיאס, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, בעד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, בעד אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, בעד אורי אריאל, בעד יעקב אשר, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת בנימין בן-אליעזר, נגד אלי בן-דהן, בעד נפתלי בנט,

יחיאל חיליק בר, נגד אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, נגד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, נגד זהבה גלאון, אינה נוכחת גילה גמליאל, בעד מסעוד גנאים, נגד משה גפני, נגד יעל גרמן, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, נגד רונן הופמן, בעד ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, בעד יצחק הרצוג, נגד אבי וורצמן, בעד יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, בעד דב חנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד אחמד טיבי, בעד מרדכי יוגב, בעד שלי יחימוביץ, נגד משה יעלון, בעד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, נגד אמנון כהן, נגד יצחק כהן, נגד מאיר כהן, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד עליזה לביא, בעד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, בעד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, בעד דב ליפמן, בעד יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, בעד סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, בעד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, נגד משה מזרחי, נגד אברהם מיכאלי, נגד מרב מיכאלי, נגד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, אינו נוכח משולם נהרי, נגד בנימין נתניהו,

חנא סוייד,

שמעון סולומון, אינו נוכח אורית סטרוק, בעד ניסן סלומינסקי, בעד גדעון סער, בעד חמד עמאר, בעד משה זלמן פייגלין, נגד שי פירון, בעד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' נגד רינה פרנקל, בעד עמיר פרץ, בעד דוד צור, בעד אברהים צרצור, נגד עדי קול, בעד פניה קירשנבאום, בעד רות קלדרון, בעד זבולון קלפה, בעד יפעת קריב, בעד מירי רגב, בעד מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, אינו נוכח דוד רותם, אינו נוכח יואל רזבוזוב, בעד ראובן ריבלין, בעד יוני שטבון, בעד יובל שטייניץ,

מאיר שטרית, בעד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, בעד עפר שלח, בעד איציק שמולי, נגד יאיר שמיר, בעד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, בעד פנינה תמנו-שטה, בעד גברתי המזכירה, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסבב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח מיכל בירן, אינה נוכחת אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח זהבה גלאון, אינה נוכחת יעל גרמן, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח ניצן הורוביץ, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת דב חנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית, אינו נוכח שמעון סולומון, בעד מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, אינו נוכח דוד רותם, אינו נוכח נחמן שי, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש מישהו שמעוניין להשתתף בהצבעה ולא קראו בשמו?

חברת הכנסת בירן, מה תצביעי?

חברת הכנסת בירן נגד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכל בירן, נגד האם יש חברי הכנסת שמבקשים לתקן את הצבעתם? חבר הכנסת טיבי. אני נגד, ופייגלין בעד. חבר הכנסת טיבי בטעות הצביע בעד, ומבקש להצביע נגד. חברי הכנסת, רק תשימו לב. מכיוון שראיתי שחבר הכנסת טיבי טעה בהצבעה ומייד עשה סימן שהוא מבקש לשנות, אז אני מאפשר לעשות את זה, אבל כעיקרון, על-פי התקנון, אם זה יהיה על חודו של קול, אנחנו נהיה פה בבעיה, וזה לא ישנה את תוצאות ההצבעה. רק תשימו לב לנקודה הזאת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אחמד טיבי, נגד ההצבעה הסתיימה. גברתי המזכירה, נא לספור את הקולות.

ההצבעה הסתיימה, חבר הכנסת אייכלר.

אנחנו ניקח את זה בחשבון לפעם הבאה.

אז תחליט מה היית. חברי הכנסת, סעיף 1 בפרק מטרות החוק, כנוסח הוועדה, ללא הסתייגויות: בעד, 59, נגד, 37. הסעיף התקבל. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לפרק ב': חינוך ותרבות. לסעיף 2 קיימת הסתייגות של קבוצת האופוזיציה. הוגשו לי החתימות לקיום הצבעה שמית. אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 7 לסעיף 2, של קבוצת האופוזיציה. גברתי המזכירה, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד מיכל בירן, אינה נוכחת בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט,

יחיאל חיליק בר, אינו נוכח אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, אינה נוכחת גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים,

משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי,

יצחק הרצוג, אינו נוכח אבי וורצמן,

יצחק וקנין, בעד נסים זאב, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה,

תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, בעד מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, בעד משה מזרחי, אינו נוכח אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, אינו נוכח משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, בעד שמעון סולומון, אינו נוכח אורית סטרוק,

ניסן סלומינסקי,

גדעון סער,

חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין,

שי פירון,

מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, אינה נוכחת זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, אינו נוכח דוד רותם, אינו נוכח יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, אינו נוכח יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד נחזור על ההצבעה למי שלא היה נוכח. (קוראת בשמות חברי הכנסת) זאב אלקין, אינו נוכח אורי אריאל, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח זהבה גלאון, אינה נוכחת משה גפני, בעד יעל גרמן, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח יצחק הרצוג, בעד נסים זאב, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת תמר זנדברג, בעד דב חנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח מאיר כהן, נגד חיים כץ, אינו נוכח עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת משה מזרחי, אינו נוכח עמרם מצנע, אינו נוכח אראל מרגלית, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח רות קלדרון, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, אינו נוכח דוד רותם, אינו נוכח נחמן שי, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת יש מישהו או מישהי, הנה, סגן השר זאב אלקין. (קוראת בשמות חברי הכנסת) זאב אלקין, נגד יש עוד מישהו או מישהי באולם?

חברת הכנסת מיכל רוזין. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכל רוזין בעד

גרמן, נגד יש עוד מישהו או מישהי באולם שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? חבר הכנסת דוד רותם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד רותם, נגד ניתן לעבור לספירת הקולות. חבר הכנסת ישראל אייכלר? הצביע. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דב חנין, בעד ההצבעה ננעלת ברגעים אלה. תמה ההצבעה. אנחנו עוברים לספירת הקולות. בבקשה.

35, נגד, 61, ההסתייגות לא התקבלה.

עוברים כרגע לסעיף 3, הסתייגות לסעיף 3, אבל לפני כן אנחנו נצביע, גם כן שמית, על שם החוק כנוסח הוועדה. אוקיי. סעיף 2 בנוסח הוועדה. אתם רוצים, חבר הכנסת אריה דרעי, האם אתם מעוניינים, עכשיו אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 2 בפרק ב': חינוך ותרבות, על הסעיף בהצעת החוק כנוסח הוועדה, על סעיף 2. האם אתה בעד שמית? כן. כן, אוקיי. אז אנחנו נצביע כרגע בהצבעה שמית על סעיף 2 בפרק ב': חינוך ותרבות, כנוסח הוועדה. בבקשה, ירדנה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, בעד שמעון אוחיון, בעד אורי אורבך, אינו נוכח דוד אזולאי, נגד אריאל אטיאס, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, בעד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, בעד אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, בעד אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח אלי בן-דהן, בעד נפתלי בנט, בעד יחיאל חיליק בר, אינו נוכח אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, נגד זהבה גלאון, אינה נוכחת גילה גמליאל, בעד מסעוד גנאים, נגד משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, נגד רונן הופמן, בעד ניצן הורוביץ, נגד צחי הנגבי, בעד יצחק הרצוג, נגד אבי וורצמן, בעד יצחק וקנין, נגד נסים זאב, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, נגד נגד, נגד, סליחה. חבר הכנסת זחאלקה, מכיוון שכבר הצביעו אחריך, אז רק לפרוטוקול תינתן ההודעה על שינוי ההצבעה שלך. צר לנו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ציפי חוטובלי, בעד דב חנין, נגד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב,

שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, נגד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד עליזה לביא, בעד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, בעד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן,

דב ליפמן, בעד יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, בעד סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, בעד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, אינו נוכח אברהם מיכאלי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, נגד יעקב מרגי,

אראל מרגלית, אינו נוכח משולם נהרי, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, אינו נוכח אורית סטרוק, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, אינו נוכח גדעון סער,

חמד עמאר, בעד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, בעד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' נגד רינה פרנקל, אינה נוכחת עמיר פרץ, אינו נוכח דוד צור, בעד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, בעד פניה קירשנבאום, בעד רות קלדרון, בעד זבולון קלפה, בעד יפעת קריב, בעד מירי רגב, בעד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, אינו נוכח דוד רותם,

יואל רזבוזוב, אינו נוכח ראובן ריבלין, בעד יוני שטבון, בעד יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, בעד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, נגד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, בעד איציק שמולי, אינו נוכח יאיר שמיר, בעד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, בעד פנינה תמנו-שטה, אינה נוכחת כן, אנחנו נחזור על השמות של מי שלא נכחו בהצבעה. בבקשה, ירדנה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אורי אורבך, בעד קארין אלהרר, אינה נוכחת אורי אריאל, בעד מיכל בירן, אינה נוכחת בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח זהבה גלאון, נגד דני דנון, אינו נוכח נסים זאב, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח אראל מרגלית, אינו משתתף בהצבעה בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, בעד אורית סטרוק, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, בעד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח רינה פרנקל, בעד עמיר פרץ, בעד אברהים צרצור, אינו נוכח מיקי רוזנטל, אינו נוכח יואל רזבוזוב, בעד יובל שטייניץ, אינו נוכח סילבן שלום, בעד איציק שמולי, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, אינה נוכחת יש מישהו או מישהי שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? ההצבעה תמה, ועכשיו תעברו לספירת הקולות.

57 בעד, 27 נגד, אחד נמנע מלהשתתף בהצבעה. ההצעה, סעיף 2, פרק ב': חינוך ותרבות, התקבלה כנוסח הוועדה. הסעיף התקבל כנוסח הוועדה. ואנחנו עוברים להסתייגות לסעיף 3 בפרק ב': חינוך ותרבות, של קבוצת חד"ש, קבוצת ש"ס, קבוצת יהדות התורה, קבוצת בל"ד, מציעות למחוק את סעיף 8. ההצבעה היא שוב הצבעה שמית.

הצבעה על ההסתייגות לסעיף 8. הסתייגות 8 לסעיף 3. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, בעד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, אינו נוכח מיכל בירן, לא משתתפת בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, אינו נוכח אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, בעד נסים זאב, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, אינו נוכח אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, אינו נוכח משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון,

אורית סטרוק, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, אינו נוכח דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, אינה נוכחת מירי רגב, נגד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, אינו נוכח ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, נגד איציק שמולי, אינו נוכח יאיר שמיר,

סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, אינה נוכחת

אנחנו נעבור לקרוא שוב את שמות כל מי שלא נוכח בהצבעה. בבקשה, ירדנה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד קארין אלהרר, אינה נוכחת אופיר אקוניס, נגד יעקב אשר, בעד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד דני דנון, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת ישראל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן,

מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח אראל מרגלית, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח אורית סטרוק, אינה נוכחת משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח עמיר פרץ, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח יפעת קריב, נגד יואל רזבוזוב, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח אלעזר שטרן, נגד סילבן שלום, נגד איציק שמולי, אינו נוכח הוא נוכח, הוא לא משתתף.

לא משתתף. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סתיו שפיר, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, נגד אנחנו עוברים למי שלא היה נוכח או לא הייתה נוכחת ומעוניינים להצביע. חברת הכנסת מיכל רוזין, הצבעת כבר. מי שלא הצביע או לא הצביעה. השר שי פירון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) שי פירון, נגד חברת הכנסת מרב מיכאלי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מרב מיכאלי, בעד טוב, ההצבעה תמה. אנחנו נעבור לספירת הקולות,

אני רוצה להצביע גם. תמה ההצבעה.

מייד לאחר הכרזת התוצאות אנחנו נעבור להצבעות אלקטרוניות, לידיעתכם. חברי הכנסת,

כן, הצבענו על הסתייגות מס' 8 לסעיף 3 של קבוצת האופוזיציה. בעד ההסתייגות, 30, נגדה, 56, שניים לא השתתפו בהצבעה. אני מודיע כי הסתייגות

הסתייגות של קבוצת יהדות התורה, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. קבוצת יהדות התורה, הסתייגות לחלופין, נא להצביע. ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת יהדות התורה לסעיף 3 לא נתקבלה. בעד, 31, נגד, 38. אני קובע כי הסתייגות קבוצת יהדות התורה לא התקבלה. הסתייגות מס'

אני קובע כי הסתייגות מס' 10 לא התקבלה. הסתייגות מס' 11, של קבוצות ש"ס ויהדות התורה. בבקשה, הסתייגות של ש"ס ויהדות התורה, מס' 11. ההסתייגות של קבוצת סיעת ש"ס וקבוצת סיעת יהדות התורה לסעיף 4 לא נתקבלה. חברי כנסת, 32 בעד, 46 מתנגדים, אין נמנעים. הסתייגות מס' 11 לא התקבלה. לחלופין, מי בעד? מי נגד? הסתייגות לחלופין. ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת ש"ס וקבוצת סיעת יהדות התורה לסעיף

תודה. ההסתייגות (14) של קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת ש"ס וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף 4 לא נתקבלה.

לא התקבלה.

בעדה? תודה. מי נגד? תודה. ההסתייגות (15) של קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת ש"ס וקבוצת סיעת

אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, בעד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח נסים זאב, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח עוזי לנדאו,

סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו,

חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, אינו נוכח חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול,

פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, אינה נוכחת מירי רגב, נגד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם,

יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית,

אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, אינה נוכחת נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא השתתפו בסבב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עפו אגבאריה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת אופיר אקוניס,

מוחמד ברכה, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח אבי וורצמן, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח נסים זאב,

אינו נוכח ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח יצחק כהן, בעד ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, נגד יעקב ליצמן, בעד סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח עמרם מצנע, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח יפעת קריב, נגד נחמן שי, בעד סתיו שפיר, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, נגד סיימנו את קריאת שמות חברי הכנסת. האם יש מישהו שמעוניין להצביע ולא קראו בשמו? חבר הכנסת גפני? בעד. חבר הכנסת משה גפני, מודיע שהוא בעד. אתה הצבעת, אתה הצבעת בעד. אתה כבר הצבעת. זאת הצבעה כפולה. חברת הכנסת לביא. את הצבעת נגד.

אני קראתי בשמך ואת הצבעת נגד. זה סיבוב שני של מי שלא, אני מקווה רק,

שלא עולה על דעתו של מאן דהוא להצביע במקום חברו. לפני שתי כנסות היה פה ניסיון לעשות את זה וזה לא נגמר טוב. רק הליכוד יכול.

רק כל אחד וכל אחת יענו בשמם ואף אחד לא יצעק במקומם. האם יש עוד מישהו מחברי הכנסת שמעוניין להצביע? לא שומע.

חברת הכנסת גילה גמליאל, היא רשומה אצלנו? גילה גמליאל. מה ברצונך להצביע, חברת הכנסת?

(קוראת בשמות חברי הכנסת) גילה גמליאל, נגד. כן, השר שי פירון. השר שי פירון מודיע, נגד.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) שי פירון, נגד טוב, ההצבעה הסתיימה. בבקשה, גברתי, נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, להזכירכם,

ההסתייגות, 36,

57. ההסתייגות לא התקבלה. חברי הכנסת, אנחנו מצביעים אלקטרונית: הסתייגות מס' 21 לסעיף 4, מי

ההסתייגות של קבוצת סיעת יהדות התורה וקבוצת סיעת ש"ס לסעיף 4 לא נתקבלה. חברי הכנסת, 22 בעד, 39 נגד, אין נמנעים, אחד נוכח ולא השתתף. הסתייגות מס' 21 לא התקבלה. הסתייגות 22, של קבוצת האופוזיציה, לאותו סעיף, מי בעד

סעיף 5 כנוסח הוועדה ללא הסתייגויות. סעיף 5, כהצעת הוועדה, נתקבל. חברי הכנסת, סעיף 5 כנוסח הוועדה: בעד, 47,

26, אין נמנעים. סעיף 5 אושר כנוסח הוועדה. חברי הכנסת, פרק ג': רשויות מקומיות. יש הסתייגויות לסימן א'. הסתייגות מס' 24 של קבוצת האופוזיציה, מי בעד? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע וקבוצת סיעת בל"ד לפרק ג' סימן א' לא נתקבלה.

49, אין נמנעים, אחד נוכח ולא הצביע. ההסתייגות לא נתקבלה. הסתייגות מס' 25 לסימן א' מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה וקבוצת סיעת חד"ש לפרק ג' סימן א'

חברי הכנסת, בעד ההסתייגות, 24, נגד, 50. הסתייגות 25 לא התקבלה. הוסרו ההסתייגויות לסימן א'. אנחנו עוברים לסעיף 6. הסתייגות מס' 26, מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת מרצ,

רע"ם-תע"ל-מד"ע וקבוצת סיעת בל"ד לסעיף 6 לא נתקבלה. בעד, 25, 51 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי גם הסתייגות 26 לא התקבלה. סליחה, סליחה, טעות שלי. קיימת הסתייגות 27, של קבוצת חד"ש וקבוצת בל"ד. הנה, רגע, אנחנו מגישים, שמית. על הסתייגות מס' 27 יש בקשה להצבעה שמית. הוגשו חתימות כנדרש. גברתי המזכירה, נא להתחיל בהצבעה.

בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד עפו אגבאריה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, אינו נוכח מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט,

יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, אינה נוכחת גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח נסים זאב, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, אינה נוכחת מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' אינו נוכח רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, אינה נוכחת זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, אינה נוכחת מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח ראובן ריבלין, אינו נוכח יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, אינה נוכחת אני אבקש ממזכירת הכנסת לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו בסבב הראשון של ההצבעה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) עפו אגבאריה, בעד דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד יעקב אשר, אינו נוכח אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח זהבה גלאון, בעד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד אבי וורצמן, אינו נוכח יצחק וקנין, בעד חנין זועבי,

נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת ישראל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח אמנון כהן, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד,

שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, בעד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח עיסאווי פריג' אינו נוכח דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח רות קלדרון, נגד יפעת קריב, אינה נוכחת מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד דוד רותם, אינו נוכח יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, אינו נוכח אלעזר שטרן, נגד סילבן שלום, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, נגד חברי הכנסת, האם יש מישהו שמעוניין להשתתף בהצבעה ולא קראו בשמו? חבר הכנסת ריבלין?

ראובן ריבלין, נגד ציפי חוטובלי, נגד רוברט אילטוב, נגד יעקב אשר, בעד יפעת קריב, נגד ישראל כץ,

אריאל אטיאס, בעד דוד רותם, נגד עיסאווי פריג' בעד יש עוד מישהו? חברי הכנסת? אין. ההצבעה הסתיימה, נא לספור את הקולות.

אנחנו הצבענו, להזכירכם, על הסתייגות מס' 27 לסעיף 6. בעד ההסתייגות,

נגד ההסתייגות,

56. ההסתייגות לא התקבלה. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו חוזרים להצביע הצבעה אלקטרונית. סעיף 6, כנוסח הוועדה, ללא הסתייגויות. ההצבעה האלקטרונית החלה. סעיף 6, כהצעת הוועדה, נתקבל.

44 בעד, 29 נגד, אין נמנעים. סעיף 6 אושר כנוסח הוועדה. הכרזה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק-יסוד: משאל עם, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102), התשע"ג 2013. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון מס' 4) (איסור הפליה מטעמי נטייה מינית וזהות מגדרית), התשע"ג 2013, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת.

תודה. חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים עם ההצבעות לסעיף 7. לפני שאנחנו נמשיך עם ההצבעות, הייתה בקשה משותפת של האופוזיציה והקואליציה, ובהתחשב גם בבקשה שלפני זה השמיע חבר הכנסת ליצמן לגבי המנחה, אז אני מודיע כבר עכשיו שבשעה 15:00 אנחנו נכריז על הפסקה של חצי שעה לצורך תפילת מנחה, רענון. ב-15:30 נחדש את ההצבעות, על-פי בקשה, כפי שאמרתי, גם של האופוזיציה וגם של הקואליציה. לסעיף 7, הסתייגות 28, מי בעד הסתייגות 28? מי נגד ההסתייגות? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף 7 לא נתקבלה. הסתייגות 28 אכן זכתה ב-28 קולות, אבל נגד, 42. לכן גם הסתייגות מס' 28 לא התקבלה. הסתייגות מס' 29 לאותו, סליחה, קיימת גם הסתייגות לחלופין של קבוצת יהדות התורה. מי בעד הסתייגות לחלופין? מי נגדה? נא להצביע. אלקטרוני. ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת יהדות התורה לסעיף 7 לא נתקבלה. בעד, 29, נגד, 49, אין נמנעים. גם ההסתייגות לחלופין לא התקבלה. הסתייגות 29 לאותו סעיף, מי בעד?

נא להצביע.

ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת

בעד, 31, 48 נגד, אין נמנעים. גם הסתייגות קבוצת בל"ד, מס' 30, לא התקבלה. אנחנו הסרנו את ההסתייגויות לסעיף 7, לכן ההצבעה כרגע היא על סעיף 7 ללא הסתייגויות, כנוסח הוועדה.

מי נגד? סעיף 7, כהצעת הוועדה, נתקבל. 48 בעד, 30 נגד, אין נמנעים. סעיף 7 אושר כנוסח הוועדה. לסעיף 8, קבוצת בל"ד לא נמצאת, לכן הסתייגות מס' 31 יורדת. קבוצת יהדות התורה ודאי נמצאים. הסתייגות מס' 32. הסתייגות מס' 32 של יהדות התורה, 31 בעד, 49 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הסתייגות מס' 32 לא התקבלה. הסתייגות של קבוצת האופוזיציה, מס' 33, לסעיף 8, בקשה להצבעה שמית. בבקשה, גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, בעד מיכל בירן, אינה נוכחת בנימין בן-אליעזר,

אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט,

חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, בעד יעל גרמן,

דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ,

צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, בעד נסים זאב, אינו משתתף בהצבעה חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ,

משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, בעד משה מזרחי,

אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, אינו נוכח פה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, אינו נוכח בנימין נתניהו,

חנא סוייד, בעד שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, אינה נוכחת מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, אינו נוכח ראובן ריבלין,

יוני שטבון, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית,

אלעזר שטרן, אינו נוכח נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח,

איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, אינה נוכחת נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו בסבב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר,

אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח מיכל בירן,

מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח יפעת קריב, נגד מירי רגב, אינה נוכחת יואל רזבוזוב, אינו נוכח נגד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יואל רזבוזוב, נגד יוני שטבון, אינו נוכח אלעזר שטרן, נגד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, נגד חברי הכנסת, האם יש מישהו באולם שמזכירת הכנסת לא קראה בשמו והוא מעוניין או היא מעוניינת להצביע? חבר הכנסת שטייניץ מופיע בהצבעה? אין כאלה. גברתי המזכירה, אפשר לספור את הקולות. חברי הכנסת,

הסתייגות מס' 33. בעד הסתייגות 33,

נגד,

1. אני קובע כי הסתייגות 33 לסעיף 8 לא התקבלה.

31, נגד, 44, ויש נמנע אחד ונוכח אחד שלא השתתף. הסתייגות 34 לא התקבלה. אנחנו מציינים לטובה את מאמצי הכושר של חברי הכנסת. הסתייגות מס' 35 לסעיף 8, מי בעד? מי נגד? ההסתייגות של חבר הכנסת מיקי רוזנטל לסעיף 8(ב)

בעד, 33, נגד, 44, אין נמנעים. גם הסתייגות 35 לא התקבלה. הסתייגות 36 לאותו סעיף, 8, מי בעד, מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת מרצ,

רע"ם-תע"ל-מד"ע וקבוצת בל"ד לסעיף 8(ג) לא נתקבלה. חברי הכנסת, הסתייגות 36, התוצאה היא: 34 בעד, 46 נגד, אין

נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד ישראל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, אינה נוכחת שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח עיסאווי פריג' אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש מישהו באולם או מישהי שלא השתתף, השתתפה, בהצבעה ומעוניינים לעשות זאת? נגד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) גילה גמליאל, נגד עוד מישהו?

ההצבעה הסתיימה. נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, נא לשבת. להזכירכם, הצבענו על הסתייגות מס' 37 של קבוצת יהדות התורה, לסעיף 8. התוצאות: בעד ההסתייגות,

56, שניים לא השתתפו בהצבעה. אני מודיע כי הסתייגות מס' 37 לסעיף 8 לא התקבלה. חוזרים להצבעה אלקטרונית. הסתייגות 38 של קבוצת בל"ד. מקבוצת בל"ד מישהו נמצא? אין אף אחד מקבוצת בל"ד, לא מצביעים. הסתייגות 38 ירדה. אם כן, סעיף 8, כנוסח הוועדה, ללא הסתייגויות. סעיף 8, כהצעת הוועדה,

חברי הכנסת, 47 בעד, 26 נגד, אין נמנעים. היו מספר חברי כנסת שהתכוונו להצביע אך לא רצו מספיק מהר, זה לא משנה את תוצאות ההצבעה. לא הספקתי. סעיף 8 התקבל, כנוסח הוועדה, ללא הסתייגויות. ואנחנו עוברים להצביע על סעיף 9, קבוצת רע"ם-תע"ל-מד"ע, הסתייגות מס' 39. מי נמצא מקבוצת רע"ם-תע"ל-מד"ע? כן, נמצאים מקבוצת רע"ם-תע"ל-מד"ע. הסתייגות מס' 39, מי בעד, מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע לסעיף 9 לא נתקבלה. חברי הכנסת, 30 בעד, 51 מתנגדים, אין נמנעים. הסתייגות 39 לא

נגד, 50, אין נמנעים. אני קובע כי הסתייגות 42 לא התקבלה. אם כן, לסעיף 11 אין הסתייגויות. אנחנו מצביעים על סעיפים 10 ו-11, כנוסח הוועדה, ללא הסתייגויות. סעיפים 10 11, כהצעת הוועדה, נתקבלו. בעד, 53, נגד, 35, אין נמנעים. סעיפים 10 ו-11 אושרו, כנוסח הוועדה. לסעיף 12, הסתייגות 43 של קבוצת האופוזיציה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

ההסתייגות של קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע וקבוצת סיעת בל"ד לסעיף 12 לא נתקבלה. בעד, 35, 52 מתנגדים, אין נמנעים. הסתייגות 43 לסעיף 12 לא התקבלה. סעיף 12, כנוסח הוועדה, מי בעד, מי נגד? נא להצביע. סעיף 12, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 52, 37 מתנגדים, אין נמנעים. סעיף 12 אושר, כנוסח

קודם כול, סעיף 13: 53 בעד, 38 נגד, אין נמנעים. סעיף 13 אושר, כנוסח הוועדה. חברת הכנסת עדי קול מודיעה שהיא הצביעה בטעות. חבר הכנסת הרצוג, לא שמעתי. על סעיף 14 אפשר להצביע על ההסתייגויות ידנית? כן. לסעיף 14, הסתייגות 45, מי בעד, להרים את היד. תודה. מי נגד ההסתייגות?

ההסתייגות של קבוצת סיעת יהדות התורה לסעיף 14 לא נתקבלה. הסתייגות 45 לא התקבלה. 46. מי בעד ההסתייגות, להרים את היד. תודה. מי נגד? תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 14 לא נתקבלה. הסתייגות 46 לא התקבלה. 47. בעד ההסתייגות, להרים את היד. תודה. מי נגד ההסתייגות? תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה לסעיף 14 לא נתקבלה. הסתייגות 47 לא התקבלה. 48. מי בעד ההסתייגות? תודה. מי נגד ההסתייגות? תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת ש"ס לסעיף 14 לא נתקבלה.

49, מי בעד ההסתייגות? ההסתייגות של קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע לא נתקבלה. הסתייגות 49 של קבוצת רע"ם-תע"ל-מד"ע לא התקבלה. הסתייגות 50. מי בעד ההסתייגות? ההסתייגות של קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע לא נתקבלה. תודה. הסתייגות 50 לא התקבלה. חברי הכנסת

לא התקבלה. מצביעים אלקטרונית על סעיף 15, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 15, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד סעיף 15, 54, מתנגדים, 38, אין נמנעים. סעיף

ל-17(3), הסתייגות 57. מי בעד ההסתייגות? ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה וקבוצת

תודה. ההסתייגות 57 לא

אין הסתייגויות. אנחנו מצביעים על סעיפים 19 21 כנוסח הוועדה,

הצבעה אלקטרונית.

חברי הכנסת, בעד, 57, נגד, 39, אין נמנעים. סעיפים 19, 20 ו-21 התקבלו ללא הסתייגויות, כנוסח הוועדה.

כן. עכשיו אתם יכולים לחסל את זה. בבקשה, גברתי.

שלא יסמכו על זה. אני לא,

אני עדיין לא רכז, לא קואליציה, לא אופוזיציה, יש אנשים שעוסקים בזה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת הצעות חוק פרטיות, החל בהצעת חוק מס' פ/1552/19, הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון), מאת חבר הכנסת משה מזרחי וקבוצת חברי הכנסת, וכלה בהצעת חוק מס' פ/1621/19, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, עלון זכויות וחובות למתגייסים), התשע"ג 2013, מאת חבר כנסת נסים זאב וקבוצת חברי הכנסת. כן הונחו מסקנות הוועדה לקידום מעמד האישה בעקבות דיון מהיר בנושא: אבטלה גבוהה בקרב מורות ערביות, הצעתו של חבר הכנסת מסעוד גנאים.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, להזכירכם, אנחנו, כן כן, אדוני, אני אתמול קיבלתי את זה, ביקשתי את זה אתמול וקיבלתי.

חברי הכנסת, להזכירכם, אנחנו הגענו עד סעיף 22 בהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), ולסעיף 22 יש הסתייגויות, הסתייגות 61 של חבר הכנסת יעקב ליצמן, אני קיבלתי בקשה של האופוזיציה להצביע הצבעה שמית עוד לפני שאנחנו הכרזנו על ההפסקה, אז אנחנו מחדשים את הישיבה, כפי שאמרתי, מצביעים על,

הוגשו חתימות כנדרש. סעיף 22, הסתייגות 61. גברתי המזכירה, נא להצביע על ההסתייגות. הצבעה שמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, בעד משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, אינו נוכח יצחק וקנין, בעד נסים זאב, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון,

אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן,

יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן,

חיים כץ,

ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי,

יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן,

יעקב ליצמן,

עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר,

יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, בעד משה מזרחי,

אברהם מיכאלי, אינו נוכח מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי,

אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק,

ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער,

חמד עמאר,

משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח מאיר פרוש,

יעקב פרי,

עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל,

עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת רות קלדרון, אינה נוכחת זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, אינה נוכחת מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם,

יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד גברתי המזכירה, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסבב הראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד עפו אגבאריה, בעד אורי אורבך,

דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח בנימין בן-אליעזר, בעד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, אינו נוכח זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן,

דני דנון, אינו נוכח ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, נגד אבי וורצמן, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, בעד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד יצחק כהן, אינו נוכח ישראל כץ, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, נגד עוזי לנדאו, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת אברהם מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד אברהים צרצור, בעד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד יפעת קריב, נגד סילבן שלום, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע ולא קראו בשמו? חבר הכנסת גפני. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה גפני, בעד דוד אזולאי, בעד רוברט אילטוב, נגד אין חברי כנסת נוספים. בבקשה, גברתי, ההצבעה הסתיימה. נא לספור את הקולות. חברי הכנסת,

אנחנו הצבענו, להזכירכם, על הסתייגות 61 לסעיף 22. התוצאות: בעד ההסתייגות, 39, נגדה, 58. אני קובע כי הסתייגות 61 לא התקבלה. קיימת לאותו סעיף גם הסתייגות 62 של חברת הכנסת מיכל בירן. ההצבעה אלקטרונית. מי בעד ההסתייגות? מי נגדה? נא להצביע. ההסתייגות של חברת הכנסת מיכל בירן לסעיף 22 לא נתקבלה. 37 בעד, 53 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי גם הסתייגות 62 לא התקבלה. סעיף 22 כנוסח הוועדה, הצבעה אלקטרונית. סעיף 22, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 54, מתנגדים, 37, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 22 אושר כנוסח הוועדה. חבר הכנסת הרצוג, אפשר הצבעות ידניות? זה אלקטרוני בגלל שזה,

אלקטרוני, בגלל שזה, כן, הצבעות אלקטרוניות. לסעיף 23 יש הסתייגות של קבוצת מרצ וקבוצת העבודה, הסתייגות מס' 63, מי בעד?

אלקטרוני. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת העבודה לסעיף 23 לא נתקבלה. חברי הכנסת, בעד, 39, 57 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הסתייגות 63 לסעיף 23 לא אושרה. אני גם מודיע, לפרוטוקול, כי בהצבעה הקודמת הצביעו בטעות השר יאיר שמיר וגם השר עמיר פרץ. הסתייגות 64 של קבוצת העבודה לסעיף 23, מי בעד?

הצבעה אלקטרונית. הסתייגות 64. ההסתייגות של קבוצת סיעת

לסעיף 23 לא נתקבלה. חברי הכנסת, 40 בעד, 57 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי גם הסתייגות 64 הוסרה. לכן נוכל להצביע על סעיפים 23, 24, 25 ו-26, כנוסח הוועדה, ללא הסתייגויות. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 23, 24, 25, 26, כולל. סעיפים 23 26, כהצעת הוועדה, נתקבלו. בעד, 57, 37 מתנגדים, אין נמנעים. הסעיפים אושרו כנוסח הוועדה. לסעיף 27, הסתייגות 65 של חבר הכנסת ליצמן וקבוצת העבודה, מי בעד ההסתייגות?

נא להצביע. ההסתייגות

בעד, 40, 57 מתנגדים, אין נמנעים. הסתייגות 65 לא אושרה. רוברט אילטוב, חמד עמאר וגילה גמליאל, מסירים? מסירים. אין הצבעה על הסתייגות 66, היא ירדה, כי הסירו אותה.

כנוסח הוועדה, ללא הסתייגויות, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 27, כהצעת הוועדה,

חברי הכנסת, בעד, 57, 39 מתנגדים, אין נמנעים. סעיף 27 אושר כנוסח הוועדה. לסימן ב' יש הסתייגות של אורלי לוי אבקסיס. האם להצביע, גברתי? וקבוצת העבודה, מבקשים להצביע. כן, בוודאי. כן, ודאי. הסתייגות 67 של קבוצת העבודה, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה לפרק ה' סימן ב' לא נתקבלה. ההסתייגות הבאה תהיה שמית, בסדר גמור. 40 בעד, 56 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הסתייגות 67 לא התקבלה. לסעיף 28 קיימת הסתייגות מס' 68, של קבוצת העבודה וקבוצת קדימה. ההצבעה תהיה הצבעה שמית, הוגשו לי חתימות כנדרש. גברתי המזכירה, נא להתחיל. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, בעד נסים זאב, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, בעד מרדכי יוגב,

שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, בעד משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, אינו נוכח משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, אינו נוכח חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, אינו נוכח אברהים צרצור, בעד עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד גברתי, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא השתתפו בהצבעה בסיבוב הזה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד אורי אריאל, אינו נוכח אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד אראל מרגלית, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח גדעון סער, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח דוד צור, נגד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש מישהו שלא קראו בשמו והוא מעוניין להשתתף בהצבעה או לא קראו בשמה והיא מעוניינת? אין כאלה. ההצבעה הסתיימה. חברי הכנסת, נא לשבת.

הצבענו על הסתייגות מס' 68 לסעיף 28 של קבוצת העבודה וקבוצת קדימה.

בעד ההסתייגות, 40, נגד, 61. אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה.

חבר הכנסת הרצוג, אפשר להמשיך להצביע ידנית על ההסתייגויות? בגלל שזה בריאות הנפש אלקטרוני. אלקטרוני, טוב. 69, הסתייגות 69 לסעיף 28, אלקטרוני,

הצבעה אלקטרונית. הסתייגות 69. ההסתייגות (69) של קבוצת סיעת העבודה וקבוצת סיעת קדימה

אם אפשר להוסיף, בעד, 30, 50 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הסתייגות 69 לא התקבלה. 70, הסתייגות 70 לאותו סעיף. מי בעד? מי נגד? הצבעה אלקטרונית. ההסתייגות (70) של קבוצת סיעת העבודה וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 28 לא נתקבלה. בעד, 29, מתנגדים, 52, אין נמנעים. אני קובע כי גם הסתייגות 70 לא התקבלה. סעיף 28 כנוסח הוועדה, לא הסתייגויות, אלקטרונית. סעיף 28, כהצעת הוועדה, נתקבל. חברי הכנסת, בעד, 52, נגד, 26, אין נמנעים. סעיף 28 אושר כנוסח הוועדה. לסעיף 29 הסתייגות של קבוצת העבודה עם קבוצת קדימה, 71 מספרה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 29 לא נתקבלה. חברי הכנסת,

30,

54. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות 72 לאותו, סליחה, יש גם לחלופין. אנחנו מצביעים על ההסתייגות לחלופין. מי בעד?

נא להצביע. ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת העבודה וקבוצת סיעת קדימה

חברי הכנסת, בעד, 27, 55 מתנגדים. גם ההסתייגות לחלופין לא התקבלה. הסתייגות 72 לאותו סעיף, מי בעד? מי נגד? הצבעה אלקטרונית. ההסתייגות של חבר הכנסת יעקב ליצמן לסעיף 29 לא נתקבלה. חברי הכנסת, בעד, 28, 59 מתנגדים, אין נמנעים. גם הסתייגות 72 לא התקבלה. סעיף 29 כנוסח הוועדה. סעיף 29 כנוסח הוועדה. סעיף 29, כהצעת הוועדה, נתקבל. 55 בעד, 38 מתנגדים, אין נמנעים. סעיף 29 אושר כנוסח הוועדה. חבר הכנסת השר שי פירון טעה בהצבעה. אנחנו בסעיף 30, הסתייגות 73. חבר הכנסת הרצוג, האם נצביע ידנית? חבר הכנסת הרצוג, נצביע ידנית? אפשר.

ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 30 לא נתקבלה. הרוב נגד. ההסתייגות הוסרה. סעיף 30 כנוסח הוועדה, הצבעה אלקטרונית. סעיף 30, כהצעת הוועדה, נתקבל. חברי הכנסת, 55 בעד, 36 נגד, אין נמנעים. סעיף 30 אושר כנוסח הוועדה. לסעיף 31, הסתייגות מס' 74. מי בעדה, להרים את היד. בעד ההסתייגות. תודה. נגד ההסתייגות. תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 31 לא נתקבלה.

סליחה, לא אושרה. לא אושרה. סעיף 30 כנוסח הוועדה. חברי הכנסת, למען הסר ספק, הסרנו בהצבעה ידנית את הסתייגות מס' 74 לסעיף 31. סעיף 31 כנוסח הוועדה, הצבעה אלקטרונית. סעיף 31, כהצעת הוועדה, נתקבל. סעיף 31 כנוסח הוועדה: בעד, 58,

36, אין נמנעים. הסעיף, סעיף 31, אושר כנוסח הוועדה. כן, חבר הכנסת טיבי. אדוני היושב-ראש, בהצבעה הידנית הבאה אני מבקש למַנות אחד מכל צד ולספור ידנית. תעשה הכול אלקטרוני. לא לא לא לא. בסדר גמור. אין שום בעיה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה תודיע לי מתי לעשות את זה. אתה תודיע לי מתי לעשות את זה. אנחנו קובעים,

אתם. חברי הכנסת, אני מודה לכל המייעצים הרבים. אין באפשרותי לשלם שכר ליועצים משתי סיבות: אין לי תקציב לזה, וחברי כנסת אסור להם לקבל שכר על ייעוץ, אז תודה רבה. לסעיף 32 הסתייגות מס' 75. מי בעד ההסתייגות, נא להרים את היד. תודה. מי נגד ההסתייגות, להרים את היד. תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 32 לא נתקבלה.

לאותו סעיף, הסתייגות 76. מי בעדה, להרים את היד.

76, שמית. על 76 שמית?

חברי הכנסת, הסתייגות 76 לסעיף 32, יש בקשה להצבעה שמית. בבקשה, גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד אריאל אטיאס משנה את הצבעתו. כבר הצביע מישהו אחריו?

אז תודיע בסוף ההצבעה. בבקשה, גברתי, להמשיך.

נגד זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, בעד נסים זאב, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, בעד מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, בעד משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, אינו נוכח משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, בעד עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, אינה נוכחת זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, אינו נוכח ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד גברתי, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא השתתפו בהצבעה בסיבוב הראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח נסים זאב, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח אראל מרגלית, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח רות קלדרון, נגד יואל רזבוזוב, נגד יוני שטבון, נגד סילבן שלום, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש באולם חברי כנסת שמעוניינים להשתתף בהצבעה ולא קראו בשמם? אין כאלה. ההצבעה הסתיימה.

הצבענו על הסתייגות 76 לסעיף 32. בעד 37, נגד, 59. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו נצביע על סעיף 32 כנוסח הוועדה ללא הסתייגויות. הצבעה אלקטרונית. מי בעד? מי נגד? סעיף 32, כהצעת הוועדה, נתקבל. חברי הכנסת, בעד, 43, נגד, 32, אין נמנעים. סעיף 32 אושר כנוסח הוועדה. חבר הכנסת הרצוג, אפשר ידני? לא? אלקטרוני? בסדר גמור. הסתייגות 77 לסעיף 33. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 33 לא נתקבלה. 35 בעד, 47 נגד, אין נמנעים. הסתייגות 77 לא התקבלה. סעיף 33, אנחנו נצביע כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 33, כהצעת הוועדה, נתקבל. 45 בעד, 36 נגד, אחד נמנע. אני מודיע שהשר סילבן שלום הצביע בטעות נגד. זה לא משנה את התוצאה. סעיף 33 אושר כנוסח הוועדה. לסעיף 34 קיימת הסתייגות 78. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 34 לא נתקבלה. 37 בעד, 48 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הסתייגות 78 לא התקבלה. סעיף 34 כנוסח הוועדה, חברים. סליחה, אני עוצר את ההצבעה, אני פספסתי את הסתייגות 79 של קבוצות מרצ והעבודה. חברי הכנסת, אנחנו נצביע על הסתייגות 79. לא, חברים, זאת הצבעה שביטלתי. אני מבין שיש סיבה לצחוק, אבל זה לא משנה שום דבר. הסתייגות 79, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת העבודה לסעיף 34 לא נתקבלה.

50 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הסתייגות 79 לא התקבלה. עכשיו כפי שהבטחתי קודם, סעיף 34 כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 34, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 51, נגד, 38, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 34 אושר כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לפרק ו' בחוק: תקשורת. לסעיף 35 קיימת הסתייגות מס' 80. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 35 לא נתקבלה. בעד ההסתייגות, 40, נגד, 52, אין נמנעים. הסתייגות 80 לא התקבלה. סעיף 35 כנוסח הוועדה,

מי נגד? נא להצביע.

חברי הכנסת, בעד, 53, נגד, 37, אין נמנעים. סעיף 35 אושר כנוסח הוועדה. לסעיף 36 קיימת הסתייגות מס' 81. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 36 לא נתקבלה. 38 בעד, 54 נגד, אין נמנעים. הסתייגות מס' 81 לא נתקבלה. חברי הכנסת, הצבעות ידניות. לסעיף 36, כנוסח הוועדה. מי בעד סעיף 36, ירים את היד. תודה. מי נגד סעיף 36, ירים את היד. חברי הכנסת, אני מבין שאנשים עייפים כבר, מהצבעות, אבל יש עוד הרבה שעות. אני ביקשתי לשמוע מי בעד סעיף 36 ומי נגד סעיף 36, כנוסח הוועדה. לא היה שום רוב, חבר הכנסת מצנע. סעיף 36, כהצעת הוועדה,

36 התקבל כנוסח הוועדה. לסעיף 37 קיימת הסתייגות 82. מי בעד ההסתייגות? נא להרים יד. תודה. מי נגד ההסתייגות? תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 37

עכשיו, שימו לב. סעיף 37 כנוסח הוועדה, הצבעה ידנית. מי בעד הסעיף, ירים את היד. תודה. מי נגד הסעיף, ירים את היד. תודה.

שמתי לב לכמה שהצביעו פעמיים, הפעם אני אבליג. חברי הכנסת, סעיף 37 התקבל כנוסח הוועדה. לסעיף 38(1) הסתייגות מס' 83. מי שבעד ההסתייגות ירים את ידו, מי שנגד ההסתייגות ירים את ידו. תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 38(1) לא נתקבלה. אני קובע כי הסתייגות 83 לא התקבלה. הסתייגות מס' 84 לסעיף 38(2). מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. תודה. מי נגד ההסתייגות? תודה. ההסתייגות של

פרק ז': מסים, סימן א'. אני כבר אומר: הראשון אלקטרוני, השני יהיה ידני.

40(1) יהיה אלקטרוני, 40(2) יהיה שמי. לסעיף 40(1), הצבעה אלקטרונית על הסתייגות מס' 86, מי בעד?

נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 40(1) לא נתקבלה. חברי הכנסת, הסתייגות מס' 86, בעדה, 38, נגדה,

בעד עמר בר-לב,

אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ישראל חסון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח אראל מרגלית, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח דוד צור, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, אינו נוכח ראובן ריבלין, נגד מאיר שטרית, נגד סילבן שלום, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע ולא קראו בשמו? חבר הכנסת רוזנטל. אני בעד.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) מיקי רוזנטל, בעד עוד מישהו?

ההצבעה הסתיימה. חברי הכנסת, נא לשבת. הצבענו על הסתייגות 87 לסעיף 40(2). בעד ההסתייגות, 42, נגדה, 60. הסתייגות 87 לא התקבלה. לסעיף 40(3), הסתייגות 88. נא לשבת. הצבעה אלקטרונית. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה,

קבוצת סיעת

37 בעד ההסתייגות. 38 נגד ההסתייגות. אין נמנעים. אני קובע כי הסתייגות 88 לא התקבלה. היושב-ראש, אני ביקשתי לרשום אותי. לסעיף 40(4) הסתייגות 89. הסתייגות 89. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע,

בל"ד וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף 40(4)

בעד הסתייגות 89, 37, נגד, 53, אין נמנעים. הסתייגות 89 לא התקבלה. זה סעיף 40(5); הסתייגות מס' 90. מי

57, נגד, 38, אין נמנעים. הסתייגות מס' 91 לא התקבלה. לסעיף 40(20) הסתייגות 92. מי בעד ההסתייגות? מי נגדה?

לוח התיקונים הוא לזה, נכון? חברי הכנסת, בהצבעה על הסתייגות 94 התוצאות הן כאלה: בעדה, 41,

58, ואין נמנעים. הסתייגות 94 לא התקבלה. שימו לב, אנחנו מצביעים כנוסח הוועדה על 40(19) עד 40(22), כולל לוח התיקונים. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. כנוסח הוועדה, כולל לוח התיקונים, תת-סעיפים (19) (22), כולל. סעיף 40(19) (22), כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 58, נגד, 41, אין נמנעים. הסעיפים אושרו כנוסח הוועדה, כולל לוח התיקונים.

סעיף 40(23), כנוסח הוועדה. סעיף 40(23) נתקבל. סעיף 40(23): בעד, 58, נגד, 43. אושר כנוסח הוועדה. הסתייגות מס' 95 יורדת, חברת הכנסת שפיר איננה. הסתייגות מס' 96, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת ש"ס,

קדימה וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע לסעיף 40(24)

בעד, 39, מתנגדים, 59, אין נמנעים. הסתייגות 96 לא אושרה. הסתייגות מס' 97, קבוצת בל"ד, נוכל

ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 40(24)

חברי הכנסת, הסתייגות מס' 98: בעד 39, נגד, 58, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. 40(23)

בטוח. יכולים להמשיך עם ההסתייגויות. חברי הכנסת, נצביע על סעיף 40(24) כנוסח הוועדה, מכיוון שלא התקבלו הסתייגויות. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

בעד הסעיף, 60, מתנגדים, 40, אין נמנעים. סעיף 40(24) אושר כנוסח הוועדה. הסתייגות 99 לסעיף 40(25) אני מבקש שמית. אין בעיה. יש בקשה להצבעה שמית. חברי הכנסת, הסתייגות מס' 99 לסעיף 40(25) הצבעה שמית. גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, אינו משתתף בהצבעה אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, אינו נוכח נסים זאב, בעד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, בעד מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, בעד משה מזרחי, אינו נוכח אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, אינו נוכח יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, בעד עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא השתתפו בסיבוב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ישראל אייכלר, אינו נוכח אורי אריאל, נגד מוחמד ברכה, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, נגד יאיר לפיד, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת משה מזרחי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח מאיר פרוש, בעד מירי רגב, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש מישהו שמעוניין להצביע ולא קראו בשמו? אני רואה את חברת הכנסת רגב. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מירי רגב, נגד חברת הכנסת קארין אלהרר. נגד. קארין אלהרר, אני חושבת שהיא הצביעה. קארין אלהרר הצביעה. אז רק חברת הכנסת מירי רגב. גם חבר הכנסת דוד אזולאי. הוא אמר שהוא לא משתתף. אז כנראה חזר הקיזוז. דוד אזולאי מעוניין להצביע. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד אזולאי, בעד חברי הכנסת, ההצבעה הסתיימה.

להזכירכם, הסתייגויות 99 לסעיף 40(25). בעד ההסתייגות, 44, נגד ההסתייגות, 61. אני קובע כי הסתייגות 99 לא התקבלה. לחלופין, הצבעה אלקטרונית. הסתייגות לחלופין לסעיף 40(25) הצבעה. ההסתייגות לחלופין (א) של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת העבודה,

קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע וקבוצת סיעת

בעד ההסתייגות, 40, נגד, 49, אין נמנעים. ההסתייגות לחלופין (א) לא התקבלה. לחלופין (ב) מי בעד, מי נגד? ההסתייגות לחלופין (ב) של קבוצת סיעת

קבוצת

ההסתייגות של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 40(25) לא נתקבלה. הסתייגות מס' 100: בעד, 43, נגד, 57, אין נמנעים. הסתייגות מס' 100 לא התקבלה. הסתייגות

הסתייגות 103 לא התקבלה. לסעיפים 40(30) ו-(31) אין הסתייגויות, לכן נצביע. שימו לב, 40(25) עד 40(31), כולל, ללא הסתייגויות, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד?

סעיף 40(25) (31), כהצעת הוועדה, נתקבל. סליחה, אדוני יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת מרגלית וחבר הכנסת ברוורמן הצביעו בטעות. נא לשנות את ההצבעה. לא בפעם הראשונה. בעד,

נגד 41, אין

42, נגד, 59, אין נמנעים. אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות 106,

לסעיף 42, מי בעד?

נמנעים. גם הסתייגות מס' 109 לא התקבלה. 110, לאותו סעיף, מי בעד?

ההסתייגות (110) של קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת

סעיף 43(1) (2), כהצעת הוועדה, נתקבל. 60 בעד, 42 נגד, אין נמנעים. סעיף 43(1) (2) אושר כנוסח הוועדה. על סעיף 43(3), הסתייגות 112, התקבלה בקשה להצבעה שמית. גברתי המזכירה, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, בעד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, בעד נסים זאב, בעד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, בעד מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, בעד משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, אינו נוכח יפעת קריב, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, אינו נוכח יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, אינה נוכחת נא לקרוא שוב את שמות חברי הכנסת שלא נכחו באולם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ישראל אייכלר, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח חיים כץ, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח אוריק סטרוק, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח מיכל רוזין, בעד דוד רותם, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, אינה נוכחת רבותי, יש מישהו באולם שלא הוקרא שמו ונוכח כרגע? (קוראת בשמות חברי הכנסת) זבולון קלפה, נגד יש עוד מישהו,

שלא הצביע? חבר הכנסת איתן כבל. (קוראת בשמות חברי הכנסת) איתן כבל, בעד יש עוד חברי כנסת,

שלא הצביעו? אם כן, חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) פנינה תמנו-שטה, נגד יש עוד חברי כנסת שלא הצביעו? מרדכי יוגב, הצביע. אם כן, תמה ההצבעה, להגיש לי את התוצאות. רבותי, להלן התוצאות, לסעיף 43(3), הסתייגות 112: 44 בעד, 61 נגד. אם כן ההסתייגות לא נתקבלה. רבותי, אנחנו עוברים להסתייגות 113. הצבעה אלקטרונית. מי בעד? מי נגד?

להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע וקבוצת סיעת בל"ד לסעיף 43(3) לא נתקבלה. 46 נגד, 33 בעד, אין נמנעים. אם כן, רבותי, הסתייגות 113 לא נתקבלה. לסעיף 43(4)

אין הסתייגויות. רבותי,

43(12),

הסתייגות 116,

רבותי?

ההסתייגות של קבוצת סיעת ש"ס,

קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע וקבוצת סיעת בל"ד לסעיף

כן,

אנחנו מצביעים עכשיו, כהצעת הוועדה, על סעיף 43(1) עד 43(18), כולל. למה לא את 44? תעשה גם 44, אין הסתייגויות. דקה אחת, דקה. מכיוון שישנם סעיפים שלא היו להם הסתייגויות והצביע עליהם היושב-ראש, אני חושב שהיושב-ראש הצביע על 43(3),

אז אני מצביע על 43(3) עד 43(18), כהצעת הוועדה, כולל. רבותי, מי בעד? מי נגד, רבותי? סעיף 43(3) (18), כהצעת הוועדה, נתקבל. 59 בעד, 36 מתנגדים. אם כן, רבותי, סעיף 43(3) עד 43(18) אושר כהצעת הוועדה,

לסעיף 44, רבותי, אין הסתייגויות. אנחנו נצביע, כהצעת הוועדה. מי בעד סעיף 44 כהצעת הוועדה, רבותי?

56 בעד,

39. אם כן, רבותי, סעיף 44 נתקבל כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים לסימן ג': מס ערך מוסף. לסעיף 45(1) (5) אין הסתייגויות, רבותי. רבותי, ברגע שאין הסתייגויות אני מעדיף לא להצביע אלא להצביע בסוף הסעיף. כך זה צריך להיות, רבותי, כך זה צריך להיות. רבותי, לסעיף 45(6), הסתייגות 119. רבותי, הסתייגות 119, מי בעד? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע לסעיף 45(6) לא נתקבלה. 56

על סעיף 45 כהצעת הוועדה, כולל 45(1) (5) עד 45(6), כהצעת הוועדה. מי בעד, רבותי? מי נגד?

45(1) (6), כהצעת הוועדה, נתקבל.

40 מתנגדים. אם כן, רבותי, סעיף 45(1) (6) נתקבל כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 46, רבותי, אין הסתייגות. אנחנו נצביע על סעיף 46 כהצעת הוועדה, רבותי. מי בעד? מי נגד? סעיף 46 נתקבל. 56 בעד, 40 מתנגדים. אם כן, סעיף 46 נתקבל כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים לסימן ד': בלו. לסעיף 47(1), הסתייגות 120. רבותי, מי בעד? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע, קבוצת סיעת בל"ד וקבוצת סיעת קדימה

ההסתייגות לא נתקבלה. אנחנו עוברים לסעיף 47(2) לחלופין. רבותי, לחלופין. מי בעד, רבותי? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה,

קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע, קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת בל"ד וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף 47(2) לא נתקבלה. 55 מתנגדים, 41 בעד. אם כן, רבותי,

לא הגשתם לי רשימה.

רבותי,

אני נותן לכם חצי דקה להגיע לפה עם הרשימה. בוז'י, חבר הכנסת הרצוג. רבותי. משבר באופוזיציה.

משבר.

משבר, קרע באופוזיציה. חבר הכנסת בוז'י. אם כן,

אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית על סעיף 124, רבותי, הסתייגות, הסתייגות 124, רבותי. מי בעד? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה,

מי בעד, רבותי, הסתייגות לחלופין (ב)? מי נגד? חבר הכנסת בוז'י הרצוג, יצחק הרצוג, אני יכול להצביע ידנית, אולי?

ההסתייגות לחלופין (ב) של קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת מרצ,

רע"ם-תע"ל-מד"ע, קבוצת סיעת קדימה,

וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף 47(6) לא נתקבלה.

לסעיף 47(10), הסתייגות 129, רבותי. מי בעד?

ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה,

הסתייגות 133. רבותי, מי בעד? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע, קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת בל"ד וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף 47(13) לא נתקבלה. 54 מתנגדים, 40 בעד. ההסתייגות לא נתקבלה,

לסעיף 47(14), הסתייגות 134, רבותי. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע, קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת סיעת קדימה וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף 47(14) לא נתקבלה. 53 מתנגדים, 43 בעד. אם כן, ההסתייגות לא נתקבלה. לסעיף 47(15), הסתייגות 135. רבותי, מי בעד

כל ההסתייגויות לסעיף 47(1) (16) הוסרו. אנחנו מצביעים על סעיף 47(1) (16) כנוסח הוועדה, רבותי. כנוסח הוועדה, מי בעד? מי נגד? סעיף 47(1) (16), כהצעת הוועדה, נתקבל. 55 בעד, 44 נגד.

רבותי, סעיף 47(1) (16) נתקבל כהצעת הוועדה. אנחנו ממשיכים לסימן ה': חלפני כספים, רבותי. לסעיף 48, הסתייגות 137, רבותי, מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת בל"ד וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע וחברי הכנסת אברהם מיכאלי, נסים זאב וחנא סוייד לסעיף 48 לא נתקבלה. 58 מתנגדים, 39 בעד. אם כן, רבותי, ההסתייגות לא נתקבלה.

רבותי, להצבעה כנוסח הוועדה על סעיפים: 48,

50,

אנחנו עוברים לסעיף 51(1) ו-(2) אין הסתייגויות, רבותי. לסעיף 51(3) אין הסתייגויות אני רואה. יש הסתייגות, כן, רבותי, יש. לסעיף 51(3) יש הסתייגות 138, רבותי. מי בעד ההסתייגות?

נגד? ההסתייגות

קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת

בבקשה, מזכירת הכנסת, להקריא את השמות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, בעד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, בעד עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, אינו משתתף בהצבעה לא משתתף, כי אני מקוזז עם היושב-ראש. אני מקוזז עם היושב-ראש. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נסים זאב, בעד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, בעד מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, בעד משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, אינה נוכחת פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, אינו נוכח יוני שטבון, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, אינו נוכח אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, אינה נוכחת נא להקריא את השמות פעם שנייה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח באסל גטאס, בעד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד צחי הנגבי, נגד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת ישראל חסון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח חיים כץ, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, בעד יעקב פרי, אינו נוכח דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול,

מירי רגב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, אינה נוכחת ישראל כץ לא הקראת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ישראל כץ אינו נוכח רבותי, יש מישהו באולם שלא קראו בשמו או שקראו ולא נכח? חבר הכנסת יצחק כהן, ירדנה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יצחק כהן, בעד יש עוד מישהו, רבותי, שלא נכח בשעת הקראת שמו באולם? אין, רבותי. ההצבעה תמה, רבותי. נא להגיש אלי את תוצאות ההצבעה. רבותי, להלן תוצאות ההצבעה לסעיף 54, רבותי: הסתייגות 139, הצביעו בעד 46, מתנגדים, 57, אחד לא השתתף בהצבעה.

ההסתייגות לסעיף לא נתקבלה. אנחנו מצביעים על סעיף 54 כהצעת הוועדה, רבותי. מי בעד סעיף 54

סעיף 54, כהצעת הוועדה, נתקבל. 56 בעד, 42 מתנגדים.

אנחנו עוברים לסעיף 55. רבותי, הסתייגות 140, לסעיף 55. מי בעד ההסתייגות?

ההסתייגות של קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע לסעיף 55 לא נתקבלה. 64, רבותי, מתנגדים, 33 בעד. אם כן, רבותי, ההסתייגות לא נתקבלה. לאחרי סעיף

אתה מדבר אתי על החוק הבא, על סעיף 141. עדיין לא הצבעתי על סעיף 141. רבותי, לאחר סעיף 55 הסתייגות 141. רבותי. על זה אני רוצה שמית. הלוואות לדיור בירושלים. אם כן, רבותי, הצבעה שמית. נא להקריא את השמות. רבותי, רבותי. רק רגע, מזכירת הכנסת. רבותי, אי-אפשר לנהל את ההצבעה ואת הקראת השמות ברעש כזה. מזכירת הכנסת, נא להקריא את השמות.

להתחיל את ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, בעד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, בעד עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו משתתף בהצבעה נסים זאב, בעד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, בעד מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, בעד משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, אינו נוכח אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, בעד שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, אינו נוכח דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, נגד עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד רבותי. נא להקריא את שמות חברי הכנסת שלא הצביעו בהקראה הראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח אבי וורצמן, נגד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת ישראל חסון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת עוזי לנדאו, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח

אינו נוכח שמעון סולומון, אינו נוכח עמיר פרץ, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח מירי רגב, נגד נחמן שי, בעד עפר שלח, נגד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת רבותי, מישהו מחברי הכנסת לא נכח בהצבעה הראשונה והשנייה? (קוראת בשמות חברי הכנסת) ישראל כץ, נגד השר גלעד ארדן? אני חושבת שאתה הצבעת. רבותי, עוד מישהו שקראו בשמו ולא נכח בהצבעה הראשונה והשנייה? אם כן, רבותי, ההצבעה ננעלה. נא להגיש אלי את תוצאות ההצבעה. אם כן, רבותי, להלן תוצאות ההצבעה. עם קולות החיילים? לא הבנתי. עם קולות החיילים או בלי?

קולות החיילים. אם כן,

להלן תוצאות ההצבעה, לאחרי סעיף 55. בעד, 44, מתנגדים, 58, אחד נמנע. ההסתייגות לא התקבלה. עוברים לפרק ח': ביטוח לאומי.

56(1), הסתייגות 142. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע וחברות הכנסת אורלי לוי אבקסיס וגילה גמליאל לסעיף 56(1) לא נתקבלה. רבותי, לסעיף 56(1), הסתייגות 142: 59 מתנגדים, 22 בעד,

חבר הכנסת ליצמן. חבר הכנסת ליצמן. אני עובר להצבעה שמית, רבותי. הסתייגות, אי-אפשר להתעלם, זה התעללות לשמה. חבר הכנסת ברכה, זאת לא חוכמה, כאשר אני נמצא בזמן הצבעות, זאת אכזריות לשמה. אין שום הצדקה, לא כלכלית. סיימת את דבריך? לא, לא, לא. אוקיי. מזכירת הכנסת, אני עובר להסתייגות 143, הצבעה שמית. נא להקריא את השמות. אל תזרוק את זה על מזכירת הכנסת. פה השרים צריכים לתת את התשובה.

נא להקריא את השמות. אם אין לחם, חבר הכנסת ליצמן, הרבה ברירות אין לי,

להוציא אותך אני לא יכול. תוציא אותי. אני לא אוציא אותך בזמן ההצבעה. אתה יודע שזה לא הנוהל. אדוני היושב-ראש, 40,000 ילדים ירדו מתחת לקו העוני בגלל הקיצוץ הזה. 40,000. תודה, תודה. מזכירת הכנסת, נא להקריא את השמות. בושה וחרפה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח (קוראת בשמות חברי הכנסת) עפו אגבאריה, בעד (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, נגד עשרות אלפי ילדים, נא להפסיק את ההצבעה רגע. לא היה דבר כזה, הקיצוצים, הימורים על ילדים. בושה. תודה. נא להמשיך את ההקראה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד שב במקומך. אתם יודעים שאי-אפשר להוציא בזמן ההצבעה. רבותי, רבותי. חבר הכנסת ברכה. לקצץ, מה אתה רוצה, יושב-ראש? חבר הכנסת ברכה, אל תנצלו את זה. אני אנקוט צעד שאני לא רוצה לנקוט. אני אוציא אתכם ואקרא לכם להצבעה. למה השר מתערב בניהול הישיבה? אדוני, זה לא העניין של השר, למה השר מתערב בניהול הישיבה? אל תקצץ בילדים, חבר הכנסת ברכה, אפשרתי לך להעיר הערה פעם אחת, פעמיים. עד כאן. נא להקריא את השמות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד אזולאי, בעד להוציא אותנו? (קוראת בשמות חברי הכנסת) אריאל אטיאס, בעד (קוראת בשמות חברי הכנסת) ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, נגד (קוראת בשמות חברי הכנסת) קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד עשרות אלפי ילדים ירדו מתחת לקו העוני. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן,

משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד חבר הכנסת ליצמן, מרוב הלהט אתה מתבלבל.

בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, אינו משתתף בהצבעה נסים זאב, בעד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו משתתף בהצבעה בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, בעד מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, בעד משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח איפה הוא? חבר הכנסת ליצמן. חבר הכנסת ליצמן. (קוראת בשמות חברי הכנסת) שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, בעד חבר הכנסת ליצמן, אולי תצא, תירגע בחוץ? סדרנים. חבר הכנסת ליצמן, אולי תצא להירגע בחוץ? (קוראת בשמות חברי הכנסת) שי פירון, אינו נוכח מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, בעד עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, אינו נוכח יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד נא להקריא את השמות פעם שנייה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אלי בן-דהן, נגד אבישי ברוורמן, בעד עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, בעד דני דנון,

נוכח אליהו ישי, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח שי פירון, נגד פניה קירשנבאום, נגד דוד רותם, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת רבותי, יש מישהו באולם המליאה שלא קראו בשמו, או שקראו בשמו ולא הצביע?

ההצבעה תמה. נא להגיש אלי את תוצאות ההצבעה. לא נסלח להם.

נסלח להם. הם פשוט אכזרים. עם אכזר אסור להתחבר, אסור להיות חברים עם אכזרים. מי שאכזר לילדים הוא אכזר לכולם. רוצחים משחררים, רק לילדים מתאכזרים. מחבלים משחררים, ילדים לא אויבים. איזו מדינה זו? הבית היהודי, אפשר לחשוב. הבית היהודי. איזה יהודי? חבר הכנסת ליצמן. נא להגיש לי את תוצאות ההצבעה. חבר הכנסת כהן, לא להפריע לי באמצע ההקראה. אנא, יש גבול. רבותי, להלן התוצאות להסתייגות 143 סעיף 56: בעד, 47, מתנגדים, 60. אם כן, רבותי, ההסתייגות לא נתקבלה. אנחנו עוברים, רבותי, חבר הכנסת ליצמן. שב במקומך. סדרנים. אני לא עוצר אותך, כי אתה יודע שזה לא על-פי התקנון. לא יכול להוציא אותך בזמן ההצבעה. אבל אל תנצלו את זה, רבותי. אמרת את הדברים פעם אחר פעם. יש גבול. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה שמית על הסתייגות 144, סעיף 56, רבותי. הסתייגות 144, סעיף 56. נא להקריא את שמות חברי הכנסת, רבותי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, בעד מיכל בירן, אינה נוכחת בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט,

יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, בעד עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל,

גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, אינו משתתף בהצבעה נסים זאב, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו משתתף בהצבעה בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, בעד מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, בעד משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, אינו נוכח מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, בעד שמעון סולומון, אינו נוכח אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, בעד שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' אינו נוכח רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, בעד עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, אינה נוכחת מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד אין ילדים במדינת היהודים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יובל שטייניץ, נגד חבר הכנסת פרוש. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, אינו נוכח יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, נגד נא להקריא את שמות חברי הכנסת שלא נכחו בסיבוב הראשון פעם שנייה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד מיכל בירן, בעד עמר בר-לב, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח חנין זועבי, בעד אליהו ישי, אינו נוכח יצחק כהן, בעד ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, נגד עוזי לנדאו, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת אברהם מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח יעקב מרגי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד עיסאווי פריג' אינו נוכח יפעת קריב, נגד איציק שמולי, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד נגד רבותי, יש מישהו באולם המליאה שלא הצביע גם בהקראה הראשונה וגם בשנייה? אין רבותי. אם כן, תמה ההצבעה. נא להגיש אלי את תוצאות ההצבעה. אין להם בושה.

היהודי. בזכות הבית היהודי.

ציפי לבני, רבותי, בהתאם לסיכום שהיה בבוקר, מהשעה 19:45 עד השעה 20:30 תהיה הפסקה, לחברי הכנסת המוסלמים, שיצטרכו, מה שהוכרז בבוקר היה 19:45. אם תהיה הסכמה אחרת, היא מקובלת. רבותי, להלן תוצאות ההצבעה: הסתייגות 144 לסעיף 56, בעד, 46, מתנגדים, 60. אם כן,

ההסתייגות לא נתקבלה. איזה אכזרים. איזה אכזרים הם.

בושה וחרפה. בושה וחרפה. אכזרים הם. אנחנו עוברים, איך, חבר הכנסת ליצמן, שב במקומך. בושה וחרפה. בושה וחרפה. תודה. תודה. שב במקומך. אכזרים הם, אכזרים. אנחנו עוברים להסתייגות 145 לסעיף 56. להקריא את שמות חברי הכנסת.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) אילן גילאון,

אינו נוכח משה גפני, חבר הכנסת, חבר הכנסת פרוש. חבר הכנסת פרוש. חבר הכנסת מאיר פרוש (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה גפני, אינו נוכח סדרנים, נא לגשת לחבר הכנסת מאיר

נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, בעד שמעון סולומון, אינו נוכח אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, בעד עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, אינה נוכחת מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, אינו נוכח ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, אינו נוכח יאיר שמיר, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, אינה נוכחת רבותי. נא לקרוא, פנינה תמנו-שטה אמרה שהיא מתנגדת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) פנינה תמנו-שטה, נגד נא להקריא את שמות חברי הכנסת פעם שנייה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, בעד יעקב אשר, בעד מוחמד ברכה, בעד עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, בעד מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, בעד יעל גרמן, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח אמנון כהן, בעד ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח יפעת קריב, נגד יואל רזבוזוב, נגד איציק שמולי, אינו נוכח יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד חברי הכנסת, האם יש מישהו באולם שלא קראו בשמו? הנה, חברת הכנסת גרמן מבקשת כן להשתתף בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יעל גרמן, נגד עפו אגבאריה, בעד גם אני.

אתה הצבעת נגד.

האם יש עוד מישהו? לא. תמה ההצבעה, נא לספור. אתם אכזרים, אכזרים לילדים. רוצחים משחררים, לילדים מתאכזרים. אני מצטרף לליצמן.

שכל העולם יראה איך מתאכזרים לילדים, איך לוקחים להם את פת הלחם.

בושה. אני לא מבין, מילא חבר הכנסת זחאלקה, הוא רעב אז הוא כעוס, אבל חבר הכנסת ליצמן אכל טוב, התפלל מנחה בצורה מכובדת, נתנו הפסקה. לוקחים לילדים את הלחם, לא נסלח.

הכנסת שלא השתתפו בסבב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אבישי ברוורמן, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו משתתף בהצבעה באסל גטאס, בעד זהבה גלאון, בעד מסעוד גנאים, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי,

אחמד טיבי, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, אינה נוכחת שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, אינה נוכחת מירי רגב, אינה נוכחת יואל רזבוזוב, נגד איציק שמולי, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד חברי הכנסת, האם יש מי באולם שמעוניין להשתתף בהצבעה ולא קראו בשמו? חבר הכנסת בנט. (קוראת בשמות חברי הכנסת) נפתלי בנט, נגד חברת הכנסת לנדבר. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סופה לנדבר, נגד את הצבעת, חברת הכנסת קלדרון.

היא לא הצביעה. חברת הכנסת קלדרון לא הצביעה?

(קוראת בשמות חברי הכנסת) רות קלדרון, נגד ביבי נתניהו, האם יש עוד מישהו באולם שמעוניין להצביע?

עד כאן. ההצבעה הסתיימה. נא לספור את הקולות. איפה ראש הממשלה,

אתה אומר שחבר הכנסת ליצמן גורם לפילוג באופוזיציה עם ההצהרות האלה,

הבנתי את הרמז שלך, כן.

הכנסת,

על הסתייגות 146 של קבוצת חד"ש וקבוצת רע"ם-תע"ל-מד"ע. התוצאות: בעד ההסתייגות, 40, נגד ההסתייגות, 59. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 147, של קבוצת בל"ד. הצבעה שמית, כפי שנתבקשנו. גברתי המזכירה. כן, אבל אם זה בנושא הצבעות, אנחנו, רק הערה לסדר ההצבעה. זה לא יעזור, חבר הכנסת שטרית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח סליחה. מה רצית, חבר הכנסת שטרית?

לסדר ההצבעה, אבל עוד פעם, אני חוזר ואומר, אין סיכומים עם האופוזיציה כרגע גם אם ירצו כל הצבעה לעשות שמית,

בבקשה, תנו לו את המיקרופון. אני רוצה להעיר לסדר ההצבעה, אדוני היושב-ראש.

נראה לי, זה זילות וזלזול בכנסת להצביע על אותו סעיף עשר פעמים הצבעה שמית. עם כל הכבוד לאופוזיציה, זה לא תקין וזה יחייב אותנו לתקן את התקנון, שאי-אפשר יהיה לעשות הצבעות שמיות. תודה, חבר הכנסת שטרית. חברי הכנסת. חבר הכנסת ליצמן, אתה מפריע כרגע. חבר הכנסת ליצמן, אתה מפריע כרגע, ואנחנו לא מצביעים על סעיפים, אנחנו מצביעים על הסתייגויות. אני רוצה לענות, עזוב, חבר הכנסת הרצוג, הנקודה ברורה. יש הסתייגויות, יש לכם זכות מלאה לדרוש הצבעה על ההסתייגויות בנפרד, כפי שזה נתבקש. בבקשה, גברתי מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, אינו נוכח דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, בעד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, בעד עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, אינה נוכחת גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, בעד נסים זאב, בעד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו משתתף בהצבעה בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, בעד משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, בעד שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' אינו נוכח רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, אינו נוכח יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסבב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח אורי אורבך, נגד רוברט אילטוב, נגד זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח זהבה גלאון, בעד מסעוד גנאים, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח משחרר מחבלים עם דם על הידיים.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה זלמן פייגלין, אינו נוכח עיסאווי פריג' אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע ולא קראו בשמו? הנה, חבר הכנסת ישראל כץ. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ישראל כץ, נגד האם יש עוד חברי כנסת שמעוניינים להשתתף בהצבעה ולא השתתפו עד עכשיו?

ההצבעה הסתיימה.

הכנסת,

על הסתייגות 147. התוצאות: בעד ההסתייגות, 39, נגד ההסתייגות, 58. הסתייגות 147 לא התקבלה.

חברי הכנסת, כפי שהודעתי בתחילת הדיון, אנחנו עכשיו נצא להפסקה עד 20:30. ב-20:30 בדיוק נחדש את ההצבעות. אנחנו עושים זאת כדי לאפשר לחברי הכנסת המוסלמים לשבור את הצום.

חברי הכנסת אנחנו מחדשים את ההצבעות.

לא רואה היענות רבה, אבל הודענו שב-20:30 אנחנו ממשיכים עם ההצבעות. אנחנו נצביע על הסתייגות 148. להזכירכם, הפרק הוא: ביטוח לאומי. ההצבעות הן הצבעות שמיות, כפי שנתבקשנו לעשות. הסתייגות 148, גברתי המזכירה, אנחנו ערוכים להצבעה שמית? בבקשה, נא להתחיל. הסתייגות 148 לסעיף 56(1). (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח שמעון אוחיון, אינו נוכח אורי אורבך, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכל בירן, אינה נוכחת בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח אלי בן-דהן, אינו נוכח נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח זהבה גלאון, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח נסים זאב, אינו נוכח חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, אינו נוכח אברהם מיכאלי, אינו נוכח מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, אינו נוכח בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, אינו נוכח גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' אינו נוכח רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, אינו נוכח יפעת קריב, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, אינו נוכח יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, אינו נוכח אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא השתתפו בסבב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכל בירן, בעד בנימין בן אליעזר, אינו נוכח אלי בן-דהן, אינו נוכח אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, בעד עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח אבי וורצמן, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח נסים זאב, אינו נוכח ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד ישראל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, בעד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, בעד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, אינו נוכח עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, בעד משולם נהרי, אינו נוכח חנא סוייד, בעד ניסן סלומינסקי, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח עיסאווי פריג' בעד אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת זבולון קלפה, אינו נוכח דוד רותם, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שמעוניינים להשתתף בהצבעה? חבר הכנסת לנדאו? (קוראת בשמות חברי הכנסת) עוזי לנדאו, נגד חבר הכנסת איתן בכל? (קוראת בשמות חברי הכנסת) איתן כבל, בעד חבר הכנסת וורצמן? (קוראת בשמות חברי הכנסת) אבי וורצמן, נגד חבר הכנסת גפני? חבר הכנסת גפני אמרנו הבא בתור. (קוראת בשמות חברי הכנסת)

גפני, בעד חבר הכנסת נהרי? (קוראת בשמות חברי הכנסת) משולם נהרי, בעד יש עוד מישהו שם? חבר הכנסת מקלב? בעד. מקלב הודיע שהוא בעד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אורי מקלב, בעד חבר הכנסת קלפה? (קוראת בשמות חברי הכנסת) זבולון קלפה, נגד חבר הכנסת בנימין בן-אליעזר? קלפה נגד. בנימין בן-אליעזר הודיע שהוא בעד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) בנימין בן-אליעזר, בעד חבר הכנסת בן-דהן? (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי בן-דהן, נגד יש עוד מישהו מחברי הכנסת שלא קראנו בשמו? חבר הכנסת יצחק כהן?

יצחק כהן, בעד וגם חבר הכנסת יצחק וקנין? (קוראת בשמות חברי הכנסת) יצחק וקנין, בעד חבר הכנסת יאיר לפיד, הצבעת או לא הצבעת?

לא הצבעת. חבר הכנסת יאיר לפיד? נגד. וחבר הכנסת חיים כץ? (קוראת בשמות חברי הכנסת) חיים כץ,

אז חיים כץ נגד. זהו, אפשר לסיים את ההצבעה ולספור את הקולות. חברי הכנסת, הצבענו, כזכור לכם, על סעיף 148, נכון? הסתייגות 148, סליחה.

33, נגד, 56. אני קובע כי ההסתייגות

התקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 149 לסעיף 56(2). ההצבעה היא שמית. בבקשה, גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, בעד עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, אינו נוכח נסים זאב, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, בעד שמעון סולומון, אינו נוכח אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, אינו נוכח דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול,

פניה קירשנבאום, אינה נוכחת רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד נא להקריא פעם שנייה את שמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד זאב אלקין, נגד אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, בעד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק וקנין, בעד נסים זאב, אינו נוכח חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד עמיר פרץ, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום,

נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח סילבן שלום, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת רבותי, יש מישהו באולם המליאה שלא הצביע? חבר הכנסת אביגדור ליברמן.

ליברמן, נגד רבותי, יש עוד מישהו באולם המליאה שלא הצביע? באסל גטאס. (קוראת בשמות חברי הכנסת) באסל גטאס, ראש הממשלה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) באסל גטאס, נגד, נגד, נגד.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) באסל גטאס, בעד בנימין נתניהו, נגד רבותי, יש עוד מישהו שלא,

הצביע. רוזין, חברת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכל רוזין, בעד אם כן, רבותי, תמה ההצבעה. נא להגיש לי את תוצאות ההצבעה. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית. זאת, אלקטרונית, לא שמית.

מייד אחרי שאני אכריז על התוצאות אני עובר להצבעה אלקטרונית. ולכן, חברי הכנסת, שבו במקומותיכם. שלא תגידו שהפתענו אתכם.

להלן תוצאות ההצבעה על הסתייגות 149 לסעיף 56(2): רבותי,

36, מתנגדים, 58. אם כן, ההסתייגות לא נתקבלה. השרים, אנחנו עוברים להסתייגות לסעיף 56(3). הסתייגות 150, הצבעה אלקטרונית. מי בעד? מי נגד?

סיעת העבודה,

סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע וקבוצת סיעת חד"ש וחברות הכנסת אורלי לוי אבקסיס וגילה גמליאל לסעיף

, רבותי? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 56(4) לא נתקבלה.

עכשיו אנחנו עוברים לשמי מחדש. כבר דאגנו, בוז'י.

54 נגד, 29 בעד.

הכנסת שלא נכחו בהקראה הראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח בנימין בן-אליעזר,

מוחמד ברכה, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח נסים זאב, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, בעד אליהו ישי, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח אברהם מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח גדעון סער, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת רבותי, יש מישהו באולם המליאה שקראו בשמו ולא נכח? חבר הכנסת יעקב אשר. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יעקב אשר, בעד משה גפני, בעד יש עוד חברי כנסת, רבותי, שקראו בשמם ולא הצביעו? אם כן, רבותי, תמה ההצבעה. נא להגיש אלי את תוצאות ההצבעה. אדוני היושב-ראש, ילדים,

החלטה לא מוסרית, ההחלטה הזאת. היא לא מוסרית. לשחרר את המחבלים עם דם על הידיים? רוצחים, אכזרים, משחררים מחבלים עם דם על הידיים, משחררים מחבלים עם דם על הידיים, משחררים מחבלים עם דם על הידיים, משחררים מחבלים עם דם על הידיים, משחררים מחבלים עם דם על הידיים, אכזרים, אכזרים, משחררים מחבלים עם דם על הידיים, משחררים מחבלים עם דם על הידיים, ילדים, ילדים. משחררים מחבלים עם דם על הידיים. משחררים מחבלים, חבר הכנסת ליצמן, נא לא להפריע למהלך ההצבעה. רבותי, להלן תוצאות ההצבעה: הסתייגות 153 לסעיף 56(5), בעד, 34, נגד, 57. אם כן, ההסתייגות לא נתקבלה. אנחנו עוברים לסעיף 56(6), ההסתייגות האחרונה בסעיף הזה, 154. הסתייגות 154. לא, יש עוד.

זו ההסתייגות האחרונה ב-56. לסעיף הזה, לסעיף 56. רבותי, אני עושה הצבעה אלקטרונית. רבותי.

רבותי, לא הגישו לי לגבי ההצבעה הזאת חתימות. מי בעד, רבותי? מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת ש"ס, קבוצת סיעת יהדות התורה, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 56(6) לא נתקבלה.

אם כן, רבותי, ההסתייגות לא נתקבלה. אנחנו מצביעים עכשיו על סעיף 56 מ-(1) עד (6), כהצעת הוועדה, רבותי. מי בעד? מי נגד? סעיף 56(1) (6), כהצעת הוועדה, נתקבל. עם הדם על הידיים.

55 מתנגדים, 27 בעד. ההסתייגות לא נתקבלה. רבותי, אנחנו מצביעים על סעיף 57 כהצעת הוועדה. רבותי, מי בעד? מי נגד? סעיף 57, כהצעת הוועדה, נתקבל. אנחנו רוצים שמית על זה. תגישו לי, נצביע שמית.

על הצעת הוועדה. אנחנו רוצים הצבעה שמית "כהצעת הוועדה". הסעיף הבא. 52 בעד, 28 מתנגדים. אם כן, רבותי, סעיף 57 התקבל כהצעת הוועדה. לסעיף 58, נגד. לא משנה את התוצאה. לפרוטוקול.

שמית, חברת הכנסת זהבה גלאון, לסעיף 58 את רוצה הצבעה שמית? שמית, שמית. רוצים הצבעה, ? מעכשיו עד סוף פרק קצבאות ילדים זה שמי, אחרי זה עוברים, אוקיי, הבנו את העניין. אם כן, רבותי, סעיף 58, רבותי, הצבעה שמית. רבותי, אנחנו מצביעים על סעיף 58, הסתייגות 156, בהצבעה שמית, רבותי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד מיכל בירן, אינה נוכחת בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, בעד עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, אינו נוכח אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, אינו משתתף בהצבעה נסים זאב, אינו נוכח חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו משתתף בהצבעה בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי,

אינו נוכח משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, אינה נוכחת פניה קירשנבאום, אינה נוכחת רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, אינה נוכחת מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, נגד איציק שמולי, אינו נוכח יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד נא להקריא את שמות חברי הכנסת פעם שנייה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד אורי אריאל, אינו נוכח מיכל בירן, בעד דני דנון, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח נסים זאב, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח יעקב פרי, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת יפעת קריב, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד סילבן שלום, נגד איציק שמולי, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת רבותי, יש מישהו באולם המליאה שקראו בשמו ולא הצביע? אין. תמה ההצבעה. נא להגיש אלי את תוצאות ההצבעה.

להלן תוצאות ההצבעה: הסתייגות 156 לסעיף 58, בעד, 33, מתנגדים, 56. אם כן, ההסתייגות לא נתקבלה.

נוכח מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, אינו נוכח אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, בעד עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, בעד משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, אינו נוכח אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, אינו משתתף בהצבעה נסים זאב, אינו נוכח חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו משתתף בהצבעה בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, בעד שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, אינו נוכח יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד נא להקריא את שמות חברי הכנסת פעם שנייה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, אינו נוכח זאב אלקין, נגד אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד יחיאל חיליק בר, אינו נוכח עמר בר-לב, אינו נוכח זהבה גלאון, אינה נוכחת גילה גמליאל, נגד משה גפני, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח נסים זאב, בעד ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת עוזי לנדאו, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח עמרם מצנע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח סילבן שלום, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת רבותי, יש מישהו באולם המליאה שקראו בשמו ולא הצביע? חבר הכנסת רוברט אילטוב. (קוראת בשם חבר הכנסת) רוברט אילטוב, נגד השר עוזי לנדאו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עוזי לנדאו, נגד ניצן הורוביץ. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ניצן הורוביץ, בעד טלב אבו עראר. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד רבותי, יש עוד מישהו שקראו בשמו ולא הצביע? השר אורי אריאל. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אורי אריאל, נגד משה גפני, בעד השרה סופה לנדבר. אני הצבעתי. רבותי, יש מישהו באולם המליאה שקראו בשמו ולא הצביע? צחי הנגבי. אם כן, רבותי, תמה ההצבעה. נא להגיש לי את תוצאות ההצבעה. אדוני היושב-ראש, אין לכם זכות.

לתת להם שעות עבודה ומנוחה. עבירות על החוק. כואב לי הלב. אתה יכול להחזיק את הנבחרים זאת הפרה מוחלטת של חוקי העבודה.

אני חושב שהכנסת,

אתה לא חס על הילדים שאתה מקצץ להם את הקצבאות? זה לא חוק שעות עבודה ומנוחה. האוכל של

הצבעות אישיות, כולן,

תודה לחברי הכנסת. נא להקריא את שמות חברי הכנסת. גם על 158 הצבעה שמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת)

נוכחת גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, אינו נוכח אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, אינו משתתף בהצבעה נסים זאב, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת דב חנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, אינה נוכחת מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, נגד דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, בעד שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, אינו נוכח יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד נא להקריא שוב את שמות חברי הכנסת שלא הצביעו בקריאה הראשונה של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אורי אריאל, נגד עמר בר-לב, אינו נוכח זהבה גלאון, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח נסים זאב, אינו נוכח חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו משתתף אחמד טיבי, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו משתתף בנימין נתניהו, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת יוני שטבון, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת רבותי, האם יש מישהו באולם המליאה, מחברי הכנסת, שקראו בשמו ולא הצביע? אין. תמה ההצבעה. נא להעביר אלי את תוצאות ההצבעה. רבותי,

תוצאות ההצבעה על הסתייגות 158 לסעיף 58: בעד, 33. מתנגדים,

ההסתייגות לא נתקבלה.

אנחנו עוברים להסתייגות 159. נא להקריא את שמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, נגד יעקב אשר, בעד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, בעד עמר בר-לב, אינו נוכח באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו משתתף בהצבעה נסים זאב, בעד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת דב חנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, אינו נוכח שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, נגד דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, בעד שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' אינו נוכח רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת רות קלדרון, אינה נוכחת זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, אינה נוכחת מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, אינו נוכח יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, אינה נוכחת אנחנו נקרא שוב את שמות כל מי שלא היה נוכח או נוכחת בהצבעה. בבקשה, ירדנה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח דוד אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד גלעד ארדן, נגד עמר בר-לב, בעד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח אבי וורצמן, אינו נוכח ג'מאל זחאלקה, בעד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו משתתף בהצבעה אחמד טיבי, אינו נוכח מרדי יוגב, נגד אליהו ישי, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו משתתף בהצבעה בנימין נתניהו, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח עיסאווי

אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת רות קלדרון, נגד יפעת קריב, אינה נוכחת מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, נגד אלעזר שטרן, אלעזר שטרן. הוא נמצא, נגד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלעזר שטרן, נגד עפר שלח, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, נגד יש מישהו או מישהי באולם שלא הצביע? השר פרי. יש עוד מישהו? סגן השר אבי וורצמן גם כן. עוד מישהו או מישהי לא השתתפו בהצבעה?

אבי וורצמן, נגד רגע, יש כאן גם את מקלב. ההצבעה תמה. נעבור לספירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אורי מקלב, בעד ההצבעה תמה. אנחנו נעבור לספירה. ההצבעות הבאות יהיו בהצבעה אלקטרונית. אם אפשר להפעיל צלצול להצבעה, כי משנים עכשיו את סדרי ההצבעות. מעכשיו ההצבעות, אנחנו נאיץ אותן. אז תישארו. לאחר מכן אין בעיה.

56. הסתייגות 159 לסעיף 58 לא התקבלה.

עוברים להצבעה אלקטרונית. אני מבקשת מכולם ומכולן

מי בעד? מי נגד? ההצבעה החלה. ההסתייגות של חברי הכנסת משה גפני ומיקי

בעד, 33, נגד, 47, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. עכשיו אנחנו מצביעים בהרמת יד. מי בעד סעיף 58 לפי נוסח הוועדה? לא. אלקטרונית.

אוקיי. את הסעיף הזה, דורשים הצבעה אלקטרונית. עוברים להצבעה אלקטרונית. בבקשה. סעיף 58, כהצעת הוועדה,

אין להם בושה. בעד, 51, נגד, 31. אין להם בושה. סעיף 58 התקבל כנוסח הוועדה. סליחה? זו, לא מוסרית. טוב, אני עוברת להצבעה הבאה, פרק ט': מים. אנחנו עוברים לסעיף 59(1). הסתייגות 161 של קבוצת חד"ש. מי בעד ההסתייגות, להרים את היד. היה רוב.

מי בעד ההסתייגות, להרים את היד. מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 59(1) לא נתקבלה. ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו עוברים להסתייגות מס' 162 של קבוצת בל"ד. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות (162) של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 59(1) לא נתקבלה. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 163 של קבוצת בל"ד. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (163) של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 59(1) לא נתקבלה. ההסתייגות לא התקבלה. אני עוברת להסתייגות מס' 164 של קבוצת מרצ. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 59(1) לא נתקבלה. רק שנאה, רק שנאה, רק שנאה, רק שנאה.

רק שנאה. ההסתייגות לא התקבלה. אני עוברת לסעיף 59(2). הסתייגות מס' 165 של קבוצת בל"ד, מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (165) של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 59(2) לא נתקבלה. ההסתייגות לא התקבלה.

אני עוברת להסתייגות מס' 166 של קבוצת בל"ד. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (166) של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 59(2) לא נתקבלה. ההסתייגות לא התקבלה. אני עוברת להסתייגות מס' 167 לסעיף 59(3) של קבוצת מרצ.

מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 59(3) לא נתקבלה.

שנאה. ההסתייגות לא התקבלה.

אני עוברת להסתייגות מס' 168 של קבוצת בל"ד. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (168) של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף

לא נתקבלה. ההסתייגות לא התקבלה.

אני עוברת להסתייגות מס' 169 של קבוצת בל"ד. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (169) של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 59(3) לא נתקבלה.

אני עוברת להסתייגות מס' 170 של קבוצת בל"ד. מי בעד

מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (170)

קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 59(3) לא נתקבלה. רק שנאה.

מי בעד סעיף 59(1) (36), כולל, כנוסח הוועדה? מי נגד? סעיף 59(1) (36), כהצעת הוועדה, נתקבל. הסעיף 59, מ-(1) עד (36) כולל, התקבל

אדוני היושב-ראש, תרשו לי, קודם כול, חברי חברי הכנסת,

סגן שר האוצר לא אומר אמת. הוא לא אומר אמת. אני יודע מי הם, אני יודע גם מה הסכום, אדוני היושב-ראש, שיאשים אותי בכול, רק לא בנושא אמת ויושרה, הם לא ילמדו אותי, בטוח. אדוני

האוצר, אדוני שר האוצר,

חבר הכנסת יאיר לפיד, הייתה שאלה של חבר הכנסת יצחק הרצוג,

אם ראש הממשלה ו/או משרד האוצר הבטיחו כספים לסיעה כלשהי תמורת התנעת התהליך המדיני? אני מצטט את השאלה.

התשובה של שר האוצר היא לא. בזה מיצינו את הפרק הזה. אני מבקש. טוב, חבר הכנסת ברכה יהיה אחרון השואלים. אמר חבר הכנסת הרצוג שהלילה עוד ארוך, עוד יש לנו תקציב לפנינו. אדוני היושב-ראש, השאלה לראש הממשלה: האם הובטחו לסיעות בקואליציה הבטחות בנושא קידום חוקים מסוימים שלא מוסכמים על הקואליציה כאתנן או כתנאי להצבעה בעד התקציב? אתה יודע שכן ואני יודע שכן. אדוני?

חבר הכנסת כהן. הובטח יחס טוב. לא.

הובטח יחס טוב, כפי שאומר השר גלעד ארדן. חברי הכנסת, קריאה שלישית: הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג 2013, הצבעה אלקטרונית, חברי הכנסת. קריאה שלישית, בבקשה. חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014),

חברי הכנסת, בעד, 56,

41, אין נמנעים, אחד נוכח, אני קובע כי הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), המוכר גם כחוק ההסדרים, עברה כנדרש בשלוש קריאות, כולל לוח התיקונים.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים, אם כן, לסדרת הצבעות ארוכה, בקריאה שנייה, על הצעת התקציב לשנות הכספים 2013 2014. שימו לב, 2013 2014, זה ודאי ישתקף גם בהצבעות. חברי הכנסת, נשיא המדינה, תצביע על כל הסעיף, אני מוריד את ההסתייגויות. טוב. חבר הכנסת הרצוג מודיע בשם האופוזיציה שמורידים את ההסתייגויות. חברת הכנסת סטרוק, מורידה הסתייגות? כן.

אם כן, אני מצביע על סעיף 01, נשיא המדינה ולשכתו, לשנת 2013, כנוסח הוועדה. אלקטרוני. בואו נתחיל. מי בעד? מי נגד? סעיף 01, נשיא המדינה ולשכתו, לשנת הכספים 2013, נתקבל. 56 בעד, 38 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 01, נשיא המדינה ולשכתו, ל-2013, אושר כנוסח הוועדה. ל-2014, אותו סעיף, 01. מסירים את ההסתייגויות, ואנחנו מצביעים כנוסח הוועדה. כן כן, הודיעו לי. מי בעד, מי נגד, כנוסח הוועדה? סעיף 01,

חברי הכנסת, 58 בעד, 40 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף תקציבי 01, נשיא המדינה ולשכתו, לשנת 2014, אושר כנוסח הוועדה. חבר הכנסת הרצוג, האם אפשר לעבור לידני? חבר הכנסת הרצוג, ידני? ידני, אפשר. עד שאתה מודיע לי אחרת, אנחנו מצביעים הצבעה ידנית. 02, תקציב הכנסת, אין הסתייגויות. אנחנו מצביעים על שנת 2013, כולל לוח התיקונים. מי בעד הסעיף, ירים את היד. תודה, אפשר להוריד. מי נגד הסעיף, ירים את היד. תודה. סעיף 02, הכנסת, לשנת הכספים 2013, נתקבל. ל-2013, סעיף 02, הכנסת, אושר, כולל לוח התיקונים. ל-2014, סעיף 02, הכנסת. מי בעד, ירים את היד. מי נגד, ירים את היד. תודה. סעיף 02, הכנסת, לשנת הכספים 2014, נתקבל. 02, הכנסת, אושר לשנת 2014, כולל לוח התיקונים. 03, סעיף חברי ממשלה, לשנת 2013, אין הסתייגויות. מי בעד הסעיף, ירים את היד.

מי נגד הסעיף? תודה. סעיף 03, חברי ממשלה, לשנת הכספים 2013, נתקבל. סעיף 03, חברי הממשלה, ל-2013 אושר, כולל לוח התיקונים. ל-2014, אותו סעיף 03, חברי ממשלה, אין הסתייגויות. מי בעד הסעיף, ירים את היד. תודה.

מי נגד הסעיף? תודה רבה. סעיף 03, חברי ממשלה, לשנת הכספים 2014, נתקבל.

יהדות התורה, להצביע? על ההסתייגות, להצביע או לא?

מסירים. אמנון כהן, מסיר? מה פתאום. לא מסיר. לוחם. חבר הכנסת אמנון כהן, הסתייגות לסעיף 04. מי בעד ההסתייגות, ירים את היד. תודה. מי נגד ההסתייגות, ירים את היד.

ההסתייגות של חבר הכנסת אמנון כהן לסעיף 04, משרד ראש הממשלה (מועצות דתיות),

לא נתקבלה. ההסתייגות לא התקבלה. מוחמד ברכה, אדוני, להצביע?

מי נגד ההסתייגות? תודה. ההסתייגויות של קבוצת סיעת העבודה של אראל מרגלית לסעיף 04, משרד ראש הממשלה (לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, אמרכלות, מפקד אוכלוסין,

17א, של קבוצת ברכה. ההסתייגות של קבוצת חבר הכנסת מוחמד ברכה לסעיף 04, משרד ראש

חברי הכנסת, בעד, 41, נגד, 57, אין נמנעים. אני קובע כי הסתייגות סיעת בל"ד לא התקבלה. חבר הכנסת גפני, להצביע? כן. הסתייגות של חבר הכנסת גפני. מי בעד, ירים את היד. תודה. מי נגד ההסתייגות בעמוד 19, של גפני? תודה. ההסתייגויות של חבר הכנסת משה גפני לסעיף 04, משרד ראש הממשלה (המטה הקיברנטי הלאומי,

לשנת הכספים 2014,

ההסתייגות לא התקבלה. חבר הכנסת חסון? להסיר.

יהדות התורה, להצביע? כן. בעמוד 20, הסתייגויות של חברי הכנסת משה גפני, יעקב ליצמן,

נצביע על הסתייגויות קבוצת חד"ש בעמוד 20 ו-21.

בבקשה. אלקטרוני, על ההסתייגות. ההסתייגויות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 04, משרד ראש הממשלה (מינהלת השירות האזרחי, סיוע נפגעות תקיפה מינית,

מחשב לכל ילד, השלמת הטיפול במפוני, סיוע

הכנסת, בעד, 46, 58 מתנגדים, אין נמנעים. הסתייגויות 1 44 לא אושרו. אבל יש הסתייגויות נוספות של קבוצת העבודה בעמוד 25, סעיפים 1 15. מי בעד, ירים את היד. תודה.

הסתייגות נוספת באותו עמוד, של קבוצת חד"ש. מי בעד ההסתייגות הנוספת, ירים את ידו. תודה.

מי נגד? תודה. ההסתייגות של סיעת חד"ש לסעיף 04, משרד ראש הממשלה (בתי-עלמין במגזר הערבי), לשנת הכספים 2014, לא נתקבלה. ההסתייגות הוסרה. אנחנו נצביע על סעיף 04 לשנת הכספים 2014,

מי בעד הסעיף, ירים את ידו.

כולל בעמוד 30, עד סעיף 26. הצבעה אלקטרונית, חברי

ההסתייגויות של קבוצת סיעת העבודה לסעיף 05, משרד האוצר (משרד האוצר, תחום פעולה כללי, שירותי מטה ממשלתיים, שירותי מטה כלל-משקיים,

רזרבה לפעולות

תשאל אם מסירים או לא. אתה מחליט? אני מאוד מתנצל בפני חבר הכנסת ישראל חסון. האם אדוני, בוא נסכם כך: לשאול כל פעם? או שאתה תודיע לי אם אתה לא רוצה להצביע? אתה תודיע לי אם אתה מבקש להצביע. סיכום בהחלט מכובד ומקובל. חבר הכנסת מוחמד ברכה, אנחנו הצבענו על ההסתייגות? לא הצבענו. מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת מוחמד ברכה, ירים את ידו. קבוצת חד"ש. מי נגד ההסתייגות של קבוצת חד"ש? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 05, משרד האוצר (התקשוב הממשלתי), לשנת הכספים 2014, לא נתקבלה. ההסתייגות של קבוצת חד"ש לא נתקבלה. שאול מופז, איננו. קבוצת העבודה, בעמוד 31 32, סדרת הסתייגויות. מי בעד ההסתייגויות של קבוצת העבודה? ההסתייגויות של קבוצת סיעת העבודה לסעיף 05, משרד האוצר (משרד האוצר, משרד האוצר, ראשי, מטה משרד האוצר, אגף התקציבים,

שוק ההון,

אנחנו עוברים ל-06, משרד הפנים, לשנת 2013. אמרנו משרד הפנים, שר הפנים קם ממקומו. מה נעשה? הסתייגות קבוצת בל"ד בעמוד 33. ההסתייגויות של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 06, משרד הפנים (משרד הפנים, שירותי דת לעדות לא, פיתוח מבני דת, הרשות למאגר ביומטרי,

רע"ם-תע"ל-מד"ע, בעמוד 36. אלקטרוני. בבקשה. ההסתייגויות של קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע לסעיף 06, משרד הפנים (הנהלת המשרד,

ישראל חסון, מסיר. יהדות התורה, מי בעד ההסתייגות? ההסתייגויות של קבוצת סיעת יהדות התורה לסעיף 06, משרד הפנים (פיתוח מבני דת,

ישראל חסון מסיר. יהדות התורה? אלקטרוני.

יהדות התורה, בעמוד 41, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת יהדות התורה לסעיף 07, המשרד לביטחון פנים (כבאות והצלה),

בעד, 39, 57 מתנגדים, אין נמנעים. הסתייגות יהדות התורה לא נתקבלה. באותו עמוד,

הסתייגות קבוצת חד"ש,

ההסתייגויות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 07,

המשרד לביטחון פנים,

כנוסח הוועדה. מי בעד, מי נגד, ירים את ידו. סעיף 07,

לשנת הכספים 2013,

07 לשנת 2013 התקבל כנוסח הוועדה.

לאותו סעיף, 07, ב-2014. קבוצת בל"ד בעמוד 44. מי בעד,

ירים את ידו. תודה. ההסתייגויות של קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 07, המשרד לביטחון פנים (שירות בתי-הסוהר, משטרת ישראל,

תוכנית למאבק בפשיעה,

לשנת הכספים 2014, לא

לא התקבלה. ישראל חסון,

מוחמד ברכה, מי בעד ההסתייגות? מי נגד הסתייגות חד"ש? ההסתייגויות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 08, משרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי וכונס, נציבות

ש"ס בעמוד 50. מי בעד ומי נגד ההסתייגות של ש"ס, ירים את ידו. ההסתייגויות של קבוצת סיעת ש"ס לסעיף 08, משרד המשפטים (בתי-הדין הרבניים,

בתי-הדין הרבניים), לשנת הכספים 2013, לא נתקבלו. ההסתייגות לא

אנחנו עוברים לסעיף 09, משרד החוץ, ל-2013. קבוצת בל"ד, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.

נגד, ירים את ידו. ההסתייגויות של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה קבוצת סיעת בל"ד לסעיף 09,

משרד החוץ, תפעול מטה בארץ, תפעול הנציגויות בחו"ל, פעילות דיפלומטית בחו"ל),

רע"ם-תע"ל-מד"ע? מסירים. ש"ס ב-58, אלקטרוני. בבקשה. הסתייגות של ש"ס אלקטרוני. ההסתייגויות של קבוצת סיעת ש"ס לסעיף 09,

החוץ (משרד החוץ, פעילות

מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. תודה. מי נגד ההסתייגות? תודה. ההסתייגויות של חבר הכנסת אברהים צרצור לסעיף 10, מטה לביטחון לאומי (מטה לביטחון לאומי, רזרבות),

לא התקבלו הסתייגויות לסעיף תקציבי: 10,

מי בעד, ירים את ידו. תודה. מי נגד? תודה. סעיף 10, מטה לביטחון לאומי, לשנת הכספים 2014, כהצעת הוועדה, נתקבל.

שנעשה הפסקה בהצבעות,

זהו? כבוד היושב-ראש, מותר לחלק שוקולד במליאה? פשוט אני לא ידעתי שיש כל כך הרבה חברי כנסת מוסלמים שכנראה צמו כל היום ועכשיו דחוף להם לאכול, ובמיוחד בקואליציה. תחשוב, זה ימות המשיח, חצי מהקואליציה חברי כנסת מוסלמים, כנראה. טוב, חברי הכנסת, אנחנו חוזרים להצביע ואני מאוד מבקש שזה לא יחזור על עצמו, שלא יחזור על עצמו דבר כזה. רק מפאת כבודה של האופוזיציה אני ממשיך בהצבעות, כי לאחר שהגענו אתם לסיכומים, באמת הקואליציה מתנהגת בצורה כזאת. חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בעמוד 63, סעיף 12, לשנת 2013, גמלאות ופיצויים. נו? יהדות התורה, הסתייגות יהדות התורה בעמוד 63. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. תודה. מי נגד ההסתייגות? תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת יהדות התורה לסעיף 12,

לשנת הכספים 2013, לא נתקבלה. ההסתייגות לא התקבלה. לא קיבלנו שוקולד, אני מוחה.

בעמוד 63. מי בעד ההסתייגות,

חבר הכנסת זחאלקה, נא לשבת. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.

מי נגד ההסתייגות, ירים את ידו. תודה. ההסתייגויות של קבוצת סיעת העבודה לסעיף 12, גמלאות ופיצויים (גמלאות ופיצויים, גמלאות, הסדר קרנות הפנסיה, תפעול מינהלת הגמלאות, רזרבה), לשנת הכספים 2013, לא נתקבלו.

אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו בסעיף תקציבי: 12, גמלאות ופיצויים לשנת 2014, כנוסח הוועדה. מי בעד, ירים את ידו. תודה. מי נגד?

סעיף 12,

עמוד 65, סעיף 13, הוצאות שונות, לשנת 2013. ישראל חסון,

קבוצת חד"ש. מי בעד, ירים את ידו. תודה. מי נגד? תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 13, הוצאות שונות (שיפוי רשויות מקומיות), לשנת הכספים 2013, לא נתקבלה. לא התקבלה. שאול מופז, איננו.

הוועדה,

עבר כנוסח הוועדה. עמוד 68א, לסעיף תקציבי 15, משרד הביטחון. חבר הכנסת פייגלין, איננו. קבוצת מרצ, אלקטרוני? הסתייגות קבוצת מרצ בעמוד

סעיף 16, הוצאות חירום אזרחיות, ל-2013, אושר כנוסח הוועדה. עוברים ל-68ד. סעיף תקציבי 16, הוצאות חירום אזרחיות, ל-2014. קבוצת העבודה? אנחנו מצביעים על הסתייגות קבוצת העבודה. מי

קבוצת חד"ש. מי בעד ההסתייגות של חד"ש, ירים את ידו.

מי נגד ההסתייגות? תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 19, משרד המדע, התרבות (תמיכה בספורט), לשנת הכספים 2013, לא נתקבלה. לא

ש"ס? מסיר. קבוצת בל"ד בעמוד 77א, הסירו. בעמוד 77ב, קבוצת בל"ד? הסירו. סעיף 19, ל-2014, כנוסח הוועדה. מי בעד, ירים את ידו. תודה. מי נגד? תודה.

התקבל כנוסח הוועדה. חברים, אנחנו בעמוד 78, סעיף 20, משרד החינוך, לשנת 2013. קבוצת בל"ד? מסיר.

ישראל חסון, איננו. יהדות התורה? בוז'י, בוז'י. אנחנו רוצים שמי, על יהדות התורה שמי. רגע, יעקב, ליצמן בעמוד 79, אדוני? ליצמן, מה זה הסעיף הזה? ליצמן? בעמוד 79, לקבוצת יהדות התורה יש הסתייגות, והם מבקשים הצבעה שמית. בבקשה, גברתי המזכירה. 79, על סעיפים 1 3, כולל. אז אנחנו נבטל את ההסכם. נבטל את ההסכם.

תעשה מה שאתה רוצה,

מה אתה רוצה ממני?

בבקשה, גברתי המזכירה, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת)

אינו נוכח עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, בעד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, בעד עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, נגד זהבה גלאון, נגד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, בעד נסים זאב, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, בעד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי,

נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב,

אינו משתתף בהצבעה אראל מרגלית,

נגד חנא סוייד,

נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' אינו נוכח רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, בעד עדי קול, אינה נוכחת פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, אינו נוכח דוד רותם, אינו נוכח יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, אינו נוכח יאיר שמיר, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד גברתי המזכירה, נא לקרוא שוב בשמות אלה שלא ענו לך בסבב הראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד באסל גטאס, בעד דני דנון, אינו נוכח חנין זועבי,

תמר זנדברג, אינה נוכחת ישראל חסון, בעד אחמד טיבי, בעד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד יצחק כהן, בעד חיים כץ, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח עמרם מצנע, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח אורית סטרוק, אינה נוכחת חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד עיסאווי פריג' אינו נוכח עדי קול, אינה נוכחת מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, אינו נוכח דוד רותם, נגד איציק שמולי, אינו נוכח יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש במליאה מישהו שמעוניין להשתתף בהצבעה? אני רואה את חבר הכנסת אברהם מיכאלי. אברהם מיכאלי?

אני כבר לא זוכר.

הוא הצביע. אראל מרגלית, הצביע. חבר הכנסת ברוורמן? הוא לא זוכר, אנחנו נקבע פה יום בדיקות רפואיות למחלות השכחה. אין חברי כנסת שמבקשים להצביע, גברתי המזכירה. הסתיימה, עדי קול ואורית סטרוק, איך גבירותי מצביעות? (קוראת בשמות חברי הכנסת) אורית סטרוק, נגד עדי קול, נגד הסתיימה ההצבעה, אפשר לספור את הקולות. חברי הכנסת, אנחנו מייד נחזור להצביע, כך שאני מציע לכם לתפוס את המקומות. חברי

להזכיר לכולנו, אנחנו הצבענו על הסתייגות, הסתייגויות בעצם, של יהדות התורה לסעיף 20, משרד החינוך, בעמוד 79 ו-80. התוצאות: בעד, 37, נגד, 64. ההסתייגויות לא התקבלו.

כן. גם לי יש הודעה, כבוד היושב-ראש, אחריו.

אדוני היושב-ראש, מכיוון שזה הסעיף שהכי קוצץ בתקציב המדינה, אני הייתי בטוח שלפחות בנושא הזה הבית היהודי יצביעו אתנו, כי זה מה שהם אמרו. אבל?

לכן אנחנו מסירים את כל ההסתייגויות שלנו, לאות מחאה, עד עמוד 230. עד עמוד 230. חברי הכנסת, נא לשבת. חבר הכנסת זחאלקה, בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, סיעת בל"ד מסירה את כל הסתייגויותיה על התקציב. תודה רבה לחבר כנסת זחאלקה. חבר הכנסת הרצוג. חברי הכנסת, אם כן, גברתי המזכירה, בל"ד הסירו את כל ההסתייגויות. יהדות התורה, עד עמוד 230. חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים עם ההצבעות. חבר הכנסת אמנון כהן, בעמוד 80,

קבוצת חד"ש בעמוד 80. מי בעד ההסתייגות של קבוצת חד"ש, ירים את ידו.

מי נגד ההסתייגות? תודה. ההסתייגויות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 20, משרד החינוך (משרד החינוך, ארגוני הורים, ביטחון ובטיחות במוסדות, תמריצים למורים, מוסדות להכשרת מורים, מרכזים פדגוגיים, השתלמות מורים וגננות, פעולות בחינוך הדרוזי, כוח עזר פדגוגי, מתנ"סים,

גני טרום-חובה, שירותי חינוך ורווחה,

ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה לסעיף 20,

לשנת הכספים 2013, לא נתקבלה. ההסתייגות לא נתקבלה. זבולון קלפה מסיר, כן, אכן.

טלב אבו עראר, בעד עפו אגבאריה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון,

בעד אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר,

נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסבב הראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עפו אגבאריה, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין,

אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד אילן גילאון, נגד דני דנון, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד נסים זאב, בעד דב חנין, בעד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, נגד יעקב ליצמן, בעד יאיר לפיד, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח עמרם מצנע, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת איציק שמולי, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, נגד חברי הכנסת, האם יש מישהו במליאה שמעוניין להשתתף בהצבעה ולא קראו בשמו? אין כאלה. הסתיימה ההצבעה. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו הצבענו,

על הסתייגויות של קבוצת ש"ס לסעיף 20,

משרד החינוך, לשנת 2013, ההסתייגויות בעמודים 87 88. התוצאות: בעד,

60. ההסתייגויות לא התקבלו. האם, בעמוד

ו-90 91, עדיין בל"ד. משה גפני, בעמוד 92, הוא איננו. חבר הכנסת הרצוג, בעמוד 92, יהדות התורה, הוא אמר. הרצוג, בעמוד 92, בבקשה? מצביעים אלקטרונית.

בבקשה, חברים, הצבעה אלקטרונית. כן, ההסתייגויות של יצחק הרצוג ב-92 93. ההסתייגויות של חבר הכנסת יצחק הרצוג לסעיף 20, משרד החינוך (תנאי שירות, תמריצים למורים, תוכניות לקידום החינוך, שירותי חינוך ורווחה, מתנ"סים, חינוך לא פורמלי, גני חובה, גני טרום-חובה, שעות תקן,

חבר הכנסת ליצמן מבקש שההסתייגויות של יהדות התורה בעמוד 94, הצבעה אלקטרונית. ההסתייגויות של קבוצת סיעת יהדות התורה לסעיף

של קבוצת סיעת העבודה לסעיף 20,

לא נתקבלה. לא התקבלה. קבוצת העבודה, הסתייגות נוספת בעמוד 99. מי בעדה, ירים את ידו. תודה.

התקבל כנוסח הוועדה, כולל לוח התיקונים. 21, השכלה גבוהה, 2013. בל"ד, הסירו. גילה גמליאל, מסירה. ישראל חסון, איננו. קבוצת חד"ש. מי בעד ההסתייגות של חד"ש, ירים את ידו. תודה. מי נגד? תודה. ההסתייגויות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 21, השכלה גבוהה (השכלה גבוהה, סיוע לסטודנטים),

לא נתקבלו.

מופז, איננו.

מי בעד ההסתייגות של מרצ, ירים את ידו. תודה. מי נגד? תודה. ההסתייגויות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 21, השכלה גבוהה (השכלה גבוהה, השתתפות במוסדות להשכלה,

השתתפות בקרנות וארגוני), לשנת הכספים 2013, לא נתקבלו. הסתייגות

פוליטיקה חדשה. בבקשה, גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, בעד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, בעד עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, בעד נסים זאב, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, בעד בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, בעד מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, בעד שמעון סולומון, אינו נוכח אורית סטרוק, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, אינו נוכח יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון,

יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד טוב, אנחנו נעבור להצבעה, את רוצה לקרוא שוב?

אנחנו נעבור לקריאה מחודשת למי שלא הצביע עד עכשיו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דני דנון, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת אליהו ישי, אינו נוכח חיים כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח עמרם מצנע, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, אינו נוכח עפר שלח, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת יש מישהו שנוכח או נוכחת כרגע ולא הצביעו? השר עוזי לנדאו? השר עוזי לנדאו? (קוראת בשמות חברי הכנסת) עוזי לנדאו, נגד יש עוד מישהו או מישהי שנמצאים ולא הצביעו? ההצבעה תמה, נעבור לספירה. ההצבעה הבאה היא אלקטרונית, אז שכולם ישבו, וכולם כמובן. זרחיה, לא מסגירים מקורות. חבר הכנסת גפני, לא מצביעים מהיציע. לא מצביעים מהיציע. הגיעו התוצאות: 44 בעד ההסתייגות, 58

ההסתייגות לא נתקבלה.

או לעבור להצבעה?

יש להם אופציה לשמית? אני עוברת להצבעה אלקטרונית, אין לי כאן חתימות לשמית. שמית, הצבעה אלקטרונית. שמית? העברתם חתימות? מה הבעיה?

אין חתימות. הצבעה אלקטרונית. אני עוברת להצבעה אלקטרונית על ההסתייגות של חבר הכנסת ישראל חסון. הצבעה. מי בעד ההסתייגות ומי נגד, של חבר הכנסת ישראל חסון. ההסתייגויות של חבר הכנסת ישראל חסון לסעיף 20,

עובדי משרד, השתלמות מורים וגננות, קרנות ומענקי השתלמות,

חינוך עצמאי ומוכר, "מעיין החינוך התורני", טלוויזיה חינוכית,

עצמיות), לשנת הכספים 2014, לא נתקבלו. 22 בעד, 47 נגד.

נגד. ההסתייגות לא התקבלה. ואנחנו עוברים להסתייגות של חבר הכנסת שאול מופז. הוא לא נוכח ועל כן אנחנו לא מצביעים על ההסתייגות. ההסתייגות בעמוד 106 של קבוצת מרצ, עוברים להצבעה. מי בעד ומי נגד ההסתייגות? ההסתייגויות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 21, השכלה גבוהה (השכלה גבוהה, השתתפות במוסדות להשכלה, סיוע לסטודנטים, השתתפות בקרנות וארגוני), לשנת הכספים 2014, לא

22, לשנת הכספים 2013, כנוסח הוועדה. מי בעד? הצבעה. סעיף 22, לשנת

30. הסעיף התקציבי 22 לשנת הכספים 2013 אושר כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד, אני עוברת לעמוד 108, לסעיף תקציבי 22, לשנת הכספים 2014. מכיוון שאין הסתייגויות אנחנו נעבור להצבעה, כנוסח הוועדה. מי בעד? סעיף 22, לשנת הכספים 2014, נתקבל. דרשו אלקטרונית. לכל השואלים והשואלות, דרשו הצבעה אלקטרונית. 60 בעד, 29 נגד. הסעיף התקציבי 22, לשנת הכספים 2014, אושר כנוסח הוועדה. אנחנו נעבור לעמוד 109, לסעיף תקציבי 23, משרד הרווחה, לשנת 2013. בל"ד הסירו את ההסתייגויות. ישראל חסון, חבר הכנסת ישראל חסון, מסיר. אנחנו עוברים לעמוד 110, יהדות התורה, מסירים. אמנון כהן, חבר הכנסת. אלקטרונית.

אנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגות של חבר הכנסת אמנון כהן. מי בעד ומי נגד ההסתייגות? ההסתייגויות של חבר הכנסת אמנון כהן לסעיף 23, משרד הרווחה

32 בעד, 58 נגד. ההסתייגות של חבר הכנסת אמנון כהן לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות של חד"ש, קבוצת חד"ש. מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 23, משרד הרווחה (שירות ייעוץ לאזרח, נכים במסגרות חוץ, טיפול קהילתי וביתי, שיקום וטיפול בעיוור,

אבחון אנשים עם פיגור, טיפול קהילתי וביתי, טיפול חוץ-ביתי, טיפול קהילתי באוטיסטים, מעונות-יום ומשפחתונים, השירות לילד ונוער חוץ, השירות לילד ונוער טיפול, השירות לזקן,

השירות לזקן טיפול, השירות למען הילד (אימוץ), שיקום שכונות, שיקום אסירים,

חסרה לנו חתימה אחת,

יש הצבעה שמית. כן, ירדנה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, בעד אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, בעד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, בעד עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, בעד נסים זאב, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, בעד בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, אינו משתתף בהצבעה ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, בעד שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' אינו נוכח רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ,

דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד דוד רותם, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, נגד אנחנו נעבור לקריאה נוספת, לכל מי שלא היו נוכחים או נוכחות באולם.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת אחמד טיבי, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח עמרם מצנע, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח עיסאווי פריג' בעד אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, נגד יוני שטבון, נגד סילבן שלום, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד יש עוד מישהו ומישהי באולם שלא נכחו? חבר הכנסת אטיאס. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אריאל אטיאס, בעד פניה קירשנבאום, נגד יש עוד מישהו או מישהי? ההצבעה הסתיימה, תעברו לספירה בבקשה. קבלת לאחר תוצאות ההצבעה עוברים להצבעה אלקטרונית, אז שכולם יתמקמו. בעד, 44, נגד, 57. ההסתייגות של סיעת מרצ לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות של קבוצת ש"ס,

לא העברתם לי חתימות.

אנחנו לא מחכים, אלא אם כן זה מגיע עכשיו. חבר הכנסת כהן, חבר הרצוג דורש אחרת. הצבעה אלקטרונית. בבקשה, מי בעד? מי נגד? עמוד 114, ההסתייגות של קבוצת ש"ס. בבקשה. ההסתייגויות של קבוצת סיעת ש"ס לסעיף 23, משרד הרווחה (משרד הרווחה, סיוע לניצולי השואה, נכים במסגרות חוץ,

שיקום וטיפול בעיוור, מעונות ממשלתיים לנכים, אגף לטיפול

נגד, 50. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו נעבור להצביע על סעיף תקציבי 23 של משרד הרווחה, לשנת הכספים 2013, כנוסח הוועדה. מי בעד?

נגד? סעיף 23, משרד הרווחה, לשנת הכספים 2013, כהצעת הוועדה,

52 בעד, 34 נגד. אנחנו אישרנו את סעיף תקציבי 23, משרד הרווחה, לשנת הכספים 2013. אני בעמוד 116, סעיף תקציבי 23, משרד הרווחה והשירותים, לשנת 2014. קבוצת בל"ד הסירה את ההסתייגויות. אנחנו נעבור להסתייגות של חבר הכנסת משה גפני בעמוד 117. סיוע לניצולי שואה. שר האוצר מדבר, מי בעד? מי נגד ההסתייגות?

אלקטרונית. ההסתייגויות של חבר הכנסת משה גפני לסעיף 23,

השירות לילד ונוער חוץ), לשנת

אנחנו עוברים להצבעה. ההסתייגויות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 23, משרד הרווחה והשירותים (שירות ייעוץ לאזרח, נכים במסגרות חוץ, טיפול קהילתי וביתי, שיקום וטיפול

בבקשה לקרוא שוב לכל מי שלא היה נוכח או נוכחת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח יצחק הרצוג, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת אליהו ישי, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח עמרם מצנע, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, אינה נוכחת יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת יש מישהו או מישהי שנוכחים כאן ולא השתתפו בהצבעה? ההצבעה הסתיימה ואנחנו נעבור לספירה. אני מבקשת מכולם ומכולן להתמקם. יש לאחר מכן הצבעות מהירות יותר, אז בבקשה.

הזריחה ב-05:35. מתי שחרית? בעד,

נגד, 55. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו נעבור להסתייגות בעמוד 122,

בעד,

מי נגד ההסתייגות, להרים את היד. ההסתייגות של קבוצת סיעת העבודה לסעיף 23, משרד הרווחה והשירותים (סיוע לניצולי שואה, נכים במסגרת חוץ, טיפול קהילתי באוטיסטים,

ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים לעמוד 123. שוב הצבעה שמית, ההסתייגות של ש"ס. ירדנה, שירותך. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח

בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יצחק אהרונוביץ, נגד שמעון אוחיון, נגד אורי אורבך, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, בעד מיכל בירן, בעד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, בעד עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, בעד יעל גרמן, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח רונן הופמן, נגד ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי,

יצחק הרצוג, בעד אבי וורצמן, נגד יצחק וקנין, אינו נוכח נסים זאב, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, אינו נוכח אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, בעד משולם נהרי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון, נגד אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, נגד חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, אינו נוכח דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, אינו נוכח יוני שטבון, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, בעד יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, אינה נוכחת ירדנה, אבקשך לקרוא שוב את השמות של מי שלא היו נוכחים ונוכחות בהצבעה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד זאב אלקין, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ישראל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, אינו נוכח עמרם מצנע, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח מירי רגב, נגד מיקי רוזנטל, בעד ראובן ריבלין, אינו נוכח יוני שטבון, אינו נוכח נחמן שי, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, נגד יש עוד מישהו או מישהי באולם שלא נכחו בהצבעה?

תבדקי היטב. יעקב אשר הצביע בעד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד אזולאי, בעד תמה ההצבעה, וברשותכם, נעבור לספירה.

אני מבקשת להתמקם. מכאן ההצבעות אמורות לעבור מהר יותר. היית רוצה, תשבו, שאני אראה אתכם טוב עכשיו בהצבעות. מתי ציפי לבני מתחילה את השיחות בארצות-הברית? במזרח התיכון. לא שמעת?

אנחנו נעבור להסתייגות הראשונה של קבוצת מרצ. אלקטרונית.

מי בעד ההסתייגות? ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 23, משרד הרווחה (הבטחת ביטחון תזונתי),

23 בעד, 45 נגד. ההסתייגות הראשונה של קבוצת מרצ לא התקבלה. אנחנו נעבור להצבעה ידנית. אנחנו עוברים להסתייגות הבאה של קבוצת מרצ, באותו עמוד. מי בעד ההסתייגות, להרים את היד. מי נגד ההסתייגות, להרים את היד. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 23, משרד הרווחה (תוכנית לאומית למניעת אובדנות), לשנת הכספים 2014,

נתקבלה.

אנחנו עוברים להצביע עכשיו על סעיף תקציבי 23, משרד הרווחה, לשנת הכספים 2014. מי בעד,

כנוסח הוועדה. מי נגד,

ההסתייגות של חבר הכנסת שאול מופז לא תעלה להצבעה כי הוא אינו נוכח. קבוצת מרצ. מי בעד ההסתייגות, שירים את היד הפעם. מי נגד? ההסתייגויות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 24, משרד הבריאות (מתמחים בפסיכולוגיה, חטיבת הבריאות,

טכנולוגיות,

המכון הרפואי

ההסתייגויות לא התקבלו. אנחנו עוברים להסתייגויות של קבוצת ש"ס בעמוד 147. מסירים. עמוד 147א, קבוצת בל"ד הסירה.

על כן, אנו עוברים להצבעה על סעיף תקציבי 24,

לשנת 2014. מי בעד, שירים את היד.

מכיוון שאין הסתייגויות אנחנו עוברים ישירות להצבעה על הסעיף. סעיף תקציבי 28, לשנת הכספים 2014, כנוסח הוועדה: מי

בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד אליהו ישי, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת עמרם מצנע, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו,

מישהו או מישהי במליאה שלא השתתפו בהצבעה? (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה גפני, בעד ההצבעה הסתיימה. נעבור לספירה. תודה. הודעה כלבבנו, תצא, תנפוש.

56 נגד. ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו עוברים להסתייגויות של רע"ם-תע"ל-מד"ע בעמוד 162. אני מבקשת מכל חברי וחברות הכנסת להתמקם, אנחנו חוזרים להצבעה. אנחנו בעמוד 162, הסתייגויות של רע"ם-תע"ל-מד"ע, גם בעמוד 163. מי בעד ההסתייגויות, שירים את היד. מי נגד ההסתייגויות, שירים את היד. ההסתייגות של קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע לסעיף 29, משרד הבינוי והשיכון (שכר, תפעול,

לשנת הכספים 2013, לא נתקבלה. ההסתייגויות לא

עוברים לעמוד 165, הסתייגויות של קבוצת ש"ס. מי בעד ההסתייגויות, שירים את היד. מי נגד, שירים את היד. ההסתייגויות של קבוצת סיעת ש"ס לסעיף 29, משרד הבינוי והשיכון (משרד הבינוי והשיכון,

לשנת הכספים 2014,

ההסתייגויות לא התקבלו.

סעיף תקציבי 29, משרד הבינוי והשיכון, לשנת הכספים 2014,

הוועדה. עמוד 166, סעיף תקציבי 30, המשרד לקליטת העלייה, לשנת 2013. חבר הכנסת אמנון כהן. מי בעד ההסתייגויות של חבר הכנסת אמנון כהן,

מי נגד,

31, נגד, 52,

ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגויות של קבוצת ש"ס. מי בעד ההסתייגויות, להרים את היד. מי נגד, להרים את היד. ההסתייגויות של קבוצת סיעת ש"ס לסעיף 30, המשרד לקליטת העלייה (המשרד לקליטת העלייה,

אנחנו עוברים לעמוד 174, לסעיף תקציבי 32, תמיכות שונות, לשנת 2013. קבוצת חד"ש. מי בעד ההסתייגויות של קבוצת חד"ש,

שירים את היד,

אנחנו עברנו להצבעה אלקטרונית. שיעורי בית עושים טרם ההצבעות. אין שאלות. אפשר לעצור את ההצבעה, שנבין מה היה ב-172? 18 בעד, 52 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. הצעה לסדר. הצעה לסדר? הגיעה הצעה לסדר? אנחנו כרגע, זה בנושא ההצבעה? ההצעה לסדר, לגבי מה? לגבי ההצבעה? הצעה לסדר לגבי ההצבעה, אילן? חבר הכנסת אילן? הצעה לסדר: שלא יגחכו את כל חברי המליאה כאן. שיסבירו לנו מדוע אנחנו מצביעים בעד תקציב ריק, בעמוד ריק. אין תקציב, אין סעיף,

יש כולה מספר של עמוד. מותר לנו לדעת מה פירוש הדבר הזה? אולי בית-הדפוס טעה? אולי הממשלה טעתה? ואני רואה שהממשלה מצביעה בעד סעיף כזה שאין בו סעיף בכלל. אז אולי מישהו יסביר לנו מה זה? זה השב"כ?

זה סודי? זה הגרעין האיראני? מה זה? אין בעיה. תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון. יושב-ראש ועדת

חבר הכנסת עיסאווי פריג', אנחנו יכולים ואנחנו ממשיכים. זאת השתקה וזה זלזול.

זה לא יעבור. אנחנו עוברים לסעיף תקציבי 32, תמיכות שונות, לשנת 2014, כנוסח הוועדה. מי בעד, להרים את היד. מי נגד, להרים את היד.

ואתם לא תעצרו עכשיו את ההצבעות.

לעצור את ההצבעות.

חבר הכנסת חיליק בר, אתה סגן יושב-ראש בעצמך. אין שאלות בזמן הצבעות. תודה. אנחנו עוברים לעמוד 181א. קבוצת בל"ד הסירה את ההסתייגויות שלה, ועל כן אנחנו עוברים להצבעה,

על סעיף תקציבי 33, משרד החקלאות, לשנת 2013. מי בעד הסעיף כנוסח הוועדה, ירים את היד בעד. מי נגד? סעיף 33, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לשנת הכספים 2013, כהצעת הוועדה, נתקבל. סעיף תקציבי 33, משרד החקלאות,

אושר כנוסח הוועדה. איך אפשר

רגע, מה אישרנו כרגע? מכיוון שמדובר בתקציב אפס, כנראה מבחינה פורמלית

חבר הכנסת בר, אמרתי לך, הנושא כרגע

(קוראת בשמות חברי הכנסת) אריאל אטיאס, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב,

כרגע מפריעים להצבעה. גברתי, נא להמשיך בהצבעה.

אינו משתתף בהצבעה זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד

משתתפת בהצבעה ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, אינו משתתף בהצבעה ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי, אינו משתתף בהצבעה מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, אינו משתתף בהצבעה יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן,

נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי, בעד אברהם מיכאלי, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה משתתפת בהצבעה עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, בסיבוב הבא. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, אינו נוכח משולם נהרי, אינו משתתף בהצבעה בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו משתתף בהצבעה שמעון סולומון, אינו נוכח אורית סטרוק, נגד ניסן סלומינסקי, נגד גדעון סער, אינו נוכח חמד עמאר, נגד משה זלמן פייגלין, אינו נוכח שי פירון, נגד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' אינו משתתף בהצבעה רינה פרנקל, נגד עמיר פרץ, נגד דוד צור, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול,

פניה קירשנבאום, נגד רות קלדרון, נגד זבולון קלפה, נגד יפעת קריב, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, אינה משתתפת בהצבעה מיקי רוזנטל, אינו משתתף בהצבעה דוד רותם, נגד יואל רזבוזוב, נגד ראובן ריבלין, נגד יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, אינו משתתף בהצבעה סילבן שלום, נגד עפר שלח, נגד איציק שמולי, אינו נוכח יאיר שמיר, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד פנינה תמנו-שטה, נגד טוב, אנחנו יכולים לעבור לסבב השני של ההצבעה. מי שהודיע, גברתי מזכירת הכנסת, מי שהודיע שהוא לא משתתף בהצבעה, את לא חייבת לקרוא בשמו פעם שנייה. אני לא לא נכחתי, אני פשוט לא השתתפתי. בסדר גמור. גם חבר הכנסת אראל מרגלית החליט שלא להשתתף בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח אורי אורבך, נגד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח חיליק, אתה לא השתתפת, נכון? אוקיי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דני דנון, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח אבי וורצמן, אינו נוכח נסים זאב, נמנע חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח יצחק כהן, בעד חיים כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, בעד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח אברהם מיכאלי, בעד עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, אינו משתתף בהצבעה יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, אינו משתתף בהצבעה שמעון סולומון,

גדעון סער, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח יאיר שמיר, נגד סתיו שפיר, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שלא קראו בשמם והם מעוניינים להשתתף בהצבעה? אין כאלה. ההצבעה הסתיימה, גברתי המזכירה. אפשר לספור.

אנחנו באמצע הצבעה.

חיליק נעלם,

אני כבר

אני שואל איפה חיליק.

חברי הכנסת, אנחנו מדברים על ההסתייגויות בעמוד 182, של קבוצת העבודה. בעד ההסתייגויות, 20, נגד, 58, נמנע אחד. ההסתייגויות לא התקבלו. אני רציתי לאפשר ליושב-ראש ועדת הכספים להשיב, בבקשה. לאחר מכן אני אשאל,

הוא שיקר. זה היה סגן שר האוצר. חבר הכנסת רוזנטל, אתה רוצה לשמוע את התשובה או שאתה רוצה לדבר? מיקי, תחזור בך. חבר'ה, הבאתם לי את הסעיף. מיקי, אתה רוצה

אפשר להצביע על זה,

אפשר לא להצביע על זה. אין לזה משמעות, זה רק שומר על הרצף ושומר על המקום, כדי שאם אחת הוועדות או הממשלה או הכנסת תרצה לחדש כאן סעיף, יש לה את המקום, שתהיה קיימת תקנה. המוכן, בלי לפגוע ברצף. זה הכול, ואין כאן שום סתרי תורה. כן, חבר הכנסת בר, מה לא ברור? ברשותך, אני רוצה, ישבה פה במקום שלך סגנית יושב-ראש הכנסת גילה גמליאל, שאני מעריך ומוקיר,

והאשימה אותנו, כשביקשנו לדעת מה זה, שלא עשינו שיעורי בית.

בגלל שלא עשינו שיעורי בית, הלכנו לברר. סגן שר האוצר, כנראה שהוא לא עשה שיעורי בית, אמר לנו שהמדובר בסעיפים סודיים ולנו אין סיווג,

לנו אין סיווג מספק,

סליחה, לנו אין סיווג מספק. זאת הייתה תשובתו של סגן שר האוצר, שגם אותו אני מכבד מאוד מאוד מאוד. הגעתי לקבל הסבר שקיבל חבר הכנסת סלומינסקי מפקיד באגף התקציבים, מפקיד במשרד האוצר, שאמר לי שזאת טעות טכנית, אין לה שום משמעות, ואגב, חבר הכנסת סלומינסקי, גם אין צורך להצביע עליה, כי ככל שהאוצר רוצה הוא יכול להביא סעיף חדש להצבעה.

אני מבקש שני דברים: 1. שהקואליציה, שלא עשתה שיעורי בית וניסתה להעליב אותנו ולעלוב בנו, תתנצל ותודה שהיא שלא עשתה שיעורי בית, 2. לבטל הצבעה של פרלמנט חוקי בעולם מערבי על סעיף טכני שאין לו שום משמעות.

כי אני לא מוכן להצביע, תודה. על ביזיון של כזה סעיף שאין לו שום משמעות.

ולכן תודו בטעות, אנחנו עשינו שיעורי בית ולכן צעקנו, ותבטלו את ההצבעה על הסעיף הזה. זו הדרישה המינימלית, תודה. שאפשר כדי לכבד אותנו. הבנתי את ההצעה.

אנחנו נמשיך. אני, אם זה מספק מישהו, מתנצל בשם כל אלה שטעו, הטעו. אני גם מקבל את ההצעה, כשנצא לפגרה, לעשות טריוויה בקרב חברי הכנסת על כל הסעיפים שאי-פעם הוצבעו בבית הזה. משום מה כמה חברי כנסת יותר ותיקים, שהיו גם ראשי ועדות כאן, לא התקוממו בזמן שפה נפנפו בדפים, כי הם זוכרים את המציאות של כמה עשרות שנים.

הכנסת, חברי הכנסת, אמרתי: אני מתנצל. אם מישהו הוטעה או מישהו הטעה, ודאי שזה לא היה בכוונת מכוון. אני לא מבטל שום הצבעות. אני לא מבטל שום הצבעות. אין פה שום סעיפים סודיים. קיבלתם את ההסבר. כן, חבר הכנסת דרעי. כן, אדוני. אדוני היושב-ראש, בהתחשב, חבר הכנסת אילן גילאון, אל תגרום לי לשאול אותך איך הצבעת לפני שנתיים על התקציב. לא שמת לב על מה הצבעת? זה היה בדיוק אותו דבר לפני שנתיים, אז עכשיו התעוררת?

כן, חבר הכנסת דרעי, בבקשה. אתה יודע מה? אני שמתי לב. ראש הממשלה שלי לא שם לב עד הסוף. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודיע בשם סיעת ש"ס: בהתחשב בשעה, מיצינו את העניין, ואנחנו מורידים את ההסתייגויות, רק אם יש הסתייגות שנעמוד עליה.

זאת אומרת, אתם תודיעו לי אם יהיו הסתייגויות שתבקשו להצביע עליהן.

ניסיתי מהתחלה להסביר לחברים, בתור ותיק ושר אוצר לשעבר, את המהות של הסעיפים הריקים, ואני גם יכול להוכיח את זה בספר שלכם. אלה סעיפים שבהם היו בעבר תוכניות. כאשר התוכניות בוטלו, בוודאי, זה מה שנאמר. הסעיף לא נמחק, כי האוצר שומר את האופציה להשתמש בסעיף הזה בעתיד, והוא צריך לחזור לכנסת לשם כך.

ההוכחה לזה, אם תסתכלו בספר, סעיף 91, סעיף בנק הדואר, מופיע היום באפס תקציב. מה זה מפריע לכם שאפס תקציב?

זה לא עושה שום רמאות. הכנסת לא מאשרת גרוש בסעיפים הללו. אם האוצר רוצה להשתמש בהם, הוא צריך לחזור לכנסת.

ההתרגשות היא לא במקומה, וחבל שלא הסבירו את זה מהתחלה. תודה. חברי הכנסת, אני חושב שמיצינו את הנושא. כפי שאמרתי בהתחלה, לא אישרנו שום דבר שהוא לא בפיקוח הכנסת. מה השאלה? שאף אחד לא הזכיר אותה. אנחנו רק עכשיו בשבוע הזה ראינו כמה כסף התנייד מסעיף לסעיף. כשאנחנו מצביעים על הסעיף הזה הוא נשאר בתוך תקציב המדינה, ויש אפשרות, ולא תיאורטית,

שיועבר כסף לסעיף הזה, נכון. באמצע השנה. וזה אומר דורשני. מה זה נכון? ותשלים את המשפט, בוועדת הכספים של הכנסת. ללא הפיקוח של ועדת הכספים. אין דבר כזה. אין דבר כזה, אדוני, ואתה יודע את זה טוב מאוד. בבקשה, חברי

גם אנחנו מצטרפים לסיעת ש"ס ומסירים את כל ההסתייגויות שלנו, לרבות ההסתייגויות על העמודים הריקים, כשמראש לא היו לנו הסתייגויות, כי הם היו עמודים ריקים.

אין שם הסתייגויות. כן, חבר הכנסת מר גפני? עכשיו אתה רוצה לדבר? למה לא דיברת קודם כיושב-ראש ועדת הכספים?

לא, אני מצטרף לעמדת סיעת ש"ס ועמדת סיעת מרצ. סיעת יהדות התורה מסירה את כל ההסתייגויות. מיצינו את הדברים.

אני גם לא רוצה להסביר את הדפים הריקים ולא להתבזות פה. מי שיודע יודע, וחלק זה בכלל טעות טכנית, אז נשאיר את העניין הזה. מיצינו את הדיון בתקציב. אנחנו נבקש ההסתייגות שאנחנו נדרוש להצביע עליה, וחוץ מזה אנחנו מסירים את כל ההסתייגויות.

בסדר גמור. האם יש, אדוני היושב-ראש. כן, אדוני. אני מצטרף לעמיתי. סיעת רע"ם-תע"ל מסירה את כל ההסתייגויות. תודה. סיעת העבודה? סיעת העבודה? חבר הכנסת הרצוג, אתם מושכים את ההסתייגויות? לא, תמשיך בהצבעות. עד להודעה אחרת, כמו כל הסיעות. נכון, תמשיך בהצבעות.

יש סיעה שלא הסירה הסתייגויות? הוא לא מסיר. להמשיך. אתה לא מסיר. סיעת חד"ש לא מסירה. לא הבנתי, חבר הכנסת הרצוג. תמשיך בהצבעות. אני ממשיך להצביע. אם תרצו להצביע על איזושהי הסתייגות, זה מה שגם אמר לי, אני לא זוכר מי דיבר ראשון, סיעת ש"ס אני חושב, חבר הכנסת אריה דרעי. על ההסתייגויות כמו שהן כתובות.

חברי הכנסת, להזכירכם, אנחנו לא קיבלנו את ההסתייגות של קבוצת העבודה בעמוד 183, 184. בעצם, רק הסתייגויות של חד"ש לסעיף הזה. להצביע על הסתייגויות של העבודה או לא, חבר הכנסת הרצוג?

בסדר גמור, אין שום בעיה. עמוד 184, קבוצת העבודה. מי בעד, להרים את היד. מי נגד? ההסתייגויות של קבוצת סיעת העבודה לסעיף 33, משרד החקלאות (הוצאות שכר,

הוצאות שכר, הוצאות תפעול ופעולות, רזרבה להתייקרויות, רזרבה להתייקרויות, פיצויים מכוח הסמכות, פיצוי על-פי חוק

סעיף 34, משרד התשתיות הלאומיות, לשנת הכספים 2013,

סעיף 34, משרד התשתיות הלאומיות, לשנת 2013, התקבל כנוסח הוועדה ללא הסתייגויות.

34, משרד האנרגיה והמים, לשנת 2014. בל"ד, הסירו.

חד"ש, להצביע?

קבוצת העבודה, להצביע?

להצביע.

מי בעד, ירים את היד. מי נגד? ההסתייגויות של קבוצת סיעת העבודה לסעיף 36, משרד התעשייה והמסחר (שכר, תפעול, היחידה ליחסי עבודה, רשם האגודות השיתופיות, מינהל הבטיחות והבריאות,

עמוד 205א, בל"ד, הסירו. קבוצת חד"ש, להצביע? מסירים. סעיף 36, משרד הכלכלה, לשנת הכספים 2014, כנוסח הוועדה. מי בעד, ירים את היד. מי נגד?

סעיף 37, לשנת 2013. אנחנו בעמוד 206. ישראל חסון,

חד"ש, להצביע? מסירים. קבוצת העבודה, להצביע?

רע"ם-תע"ל בעמוד 207, הסירו. בל"ד, הסירו. קבוצת חד"ש, להצביע 207א?

סעיף 37, משרד התיירות, כנוסח הוועדה. מי בעד? סעיף 37, משרד התיירות, לשנת הכספים 2013, נתקבל.

התקבל כנוסח הוועדה. סעיף 37 ל-2014. קבוצת חד"ש,

קבוצת העבודה? להצביע. מי בעד ההסתייגויות של העבודה, ירים את היד.

מי נגד? ההסתייגויות של סיעת העבודה לסעיף 37, משרד התיירות (שכר, מינהלה,

ובקרה,

כוח-אדם ושירותי, המרכז לפיתוח המקומות, שיווק תיירות בישראל, עידוד תיירות פנים,

שיווק צפון, פיתוח מגזרי שוק שונים, פעולות

ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 38, תמיכות בענפי המשק (עסקים קטנים ובינוניים),

התקבל כנוסח הוועדה. סעיף 39, משרד התקשורת, לשנת 2013. קבוצת העבודה,

רע"ם-תע"ל, הסירו. בל"ד הסירו. אנחנו מצביעים על סעיף 39, משרד התקשורת, לשנת 2013, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 39, משרד התקשורת, לשנת הכספים 2013, נתקבל.

התקבל כנוסח הוועדה. סעיף 39, לשנת 2014. קבוצת העבודה, להצביע? מי בעד ההסתייגויות של קבוצת העבודה, ירים את היד. ההסתייגויות של קבוצת סיעת העבודה לסעיף 39, משרד התקשורת (שירותים מרכזיים,

כלכלה ותקציבים, חשבות, מחשוב, שירותים מרכזיים, המועצה לשידורי כבלים, שירותים מרכזיים, שירותים מרכזיים, פעולות, קידום והסדרת התחרות, שכר,

המועצה לשידורי הכבלים, רזרבה, חשבון מעבר), לשנת הכספים 2014,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

חד"ש, הסירו. סעיף 40, משרד התחבורה, לשנת 2013, כנוסח הוועדה. מי בעד, ירים את היד. סעיף 40, משרד התחבורה, לשנת הכספים 2013, כהצעת הוועדה,

סעיף 40, ל-2013, התקבל כנוסח הוועדה.

סעיפים. תהיו ערניים.

זה בדיוק מה שאני מבקש. סעיף 41, לשנת 2013, כנוסח הוועדה.

תודה. סעיף 41, רשות ממשלתית למים, לשנת הכספים 2013, נתקבל. סעיף 41 אושר ל-2013. סעיף 41 לשנת 2014. מי בעד, כנוסח

סעיף 45, ל-2014. מי בעד, כנוסח הוועדה?

תשלום ריבית ועמלות,

סעיף 45, ל-2014,

חוק חיילים משוחררים, לשנת הכספים 2013, עמוד 231. מי בעד נוסח

סעיף 51, דיור ממשלתי, ל-2013, כנוסח הוועדה. מי בעד? סעיף 51, דיור ממשלתי, לשנת הכספים 2013, נתקבל. סעיף 51, ל-2013, התקבל כנוסח הוועדה. סעיף 51, ל-2014, כנוסח הוועדה.

51, דיור ממשלתי, לשנת הכספים 2014, נתקבל. סעיף 51 התקבל כנוסח הוועדה גם ל-2014. סעיף 52, פיתוח המשרד לביטחון פנים, 2013, כנוסח הוועדה. מי בעד? סעיף 52, פיתוח המשרד לביטחון פנים,

סעיף 52, לשנת 2013, התקבל כנוסח הוועדה. אותו סעיף ל-2014. מי בעד?

מי נגד? תודה. סעיף 52,

52 התקבל כנוסח הוועדה גם ל-2014. 53, משפטים ובתי-משפט. משרד המשפטים, לציפי לבני, יחד לבית היהודי, ליאיר לפיד. 53 ל-2013, כנוסח הוועדה. מי בעד, ירים את היד. תודה. מי נגד?

סעיף 53, משפטים ובתי-משפט, לשנת התקציב 2013, נתקבל. 53 התקבל ל-2013 כנוסח הוועדה. אותו סעיף לשנת 2014, כנוסח הוועדה. מי בעד, ירים את היד. תודה. מי נגד? תודה. סעיף 53, משפטים ובתי-משפט, לשנת התקציב 2014,

סעיף 54, ל-2014, כנוסח הוועדה. מי בעד, ירים את היד. תודה. מי נגד? תודה. סעיף 54, רשויות פיקוח, לשנת התקציב 2014, נתקבל. התקבל סעיף 54 גם ל-2014, כנוסח הוועדה. בסעיף 55 יש עוד פעם אפס.

אנחנו לא מקבלים הנחיות, על סעיף 55 אנחנו מצביעים. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? תודה.

אני מקשיב לעצה שלהם, גם אם לפעמים במקום אין לי הסבר, אבל כנראה להם יש הסבר. ידענו שלא חייבים להצביע. 2013, סעיף 60, חינוך. מי בעד סעיף 60 ל-2013, כנוסח

סעיף 70, ל-2013, אושר כנוסח הוועדה. סעיף 70, ל-2014, כנוסח הוועדה. מי בעד, ירים את היד.

מי נגד? תודה. סעיף 70, שיכון, לשנת התקציב 2014, נתקבל. סעיף 70 כנוסח הוועדה אושר גם ל-2014. עכשיו לסעיף 71. אין סעיף 71. אז מה ביקשת להצביע, חבר הכנסת הרצוג?

בעמוד הבא, בעמוד 268. כבר הצבענו 268. יכול להיות שזאת טעות שלי. למען הסר ספק, חבר הכנסת הרצוג ביקש. חברי הכנסת, אני מבטל את ההצבעה על סעיף 70 לשנת 2014, כי לא הבנתי כראוי את חבר הכנסת הרצוג. אנחנו קודם נצביע על ההסתייגות של קבוצת העבודה בעמוד 268 בהצבעה אלקטרונית, הסתייגות לסעיף 70 של קבוצת העבודה. ההצבעה החלה. ההסתייגויות של קבוצת סיעת העבודה לסעיף 70, שיכון (הלוואות לדיור לחסרי,

אשראי מסובסד והשתתפות, עבודות פיתוח לבנייה, תשתית לבנייה חדשה, עבודות פיתוח בניהול,

משק סגור מודיעין, משק סגור אלעד, משק סגור מעלה-אדומים, משק סגור

אותו סעיף, 76, ל-2014, כנוסח הוועדה. להרים את היד, מי שבעד. תודה. מי שנגד. תודה. סעיף 76, תעשייה, לשנת התקציב 2014, נתקבל. התקבל כנוסח הוועדה גם סעיף 76 ל-2014. סעיף 78, פיתוח תיירות, ל-2013, כנוסח הוועדה. להרים את היד, מי שבעד.

מי שנגד. תודה. סעיף 78, פיתוח תיירות, לשנת התקציב 2013,

סעיף 78, ל-2013, התקבל כנוסח הוועדה.

78, לשנת 2014, כנוסח הוועדה.

תודה. מי נגד? תודה. סעיף 78, פיתוח תיירות, לשנת התקציב 2014, נתקבל. סעיף 78 התקבל כנוסח הוועדה גם ל-2014. אנחנו בסעיף 79, ל-2013, כולל לוח התיקונים. נא להצביע.

אם כן, אנחנו מצביעים על סעיף 98, לשנת 2013, ללא הסתייגויות, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? תודה. סעיף 98,

לשנת הכספים 2013,

אם יש חברי כנסת שלא ענו לך בסבב הראשון, נא לקרוא. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אבי וורצמן, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת שאול מופז, אינו נוכח עמרם מצנע, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח משה זלמן פייגלין, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש מישהו שמעוניין להצביע ומזכירת הכנסת לא קראה בשמו או בשמה? כן. חבר הכנסת פרוש. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מאיר פרוש, נגד ההצבעה הסתיימה. תקציב שחור משחור. זה בגלל השעה המאוחרת שחור לך בעיניים, חבר הכנסת זאב. לא היה סיום עצוב מזה, שר האוצר מתבייש לעלות לבמה. מתבייש, לא, לא, מתבייש לעלות לבמה ולומר דברים לאומה. חבר הכנסת פרוש, הוא חושש שהאומה ישנה כרגע, ולכן הוא, לא נכון. מאז ומעולם שר אוצר, למה אתם לא חוגגים?

חברי הכנסת, להלן התוצאות, להם להתבייש. חבר הכנסת נסים זאב, אתה מעוניין לשמוע? אולי הפתעתם. אולי הפתעתם. אתם כבר מספידים את עצמכם. אולי הפתעתם בהצבעה. נו, חבר הכנסת זאב, תן לי להכריז. חברי הכנסת, התוצאה של ההצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014 היא: בעד, 58,

43. אני קובע כי הכנסת אישרה כנדרש בשלוש קריאות את הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג 2013. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, לפרק תודות. היום על מה אתה עולה? תגיד "על נהרות בבל", ממש בושה,

חבר הכנסת נסים זאב, נא לשבת, השעה מאוחרת.

חברי השרים, חברי חברי הכנסת, לפחות להגיד תודה למי שמגיע לו להגיד תודה. זה לא לנו חברי הכנסת,

זה הסיום ההזוי ביותר שקרה, כי מעולם קריאה שלישית לא הייתה בדרך הזאת. אני רוצה, לאחר חודשיים של עבודה, לאחר חודשיים של עבודה, תגידו אתם, עבודה בעיניים. ניסן, אני רוצה להודות לאותם אלה שבלעדיהם אני לא יודע אם היינו מגיעים עד הלום. ראשונה, לעורכת-הדין שגית אפיק.

נאום בר-מצווה עכשיו אתה אומר? הגענו עד החלום, שעת, החלום.

אתה לא מתבייש, כשרוצים להגיד לעובדים תודה, מה זה קשור לחברי הכנסת? מה זה קשור לך ולדעות? להגיד תודה לכל מי שעשה את העבודה. חבר הכנסת נסים זאב, אתה לא מתבייש? עברת את הגבול, עברתם את הגבול. אני לא מתבייש. זאת בושה.

כשהסתיימו ההצבעות אני יכול גם להרחיק אותך, אתה שכחת, הסתיימו ההצבעות,

לצוות עורכי-הדין שלנו, לשגית, לאייל, לשלומית, לרוני ולמתמחה טל-ליה, למזכירות הוועדה, לטמיר כהן, לליאת, רחל ואפרת, לדובר הוועדה איל קציר, לעוזרי רועי, הילה ואלדד. לאותם עורכי-הדין שהצטרפו אלינו מוועדות אחרות בנושאים הרלוונטיים, לנועה בן-שבת, לשמרית, לאיתי, לעידו בן-יצחק ולדפנה, ולאנשי האוצר, אייל אפשטיין, ראובן קוגן, משה בר-סימן-טוב, מאיר בינג ומשה אשר וכל אנשי רשות המסים. ולהודות גם לאנשי הממ"מ שעבדו קשה באמת, לעמי צדיק, לאליעזר שוורץ ואיל קופמן. ואחרונים חביבים, אני רוצה להודות לחברי בוועדה, הן בקואליציה והן באופוזיציה, שעבדנו עבודה נפלאה, תרמנו אחד לשני, וגם אם בסופו של דבר נשארנו עם חילוקי דעות בחלק מהדברים, העבודה הייתה רצינית והסתיימה בחברות אמיתית. ובסופו של דבר, להודות לכם, חברי הכנסת, שבסופו של דבר אישרתם את התקציב. ולציפי לבני. ציפי לבני עשתה את העבודה שלה, בחסות הבית היהודי. ציפי לבני עושה את העבודה, איזה בושה. תודה לה, תודה לה, לציפי לבני. תודה לחבר הכנסת ניסן סלומינסקי, יושב-ראש ועדת הכספים. ברכות. אני מצדי ודאי רוצה להודות לסגני, שניהלו היום את הישיבות, ובמיוחד לסגני היושב-ראש חברי הכנסת גילה גמליאל ויצחק וקנין, שניהלו גם הצבעות כשקולי בגד בי. תודה רבה לכם. מזכירת הכנסת ירדה מלר-הורוביץ, סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר, וכל צוות המזכירות, שעמדו בגבורה ב-40 ומשהו הצבעות שמיות. אני חושב שהם עשו את זה בצורה מאוד מקצועית. כלל עובדי הכנסת שנמצאים אתנו כאן, בשעה זו, עדיין, ולא בבית עם המשפחה, תודה רבה לכם על כל המאמץ. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שלישי, כ"ג באב תשע"ג, 30 ביולי 2013, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.